ליצמן, כי הוא דורש ממני לקרוא לו סגן השר ליצמן, שר הבריאות, סגן השר ליצמן, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. היום יום רביעי, י"ג בסיוון תש"ע, 26 בחודש מאי 2010 למניינם. ישיבת הכנסת נפתחת. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק החוזים האחידים (תיקון מס' 3), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון מהיר בנושא: ניתוץ המצבות בבית-העלמין של מרחביה ותוצאות חקירת המשטרה, הצעתו של חבר הכנסת מיכאל בן-ארי.

חברי הכנסת, אדוני השר, בעוד דקות ספורות תישמע ברחבי הארץ אזעקת תרגיל ותרגול, זאת כחלק מתרגיל העורף הארצי "נקודת מפנה 4",

כידוע לכם בוודאי, מתבקשים אנחנו האזרחים לשתף פעולה עם כוחות הביטחון המתרגלים התמודדות עם מצבי חירום, ובכללם ירי טילים על ישראל. גם הכנסת, כמו שאר אזרחי ישראל, נוטלת חלק בתרגיל זה. ושמרתם נפשותיכם, כתוב גם בקוראן, גם בתנ"ך וגם בכל המסורות, וכמובן בברית החדשה ואצל שאר המאמינים. ברחבי הכנסת הוכנו וסומנו למעלה מ-20 מרחבים מוגנים, המאפשרים גישה מהירה לכל באי המשכן. המטרה שהוגדרה בתרגיל זה, להתכנס למרחבים המוגנים בתוך שלוש דקות. לכן, חברי הכנסת, אדוני השר, עם הישמע הצפירה, מייד בשעה 11:00, נצא אנחנו אל המבואות האחוריות, הפרסה, מה שנקרא, הסמוכה אל אולם המליאה, שהוגדרה כמרחב מוגן סמוך למליאה. אני מודה לקצין הכנסת, אני מודה למנכ"ל הכנסת ולכל אנשי משמר הכנסת והסדרנים, המסייעים להפעלת התרגיל ולהצלחתו כאן בכנסת, כפי שהם מסייעים לשמירת ביטחונם של חברי הכנסת גם בימים רגילים, והם גם אחראים על כל הסדר הקיים בתוך המליאה, ואנחנו מודים להם גם בהזדמנות זאת. אנחנו נתחיל את הישיבה וברגע שתישמע הצפירה אין צורך לקום ואין צורך להיבהל. יש לנו שלוש דקות. המרחק לפרסה שלנו באולם המליאה, שהיא מרחב מוגן, זה לוקח לנו בערך עשר שניות. ככה לוקח לנו ללכת ולהתפלל שחרית, מנחה או ערבית כאשר אנחנו יוצאים למבואה. תודה רבה לכולם. אנחנו מתחילים בסדר-היום, ועל סדר-היום שאילתות דחופות. היום אנחנו עוברים ומבקשים מכבוד סגן שר הבריאות, השר לענייני בריאות, השר יעקב ליצמן, להשיב על שאילתא דחופה מאת חבר הכנסת אמנון כהן, בנושא: שלושה אמבולנסים משרתים יותר מרבע מיליון נפש. חבר הכנסת אמנון כהן הוא כבר בחריגה מהמכסה המותרת, אבל תמיד השאלות שלו הן טובות,

אדוני היושב-ראש, תודה, כבוד סגן השר, פורסם כי שלושה אמבולנסים של מגן-דוד-אדום בחיפה משרתים יותר מרבע מיליון נפש. רצוני לשאול, 1. האם נכון הדבר? 2. האם ישנם כללים בנושא?

3. האם מגן-דוד-אדום בחיפה עונה על הצרכים גם במקרי חירום? 4. מה הוא המצב גם בערים אחרות? 5. מה ייעשה בנושא? תודה, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת אמנון כהן, התשובה: 1 2. הדבר אינו נכון. זה כמה שנים מגן-דוד-אדום פועל ברחבי הארץ על-פי חלוקה מרחבית, 11 מרחבים, ולא לפי חלוקה של יישובים. במרחב כרמל, הכולל את העיר חיפה, פרוסים 70 רכבי הצלה, בהם 52 אמבולנסים, עשר ניידות טיפול נמרץ, שתי תחנות אירוע רב-נפגעים, חמישה אופנועים ורכב אחד לפיקוד שליטה, הפרוסים ביישובים במרחב על-פי הצרכים המבצעיים והיקף הפעילות. במשמרת מופעלים 13 אמבולנסים, שישה אמבולנסים לטיפול נמרץ, חמישה אופנועים וכשישה אמבולנסים כוננים, אשר עומדים לרשות תושבי מרחב כרמל. יודגש כי האמבולנסים המוצבים ביישובים מעניקים גיבוי הדדי אחד למשנהו בעת שהאמבולנס תפוס בנסיעת חירום דחופה. זאת ועוד, המוקד הלאומי של מגן-דוד-אדום מגבה את המוקד המרחבי, והיום כל קריאת חירום נענית תוך שניות ספורות, בחירום ובשגרה. כל אלה נותנים מענה מהיר, מקצועי ויעיל לכלל הקריאות המתקבלות במרחב, בשגרה ובחירום, כולל בעיר חיפה, וניתן היה לראות זאת במלחמת לבנון השנייה, כשהעיר היתה נתונה תחת מתקפות טילים מלבנון.

בדומה לשאר חלקי הארץ, פועלת מערכת בקרה ושליטה מהמתקדמת בסוגה בעולם, המאפשרת פיקוח הדוק ושליטה בזמן אמת על כלל צי האמבולנסים במרחב ומאפשרת ניצול יעיל ומושכל של המשאבים. כל קריאה נענית בזמן קצר, ומבוצעת בקרה בזמן אמת עד להגעת הצוות הרפואי למקרה. 4. בכלל, בשנים האחרונות פתח מגן-דוד-אדום תחנות הזנקה נוספות והגדיל את מספר האמבולנסים והניידות, בכך שופר השירות, לרווחת תושבי מדינת ישראל. נכנסו מדדים וכלים חדשים לשליטה ובקרה, מהמעודכנים בסוגם בעולם. מגן-דוד-אדום של היום נמצא בין המקומות הראשונים בעולם ברמת שירותיו ובזמינותו לאוכלוסייה. במקביל, נמשכת תנופת העשייה והפיתוח ומתבצע מעקב אחר השינויים הדמוגרפיים המתרחשים בערים שבשטח המרחבים, ובהתאמה מתוגברים שירותי מגן-דוד-אדום על-פי הצרכים המשתנים. 5. למותר לציין שלפני כמה חודשים נבחנו המענה ותגובת מגן-דוד-אדום בכלל היישובים. הוכנה תוכנית לשדרוג סל השירותים, והוחל כבר ביישומה. יובהר כי הוספו בשנים האחרונות כמה תקנים, שנתנו פתרון לגידול בקריאות למגן-דוד-אדום בגזרה. בבקשה, חבר הכנסת כהן,

אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר, אני רוצה להודות לסגן השר שענה על כל השאלות. הוא הרגיע אותי, ואני מודה לאדוני, ואין לי שאלה נוספת.

אני מודה שבזמן שיש היום תרגיל,

חבר הכנסת גנאים, בבקשה. תרגיל, זה במסגרת תרגיל שני, חבר הכנסת גנאים.

בשאלתו, חבר הכנסת אמנון כהן אמר או דרש להתייחס לערים אחרות. מה המצב למשל בערים ערביות, כמו באזור שלנו,

שכ-100,000, עניתי על כל השאלות בכלל.

באופן ספציפי. תשלים את השאלה. אני אומר, באזור שלנו למשל, אזור העיר סח'נין,

כל הגליל, כ-100,000,

יותר מ-100,000, ולמיטב, אין תחנת מגן-דוד-אדום בסח'נין? יש, אבל לא מספיקה. לא מספיקה למספר כל כך רב של תושבים.

שם זה אזור שהוא מוכה במיוחד בתאונות דרכים.

מאה אחוז. האם יש תקנים לפי מספר אוכלוסין? הבעיה, למשל, היה איזה אמבולנס בכפר דיר-חנא שהוא של עמותה מסוימת. רצו לעבור, ושהעירייה או המועצה המקומית היא שתממן את זה, אז דרשתי את זה ממשרד הפנים. משרד הפנים עיכב את זה ודרש הרבה דרישות. השר ישיב. הבנו את כל השאלות. בבקשה, אדוני. אני רוצה להסביר כמה דברים. בעיקרון, אם אתה רוצה פירוט לכל תחנה, בכל עיר איפה יש מענה נשמעה צפירה. רבותי, אנחנו מבקשים, כמו כל אזרחי ישראל, להישמע. אנחנו עושים הפסקה, וכולם מתבקשים לעבור לאזורים הממוגנים, שהם אזור הפרסה, אזור הפרסה מאחורי המליאה.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:02 ונתחדשה בשעה 11:14.) רבותי חברי הכנסת, השרים, אדוני שר התקשורת, אנחנו חוזרים. חבר הכנסת אמנון כהן

ההשתתפות בזה צריכה להיות שליש ממשרד הבריאות, שליש מהמועצה שבה אנחנו נקים את זה, ושליש צריך להיות

והם אפילו לא יודעים שהם צריכים להיכנס למרחבים מוגנים. אנחנו היום בכנסת יודעים, כל אחד במקום שבו הוא נמצא, איפה יש מרחב מוגן, אבל רבים מאזרחי ישראל לא יודעים אפילו לאן הם צריכים ללכת, ואולי תרגיל זה לפחות ימחיש שלפחות ישאלו את השאלה: אנה אנו הולכים ולאן אנו צריכים להיכנס על מנת לשמר את נפשותינו. עכשיו,

האם שר השיכון והבינוי מבקש לבוא?

אני מכריז על הפסקה עד אשר שר השיכון והבינוי יבוא. אנחנו כל פעם נתקלים באותה בעיה. אתה זוכר שהיתה הפסקה, בממשלה. אנחנו רואים את זה, אולי צריך לעשות סוף

אני מציע לך לכתוב לי מכתב. אני מוכן להרים את הכפפה. רבותי, יש אולי מי שחושב שהכנסת היא תוכנית כבקשתך. שר שלא יגיע בזמן לענות על שאלות חבר הכנסת, כשהוא ייזקק לכנסת הכנסת לא תחפש את הזמן כדי לעזור או לקיים איזה דבר. לא יכול להיות מצב שבו, הנה, השר מגיע. בבקשה, כבוד השר יעלה כבר. אני תמיד מגיע. מגיע, תמיד מגיע זה טוב. צריך גם להגיע בזמן. אבל אנחנו לקחנו בחשבון שהיה מדובר בתרגיל, וייתכן מאוד שכל אחד, עד אשר מצא את מקומו, אני מזמין את חברת הכנסת פניה קירשנבאום להציג את השאילתא הדחופה. קודם היא מקריאה את השאילתא כפי שהיא נכתבה. לאחר מכן, כשהשר ישיב, תוכל להרחיב, כמו גם שני חברי כנסת אחרים שנרשמו, אברהים צרצור וטלב אלסאנע. כבוד היושב-ראש,

בקריטריונים של משרד השיכון לקבלת דיור מוזל מצוינים הקריטריונים הבאים: זכאות לזוגות צעירים, זכאות לצעירים יחידים, זכאות לחיילים משוחררים, זכאות למשפחות מרובות ילדים. התקבלו במשרדנו תלונות רבות האומרות כי היחס בין הקבוצות השונות אינו שוויוני מבחינת חלוקת הדיור המוזל בפועל. רצוני לשאול: 1. מה הם הקריטריונים לחלוקה, ומדוע החלוקה אינה שוויונית? 2. מה הם הנתונים של החלוקה בפועל בשנים האחרונות על-פי הקריטריונים המצוינים? 3. האם תיקבע חלוקה שוויונית קבועה בחוק לכל אחת מהקבוצות הנ"ל? אחרי זה תוכלי להוסיף. כבוד השר ישיב, ואז תוכלי להרחיב. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הקריטריונים שפעלו להקצאת דירות במסגרת מסלול מחיר למשתכן נקבעו ב-1994. הקריטריונים קבעו שחסרי דיור הרתוקים לכיסאות גלגלים או חסרי דיור מוגבלים בניידות של 80% ומעלה הם בראש סדר העדיפויות. השלב הבא: משפחות חסרי דיור, תושבי אתרי הדיור הזמני, השלב הנוסף זה יחידים חסרי דיור, משפחות חסרי דיור, כולל עולים, הכול עם דירוג לפי מספר ילדים, זוגות העומדים להינשא, זוג חסר דירה שנרשם ברבנות לנישואין ועומד להינשא בתוך שלושה חודשים מיום הרשמתו לתוכנית הסיוע, משפחות זכאיות לסיוע בתוכנית בעלי דירה בגין מצוקת דיור, צפיפות,

פינויים וכדומה, גם גירושין, דירוג לפי

יחידים חסרי דיור בגיל 30 ומעלה, דיור לפי גיל. ככל שהם מבוגרים יותר, יש להם יותר יכולת. זה היה מ-1994, עד לפני שבוע. את רוצה שאני אגיד לך מה עשינו מאז או שאת רוצה לשאול שאלות?

חברת הכנסת פניה קירשנבאום, את יכולה להרחיב. אני פשוט רוצה להסביר ממה נובעת השאלה ואולי להרחיב אותה: ראיתי את השינויים שאתה עשית, קראתי עליהם בעיתונות, ואני רוצה להגיד לך, מה אומר השינוי שעשית? אתה מגדיר 30% מהאוכלוסייה, מי שיש לו שבעה ילדים ומעלה, עוד 30% מהאוכלוסייה, מי שיש לו חמישה ילדים ומעלה,

ארבעה ילדים ומעלה, ובעצם אתה נותן 60% מהדירות לאוכלוסייה מסוימת שיש לה הרבה ילדים. מה קורה עם כל החיילים ששירתו בצה"ל ואלה שהשתחררו? מה קורה עם הסטודנטים? מה קורה עם זוגות צעירים? מה קורה עם אמהות חד-הוריות? האם אי-אפשר לפלג אותם לפי אחוז באוכלוסייה ולייעד להם את מספר הדירות? למה צריך מראש לקחת את כל הדירות האלה ולתת 60% מהן לסקטור מסוים?

שמכלל האוכלוסייה יש לנו 20% חיילים משוחררים, ומראש 20% צריכים להיות לחיילים משוחררים, ובתוכם לדרג לפי הגיל או קריטריונים אחרים. יש לנו זוגות צעירים, להקצות 20% מהדיור הזה לזוגות הצעירים, ובתוכם לדרג,

לפי מצב סוציו-אקונומי, לפי גיל וכו'.

אם אתה אומר: משפחות מרובות ילדים יש לנו 30%? תן להם 30%, ולא 60% מכל הדירות.

תלונות כאלה, תלונות שהגיעו אלי בעיקר, אנחנו יודעים שהעיר מודיעין זאת עיר שנבנית, והרבה דירות מגיעות לאותם 10%, והן נמכרות במכרז של הדיור המוזל דרך משרד השיכון. רוב אלה שמקבלים דיור זה משפחות, סליחה שאני אומרת,

עם מספר ילדים יותר גדול, ורוב הצעירים לא מצליחים לרכוש שם דירות.

בבקשה, אדוני השר. דרך אגב, לא רק אצל חרדים יש יותר מארבעה ילדים. אפילו בסיעתנו הנכבדה יש משפחות עם יותר מארבעה ילדים. זה לא דבר רע, זה דבר טוב. כבוד היושב-ראש, כשאנחנו מדברים על זוג צעיר, בני 27, אם אתה לוקח חייל משוחרר ששירת בצה"ל ולומד, ברור שבגיל 27 אין לו ארבעה ילדים. אבל אם אתה לוקח משפחה מהמגזר החרדי, שלא שירתו, ברור שיש להם ארבעה ילדים. בגיל 27 כבר יש להם ארבעה ילדים, וזה בסדר, זה לא נורא,

לא אמרתי שזה נורא, הלוואי שירבו כאלה, כי זה מגדיל את מדינת ישראל. אני לא נגד, זה מה שרציתי להבהיר לכל הצופים שלנו,

את רק שואלת מה יהיה עם אלה שאין להם ארבעה ילדים. אני רוצה לדאוג גם למגזר אחר לדירות.

זאת אומרת, את רוצה שגם לאחרים יהיה. שאלה טובה, חברת הכנסת קירשנבאום. אני רוצה לתת תמונה יותר רחבה, ואז אגע במה שעשינו ולמה. המחיר למשתכן,

כמה שאנחנו רוצים אלא כמה שאנחנו יכולים. אנחנו לא מוציאים איפה שאנחנו רוצים, אנחנו מוציאים איפה שאנחנו יכולים. להלן המגבלות: המגבלה המרכזית זה גודל הדירה. אנחנו לא עושים מחיר למשתכן על דירות של 160 מטר, כי מה עשינו בזה? הדירה גם ככה תעלה ביוקר, וזה מיועד לתחרות בין הקבלנים למי שמציע את המחיר הנמוך ביותר לדירה. אז אם זה דירות יקרות ממילא, הן לא שם. דבר נוסף, אנחנו מתאמים את זה עם ראשי הערים, ולא כולם אוהבים את זה. יש יותר מראש עיר אחד שדיבר אתי לאחרונה, ואמר שהוא מתנגד למחיר למשתכן. אנחנו לא עושים דברים נגד, כי בסוף את היתרי הבנייה צריך לקבל מראשי ערים. זאת הפריסה. דבר נוסף,

הדאגה לא גדולה, לא, לא. חברת הכנסת קירשנבאום, זה לא דו-שיח. את שאלת והוא עונה. עוד מעט יענו כולם, אני יודע.

אני רוצה להגיד לך לאן חרדים לא יבואו, גם אם זה יעלה להם 200,000 שקל. לבנייה גבוהה, בשכונות חילוניות, לא יבואו חרדים.

שבע ומעלה לא יבואו חרדים. לכן, כשאנחנו מוציאים נניח בנס-ציונה, והוצאנו בחודש שעבר, או ביהוד, בשכונות חילוניות בבנייה גבוהה, לא קשור לקריטריונים,

כשאנחנו מוציאים ביבנה בבנייה גבוהה, זה לא לחרדים.

משנת 1994 לא נגעו בדבר הזה. אני נגעתי בזה בעקבות תלונות מכלל המגזרים.

גם המגזר החרדי לא אוהב את זה שרק מי שיש לו הרבה ילדים זכאי לקבל, וגם המגזר החילוני. אני רואה את עצמי כשר הבינוי והשיכון של כל אזרחי מדינת ישראל, החרדים והחילונים והערבים והדתיים-הלאומיים וכולם, וכך אני פועל גם במדיניות וגם בפועל,

אנחנו שינינו את הכללים. 20% מכל פרויקט, לא מכלל מה שנוציא אלא מכל פרויקט, חותכים לחתיכות. 20% משוריין, לא אם יישאר. 20% לזוגות ללא ילדים. 20% מאחד עד

30% מארבעה עד שישה ו-30% נוספים משבעה ומעלה. אני לא מקבל את זה ש-60% אלה חרדים מכמה סיבות: 1. גם לחילונים יש ילדים וגם יהיו להם,

אני מכיר לא מעט חילונים שיש להם מעל ארבעה ילדים, וגם את מכירה שיש להם מעל ארבעה ילדים, והם בתוך הקטגוריה. נכון שאין הרבה חילונים שיש להם מעל שבעה ילדים.

אבל אל תשכחי שהמדיניות השתנתה, וזה לא שמי שאין לו הרבה ילדים,

כולם משוריינים בתוך הסיפור הזה, וזה שינוי דרמטי, שאנחנו משריינים, שלא נעשה מ-1994. תוסיפי לזה את מה שאמרתי בהתחלה, שכשאתה מוציא בשכונה חילונית בנייה גבוהה, ואלה רוב המקרים כרגע, אז בהכרח הסיפור הזה יסתיים. החרדים רוצים לגור בשכונות חרדיות, והוצאנו 1,700 יחידות דיור במחיר למשתכן בשנה האחרונה, בחודשים האחרונים,

1,700 יחידות. את יודעת איפה היה לחרדים? 168 באלעד, עוד 48 באלעד והשאר בכל הארץ, נס-ציונה, יבנה, יהוד, וזאת הדרך. אנחנו גם נוציא באותם מספרים.

את יודעת שזה טרנד להגיד עכשיו שהכול לחרדים וזה. תרדו מהדבר הזה. לא קשור, לא היה קשור. בקדנציה הקודמת, שר השיכון זאב בוים,

הוא לא הוציא מחיר למשתכן? הוא הוציא את זה בשביל חרדים? שם זה לא שונה, לא נגעו בזה. אני, השר החרדי, נגע בזה. לכן אני חושב, תמתין, כי יש עוד שואלים. לכן, אני חושב, חברת הכנסת קירשנבאום, שצריך לדון לגופה של הצעה ולא לגופו של מציע. זה לא חשוב מי מציע. גם אני יכול לפעמים להציע הצעות שיש להן ראייה רחבה, לכל המגזרים, וככה עשיתי במקרה הזה. וזה בסדר גמור. משוריין לזוגות צעירים, משוריין לאחד עד שלושה, משוריין לארבעה עד שישה ולשבעה ומעלה. והכי חשוב, תבדקי באיזה אזורים זה יוצא, כי גם בעבר, כשהוציאו מחיר למשתכן, מאותה תקופה, מ-1994, לא שמעתי שבכל המקומות נכנסו חרדים, ואז הילדים, זה היה הפקטור שקובע. ולכן, מאחר שהדבר הזה השתנה, תנוח דעתך, אנחנו נמשיך להוציא דירות במחיר למשתכן לפי הכללים החדשים, וזאת תהיה הטבה עצומה לזוגות צעירים שאין להם ילדים, או שיש להם משפחות קטנות, שגם הן יהיה להן שוויון הזדמנויות להיכנס למעגל הזה של רוכשי הדירות המוזלות. אדוני השר, פשוט, אנחנו חרגנו מהפרוצדורה.

ול-10% תעשה הסבה לחיילים משוחררים, שיהיו 10% לחיילים משוחררים? הצעתך נשמעה ונכתבה, ואני מציע לך לכתוב לו את זה כשאילתא. רבותי חברי הכנסת, שלושה ביקשו. שניים הם מסיעה אחת, אבל הואיל ואני כבר קראתי את שמותיהם: השיח' צרצור, חבר הכנסת צרצור. אחד דוקטור טיבי, קורא לעצמו דוקטור, דוקטור שטייניץ הוא דוקטור, ויש רבנים, הרב אומרים, אז אני גם השיח'. הוא שיח'? בוודאי. לי יש תעודת בגרות בינונית. אדוני השיח', כבוד חבר הכנסת צרצור, אדוני שיח' לא? זה בסדר גמור, אין בעיה. גם השיח' ג'ומס זה בסדר גמור. בבקשה. אחריו, חבר הכנסת בוים וחבר הכנסת טלב אלסאנע. כבוד השר, לאחרונה ביקרתי בשכונות הערביות בקצה הדרומי של יפו. המצב שם קשה ביותר. דיירים מאוימים בגירוש על-ידי חברות "חלמיש" ו"עמידר", בטענה של הצטברות חובות. נוסף על כך,

חברת "חלמיש" אינה מקיימת את חובתה לפי ההסכם לתחזק את המבנים, דבר שחושף את הדיירים לסכנות מוחשיות וממשיות. מה מתכוון כבוד השר לעשות בשני הנושאים האלה?

תודה רבה. חבר הכנסת טלב אלסאנע, בבקשה. השר לשעבר בוים, שיקראו לשר לשעבר בוים. חבר הכנסת אלסאנע. אם הוא לא יהיה, אדוני ישיב מייד. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כבוד השר, אנחנו שמענו לגבי הבנייה שמשרד השיכון מוביל במגזר החרדי, הישראלי, אבל לא היתה התייחסות למגזר הערבי. אתמול הייתי בביקור בתל-אביב יפו וראש העיר הציג בפני את השינוי ואת הנכונות לפתח את יפו. זה גרם לעלייה משמעותית במחיר של הנדל"ן. תושבי יפו, התושבים עצמם, קשה להם להתחרות עם בעלי הון שנכנסים, ואז מעלים את המחיר של הדירות. הוא פנה כדי שמשרד השיכון יוביל פרויקט, כמו פרויקט זוגות צעירים של 90 יחידות דיור, אבל משרד השיכון, יחד עם שרית דנה, המשנה ליועץ המשפטי, אינו מאפשר לראש העיר להוביל את הפרויקט שיפתור את המצוקה הקשה של הזוגות הצעירים ביפו. מה אתה מתכוון ומה משרדך מתכוון לעשות כדי לסייע בעניין הזה?

תודה רבה, חבר הכנסת טלב אלסאנע. כבוד השר. השאלות של שניהם בנושא של יפו דומות. בנושא של מה שאמרת על "עמידר", אני לא מכיר את הסיפור. אני מציע שתפנה אלי בכתב. תעלה בכתב, או תעביר לו את הפרוטוקול של דבריך כאן, והוא יוכל להתייחס לזה בכתב על מנת להשיב לך תשובה.

לעניין מה שחבר הכנסת אלסאנע הציע, אם אני מבין נכון, אתה רוצה שאנחנו נוציא מכרזים רק לתושבי יפו הערבים. זה מה שאתה רוצה,

תושבי יפו הערבים, זה מה שאתה רוצה, אז אי-אפשר. התשובה היא שאי-אפשר. אי-אפשר להחליט שביפו יגורו רק ערבים, כמו שאי-אפשר להחליט שבכפר-סבא יגורו רק יהודים. המכרזים הם פתוחים. ברעננה.

אפשר לתקן אותו?

המטרה היא לאותן קבוצות שלא יכולות להתחרות עם בעלי הון שבאים מחוץ ליפו. את הפרויקטים שאתה תוביל ביפו לתושבי יפו, יהודים וערבים, אבל לתושבי יפו, שתהיה להם התייחסות למצוקות האמיתיות של תושבי יפו, שהמצב הסוציו-אקונומי שלהם לא כל כך מאפשר להם להתמודד עם האנשים שבאים מחוץ ליפו. הבהרת את עצמך בצורה הברורה ביותר.

אתה מעדן את הצעתך, וזה נקרא אצלנו "בני המקום". בני המקום, כרגע אין לנו אפשרות בשום עיר בארץ להחליט, אלא אם כן אנחנו נשנה תקנות. אנחנו צריכים הסכמה של המועצה, משרד המשפטים, האוצר וכל מה שנלווה לזה. יש הרבה ראשי ערים שפונים אלי ומבקשים לתת הטבות לבני המקום במרכזי הערים. יש לנו יכולת טכנית לעשות את זה, אין לנו יכולת לעשות את זה כרגע, לא משפטית וגם לא מצד משרד האוצר, כי אנחנו צריכים לתת שוויון הזדמנויות, ואני לא אלאה אותך בכל הדבר הזה. יש כרגע הצעות על סדר-היום על שולחני בכל מיני, בעקבות מצוקת הדיור הגדולה וזוגות צעירים וכל מה שדיברנו, להגיע לכל מיני מודלים שיודעים לתת פתרון לכל המגזרים בכל הארץ, שבני המקום יקבלו נתח מסוים. מי שגר פה שלוש שנים יוכיח,

יביא אישור מהעירייה וכל מה שנלווה לזה, ונסדר את הקריטריונים. אני בהחלט תומך.

רוב ראשי הערים, בטח בערים הגדולות, רוצים את הדבר הזה. אני אתמוך בזה שתהיה לנו יכולת משפטית וכלכלית. יש לנו עבודה על הדבר הזה, שנוכל להעניק עדיפות בחלק מסוים מהמכרזים בפרויקטים, שייקבעו על-פי קריטריונים,

אני מאוד מודה לשר השיכון והבינוי, השר אריאל אטיאס. כל הדברים שהשר ביקש לקבל בהם פרטים נוספים, חברי הכנסת מוזמנים להגיש לו. הוא בוודאי יגיש להם בכתב. תודה רבה לכבוד השר. רבותי חברי הכנסת, סגן ראש הממשלה ושר הפנים אמור היה להשיב על שאילתא של חבר הכנסת דנון. הרבה שאילתות הוגשו בעניינים דומים על-ידי חברי הכנסת הערבים. איך אתם רוצים שאני אקרא? ערבים זה בטוח. חברי הכנסת הערבים או חברי הכנסת של חד"ש, כי בחברי הכנסת של חד"ש יש גם יהודים. רובם ערבים. רובם, כן, בהחלט, מתוך ארבעה אחד הוא יהודי. אבל אני מוכרח, אני מבקש למחות על כך שסגן ראש הממשלה לא נמצא פה, אבל הרגע קיבלתי מעוזרו הודעה מיוחדת שהוא נקרא לראש הממשלה. הוא ביקש לחפש אותי על מנת לשכנע אותי ואותך שנדחה את השאילתא לשבוע הבא. אני רק מבקש את רשותך, חבר הכנסת דנון, אדוני סגן יושב-ראש הכנסת, להעביר את זה לשבוע הבא. הנושא חשוב, אדוני היושב-ראש, אבל נמתין שבוע לתשובת השר. אתה אומר: אני מסכים תחת מחאה. טוב, בהחלט, אנחנו רשמנו לפנינו. האם נשמע צלצול? תודה רבה. האם השר המשיב נמצא כאן? ראיתי את השר אהרונוביץ. אולי צריך להפנות את תשומת לבו לכך שאנחנו מתחילים בחקיקה ולבקש ממנו להיכנס. בדרך כלל מקפיד השר אהרונוביץ קלה כחמורה, בא בזמן, משיב על כל השאילתות. לא תמיד מה שהוא משיב מוצא חן בעיני חברי הכנסת, אבל הוא משיב ולא משאיר שום דבר בספק. את השר אהרונוביץ אני מבקש לקרוא, השר לביטחון פנים. אני מזמין בינתיים את חבר הכנסת דני דנון לעלות, שכן אין הנמקה מהמקום.

הנמקה שהיא על-פי מכסת הסיעה. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מניעת ביקורים), המכונה בציבור "חוק שליט". לא הבנתי. חבר הכנסת טלב אלסאנע, כאשר סיעתך תיתן לך קווטה,

תבוא ותאמר שבמקום הצעה לסדר-היום היא רוצה שהצעת חוק שלך תעלה על סדר-היום, אתה רשאי לבוא ולומר: למרות שיש הסכמת ממשלה אני רוצה לנמק עשר דקות. זה לא תלוי בך או בי ולא בסגן היושב-ראש טיבי, אלא זה תלוי בסיעה. הוא בחר, במקום הצעה לסדר-היום, והסיעה העמידה לרשותו. הזמן הוא הזמן שעומד לרשותו. דרך אגב, להצעה זאת צורפה, ומייד לאחר חבר הכנסת דנון יהיו שלוש דקות. כבוד השר אהרונוביץ כבר נכנס בינתיים. עשר דקות, לא, אחרי זה שלוש דקות לחבר הכנסת אלדד. אני החלטתי להצמיד את הצעת החוק של אלדד, למרות שהוצבעה בכנסת ונפלה, מהטעם הפשוט שמתקיים בהצעת חוק שלו, שהוגשה בדיוק כפי שנוסחה בעבר, העיקרון של שינוי נסיבות. שכן בעבר, כאשר היא נפלה, הממשלה לא הסכימה, ועכשיו הממשלה מסכימה. אם, למשל, הצעת חוק של אחד מחברי רע"ם תיפול,

סיעה בשם רע"ם.

רע"ם-תע"ל. סיעה, אתה צודק, ולעומת זאת, חבר ממפלגת תע"ל, החבר בסיעת רע"ם-תע"ל, יגיש איזושהי הצעת חוק שתיפול, והממשלה אחרי שבוע תיתן לחבר כנסת דנון את האפשרות להעלות את אותה הצעה, שינוי נסיבות.

אין שום חוכמות, ולכן אני נותן. רק אני מבקש בקשה אחת מחבר הכנסת אלדד ומשאר חברי הכנסת, שינהגו במנהג התקדימי שאני קבעתי, וזה לציין, לציין כאשר הם מגישים הצעת חוק: הצעת חוק זאת נדונה בכנסת ונפלה, אבל יש שינוי נסיבות, מהטעם שאני רואה כך וכך. בהחלט הוא יכול לכתוב: מהטעם שהממשלה אישרה את אותה הצעת חוק לאחר נפילתה של הצעת החוק שלי. אני אראה בכך שינוי נסיבות, רק ראוי, מבחינה אתית, לבוא ולכתוב זאת. אני אומר זאת כי לא היה ברור לפני כן. אני מעיר זאת לחבר הכנסת אלדד. אדוני חבר הכנסת דנון,

כאשר הסברתי לכל חברי הכנסת את הנושאים הפרוצדורליים הקשורים בעניינים מהותיים ביותר, הגיע השר לביטחון פנים, שתמיד מקפיד על כבודה של הכנסת, והוא מאזין לך. אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר לביטחון פנים, חברי הממשלה, חברי חברי הכנסת, נמצאים אתנו היום בכנסת היום גם נציגים ממטה גלעד שליט. נמצא אתנו באולם גם חזי שי, אשר ישב בשבי כמעט שלוש שנים. היום אנחנו מציינים 1,431 ימים, שגלעד שליט יושב בשבי. החוק הזה בא ומתייחס לאסירים הביטחוניים שיושבים בבתי-הסוהר בישראל. 1,431 יום שגלעד שליט בשבי, והחגיגה בבתי-הסוהר נמשכת, חגיגה שבאה לידי ביטוי בחיים היומיומיים של אותם אסירים. זה מתבטא בעיתונים יומיים בשפה הערבית, אסירים דוברי רוסית לא מקבלים עיתונים בשפה הרוסית אבל אסירים ביטחוניים מקבלים עיתונים יומיים, זה מתבטא בטלוויזיה בכבלים, שאפשר לצפות בכל השידורים של "אל-ג'זירה",

רק תגידו מה אתם רוצים ותקבלו את זה בתא שלכם, זה מתבטא בהקצבה חודשית לרכישות בקנטינה של אלפי שקלים, שמועברים אליהם על-ידי ארגוני הטרור. זה מתבטא בביקורים, ביקורים, כל שבועיים מגיעים אוטובוסים, במימון הצלב-האדום, של משפחות האסירים לבקר. אני לא מלין על הביקורים האלו, אני שואל: למה גלעד שליט לא מקבל גם ביקורים? למה הצלב-האדום, שמשקיע מאות אלפי יורו מדי שנה להסיע משפחות מחבלים, לא מרים את קולו ואומר: אני רוצה שיהיו ביקורים גם לגלעד שליט? ביקור של נציג הצלב-אדום, ביקור של המשפחה שלו. בחיים היומיומיים שלהם הם שמים אותנו לבדיחה. במהלך העבודה על החוק קיבלתי מכתבים מאסירים יהודים, שכותבים לי דברים מדהימים, לדוגמה: בכלא "הדרים" בשרון, אדוני היושב-ראש, היתה תופעה שהאסירים הביטחוניים פתחו את ברזי המים יום וליל על מנת לבזבז את המים, עד ששירות בתי-הסוהר הפסיק את זה. בבתי-הסוהר אסירים ביטחוניים מקבלים יותר מזון מאסירים יהודים. אני נדהמתי לשמוע את זה. אסירים ביטחוניים, רוצחים שפלים, מקבלים הטבות שמתבטאות אפילו בארוחות הפשוטות.

עד שדיברתי עם סוהרים בבתי-הסוהר, ומתברר ששירות בתי-הסוהר, אדוני השר, נותן לכל אסיר מנה קבועה, כמו בצבא. יש תפריט יומי של ארוחת בוקר, ארוחת צהריים וארוחת ערב, אבל לאסירים הביטחוניים יש אפשרות לקנות במרוכז, מתקציב שהם מקבלים מארגוני ה"חמאס", והם מקבלים במרוכז מעבר לארוחה הזאת גם אפשרות לרכוש מזון, בשר, עופות, אבטיחים. ואני שואל את עצמי, אם אסיר יהודי היה רוצה לבקש זאת,

אי-אפשר לקנות בצורה מרוכזת. החגיגה הזאת חייבת להיגמר. החגיגה הזאת צורמת, ונמאס לנו. נמאס לנו כשאנחנו רואים מה קורה בעזה עם גלעד שליט. אין לנו שמץ של מושג באיזה תנאים הוא נמצא, ואתם חוגגים. האסירים הביטחוניים חוגגים. לקח זמן רב, לי ולחברי חברי הכנסת, לשכנע את ועדת השרים בנחיצות של החוק הזה, והנחיצות היא לא רק לגלעד שליט. הוא נחוץ, מפני שאם בעתיד ארגון טרור יחטוף חייל או אזרח ישראלי, הוא ידע שבאותו רגע, באופן בלעדי, האסירים ששייכים לאותו ארגון מאבדים את כל ההטבות, באופן מיידי מאבדים את כל רשימת ההטבות שיש להם, ההטבות שחייל משוחרר לא זוכה להן. אם מישהו היה חושב, איך הצלחת לשכנע את ועדת השרים לשנות את זה? אם מישהו חושב אם החוק הזה נחוץ או לא נחוץ, אני רוצה להקריא לו את התגובות שהתקבלו בשבוע האחרון: הממשלה הפלסטינית בגדה שלחה מכתב למזכ"ל האו"ם ולמועצת זכויות האדם של האו"ם בדרישה לבטל את החוק. שר האסירים הפלסטיני ברמאללה שלח כמה מכתבים על הפגיעה בזכויות אדם. איפה הוא היה, השר הזה, עד היום?

דובר ה"חמאס" שולח הודעה רשמית ואומר: ההחלטה משקפת את ההתנהלות הלא-אנושית של הכיבוש כלפי האסירים הפלסטינים. התנהלות לא אנושית של הכיבוש,

מי פה לא אנושי? מי שלא מאפשר לנו לבקר את גלעד שליט, למשפחה שלו ולנציג הצלב-אדום להגיע הוא לא אנושי, או מה שאנחנו נותנים לאסירי ה"חמאס" בבתי-הסוהר זה לא אנושי? וגם אצלנו פה בכנסת יש דוברים ל"חמאס". חבר הכנסת טיבי בכבודו ובעצמו, בריאיון לערוץ הראשון, אומר לאורי לוי, בריאיון בשידור: כמו שאתם לוחצים על האסירים בבתי-הכלא, אנחנו נלחץ על גלעד שליט. חבר הכנסת טיבי, מי זה "אנחנו"?

כשאתה אומר "אנחנו", אתה מתכוון אתה והנייה? אתה מתכוון אתה, וגלעד שליט? חבר הכנסת דנון, אני מציע לנהוג באחריות כלפי חברי כנסת. אני נוהג באחריות,

אדוני יכול לבקר את חבר הכנסת טיבי, ואני לא אהסה אותו אפילו בשנייה, בדיוק כמו שאני לא אהסה את חבר הכנסת כשהוא יבקר אותך כמה שהוא רוצה. לעומת זאת, אם הוא היה אומר שאתה דובר של איזשהו גוף שהוא בעליל לא חוקי,

הוא לא רואה בזה כבוד כשאתה אומר לו: דובר ה"חמאס", וגם אתה לא רשאי לקרוא לו דובר ה"חמאס", כי דובר ה"חמאס" זה דבר שהוא, בדבריו יש דברים התומכים ב"חמאס", יאמר.

דובר ה"חמאס" זה דבר שהוא בעל משמעות. לכן אני מבקש להקפיד, ואדוני יודע להקפיד בדבריו.

הוא דובר תע"ל, זה נכון. אדוני היושב-ראש, אני אקריא שוב ציטוט מדויק מדבריו, זה אתה יכול לומר,

של חבר הכנסת טיבי, וכל אחד במליאה והציבור רואה אותנו. חבר הכנסת דנון, כל מה שאני מבקש ממך: תחזור בך מהמלים: דובר ה"חמאס". תקריא ותאמר: אלה הם דברים, שאם דובר ה"חמאס" היה אומר אותם, היו מובנים, אבל אל תאמר שחבר הכנסת טיבי הוא דובר ה"חמאס". האם אדוני לא מסכים אתי? אני חולק על אדוני. אבל אני מבקש, אני אומר שהדברים של חבר הכנסת טיבי, שאומר אותם, ואני מקריא ואתם שוב, בריאיון בשידור חי: כמו שאתם, "אתם" זה אנחנו, לוחצים על האסירים בבתי-הכלא, אנחנו נלחץ על גלעד שליט,

אדוני היושב-ראש, מי זה "אנחנו". מי שאומר "אנחנו" זה דובר ה"חמאס". מי שאומר "אנחנו" זה דובר ה"חמאס", אי-אפשר להסביר את זה אחרת. האם חבר הכנסת טיבי, אבל הוא לא אמר את זה. הוא אמר את זה. אם הוא אמר את זה, אדוני רשאי לומר, ואז לוקח על עצמו אחריות, כי יכול להיות שהוא לא אמר את זה. אני אמרתי את זה? אתה אמרת את זה בריאיון לאורי לוי: אנחנו נלחץ על גלעד שליט.

אם יתברר שהדברים האלה חבר הכנסת טיבי, קודם כול הוא אמר שאם אתה אמרת דברים כאלה, והוא אומר שאתה אמרת, הוא רואה בזה כאילו דוברות "חמאס". אבל אתה אומר בצורה מפורשת, אדוני מזמין אותך להגיש איזושהי קובלנה, הבאה ואומרת שמצטטים אותך בדבר שלא אמרת.

הוא אומר שהוא שמע אותך בריאיון אצל לוי, הרי אלה דברים. אני אשמח מאוד, אדוני היושב-ראש, אני לא מביע את דעתי, אני לא מביע את דעתי. אני אשמח מאוד, אדוני היושב-ראש, אם חברי הכנסת הערבים ישתמשו בקשרים שלהם בעזה למען גלעד שליט, וחבר הכנסת טלב אלסאנע, שיודע להשיג את הנייה בפלאפון של הכנסת ולשדר נאום של הנייה בשידור חי בפלאפון של הכנסת, אולי ישאל אותו בפלאפון גם מה קורה עם גלעד שליט, למה המשפחה שלו לא יכולה לבקר אותו. אם אתם כל כך מתגאים בקשרים שלכם שם, למה אתם לא עושים שום דבר עד היום?

כולכם קפצתם היום על הנושא, כרגע הוא מדבר דבר שהוא לא לא-פרלמנטרי. חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת טלב אלסאנע,

אני שמעתי את התגובות. חבר הכנסת טלב אלסאנע, מספיק, עכשיו הוא עונה. קודם אני לא הסכמתי שיקראו לחבר כנסת כלשהו דובר "חמאס", או דובר איזשהו, דובר המאפיה. מחר יבואו ויאמרו לאחד מחברי הכנסת: אתה דובר המאפיה. זה דבר בעל משמעות. אפשר לומר: דבריך הם דברים התומכים במעשיהם של אנשים כאלה,

אומר לו אחמד טיבי: לא היו דברים מעולם. נברר את זה, אדוני היושב-ראש, ככל שאני רואה את התגובות שלכם, ואם אכן אחמד טיבי צודק,

אני רואה את התגובות שלכם, ואני משתכנע בהצדקה של החוק הזה. כמעט ארבע השנים האסירים הביטחוניים חוגגים, ואתם באים לפה ושואלים שאלות, חבר הכנסת טלב אלסאנע, בשאילתא, למה הורידו את הכבלים? שאלת שאילתא לפני חודשיים, פה על הדוכן: למה הורידו את הכבלים לאסירים הביטחוניים? וחברי הכנסת האחרים שואלים שאלות על הביקורים. אז אני שואל אתכם היום, נמאס לנו כבר מהצביעות הזאת, נמאס לנו מהמשחק הכפול, שאתם מצד אחד דואגים לאסירים הביטחוניים, שיש להם תנאים של, זכויות, VIP בבתי-הסוהר. חבר כנסת ערבי מספיק, חבר הכנסת. מצד שני, יש לנו חייל חטוף, שדרך אגב,

אחד מכם יקבל רשות לדבר. הוא נחטף על אדמת ארץ-ישראל, אחרי היציאה מעזה. הוא נחטף על-ידי ארגון טרור, ומה שאתם עושים, אתם רק דואגים לתנאים שלהם. לכן, אדוני היושב-ראש, אני מבקש מחברי הכנסת תמיכה בחוק החשוב הזה. החוק הזה שולח מסר. אנחנו נקדם אותו בתיאום עם הממשלה. ברור לנו שהנושא הזה הוא נושא רגיש, נושא חשוב, וכל המציעים, התחייבנו שנקדם אותו בקריאות הבאות ובוועדות בתיאום עם הממשלה, שתומכת בו. אבל החוק הזה היום הוא אמירה לאנשי ה"חמאס", לאסירים הביטחוניים: נמאס לנו, החגיגה נגמרת, אנחנו מתחילים לדבר אתכם מהיום בשפה שאתם מבינים. תודה. אתה מתכוון ל"חמאס", כמובן, אתה לא מתכוון, בוודאי. תודה רבה. מה שאומרים חברי הכנסת, זה לא בא לשיקול דעת האם אנחנו רוצים להגביל את האנשים הנמצאים. לא למחוא כפיים. לא חשוב, אני הערתי. עכשיו אנחנו דנים בחוק, ולא דנים במה שאמר חבר כנסת זה או אחר, אבל אאפשר גם לחבר הכנסת טלב אלסאנע וגם לחבר הכנסת טיבי להגיב על הדברים האישיים שנאמרו עליהם.

אולי תוכלו להתייחס גם לדברים של מציע אחר, וזה חבר הכנסת אריה אלדד. בבקשה, אדוני, שלוש דקות עומדות לרשותך. סליחה, יריב לוין קודם. חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה, הנמקה מהמקום. נדמה לי שאני צדקתי, הוא הנמקה מהמקום בזכות עצמו, משום שהממשלה הסכימה להצעתו, והוא מבקש להצטרף להצעה זו. בסדר, אין בעיה. חבר הכנסת לוין עומד בפני עצמו בחוק שלו.

אז יבוא חבר הכנסת אלדד, שמצמיד את החוק שלו להצעה אחרת. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק שאני מביא כאן בפניכם ביחד עם חברי הכנסת משה מטלון ויואל חסון, שגובשה בשיתוף הפורום המשפטי למען ארץ-ישראל, היא הצעה מקיפה, כוללת, אפשר לומר גם מאוזנת, שנותנת בידי גורמי הביטחון את ארגז הכלים שיאפשר להם להתמודד עם המציאות המבישה שבה אנחנו חיים. מצד אחד, היא מאפשרת לשים סוף למצב הלא-מוסרי שבו רוצחים ואנשי ארגוני הטרור נהנים מתנאים מפליגים בבתי-הכלא, נהנים מביקורים, מעיתונים, מלימודים אקדמיים, והכול על חשבוננו ובאופן שלא קיים באף מקום אחר בעולם. היא שמה סוף למצב הזה, והיא מאפשרת לגורמי הביטחון ליטול באופן פרטני מכל אסיר ואסיר את אותן זכויות יתר בלתי מוצדקות. בד בבד, היא מהווה כלי לחץ כדי לאפשר, בכל משא-ומתן, והעניין הזה הוא כמובן גם צופה פני העתיד, הוא נכון לא רק לימים אלה. היא נותנת כלי לחץ נוסף בידי הממשלה בכל משא-ומתן שמתנהל לשחרורם של אזרחים או חיילים ישראלים שנחטפו, משום שברור לגמרי שקיימת קורלציה בין מידת הנכונות של הצד השני להתגמש, לוותר ולקדם את התהליך לבין מידת הלחץ שמופעל עליו מבית, על-ידי קרובי המשפחה של אותם אסירים. ככל שלאסירים האלה יהיה יותר קשה, כן הסיכוי שהלחץ יגבר והתהליך יתקדם מהר יותר הוא כמובן סיכוי גדול יותר. הערה אחת חשובה נוספת. הצעת החוק שלנו מייצרת קשר ברור בין דרישה לשחרורם של אותם אסירים לבין הפעלת הלחץ הזה עליהם.

ידע ארגון טרור שאם הוא דורש את שחרורו של אסיר, באופן מיידי הוא מכניס אותו לקטגוריה שמאפשרת ליטול את זכויותיו, ואז עצם הדרישה לשחרור תביא להרעת התנאים, ומטבע הדברים גם ללחץ של אותן משפחות, שיאמרו: בגלל הדרישה לשחרר התנאים הורעו. נא השלימו את התהליך ושחררו אותו. אני קורא לכנסת כולה להתאחד סביב ההצעה הזאת,

מוסרית, הומנית וצודקת ממנה. תודה רבה לחבר הכנסת לוין. חברת הכנסת מרינה סולודקין, גם היא בזכות עצמה, גם היא הצמדה. שלוש דקות לרשותך. יסיים את המציעים חבר הכנסת אלדד, ואז קודם כול ישיב השר אהרונוביץ, השר לביטחון פנים. לאחר מכן אנחנו מתחילים פה פרשה שלמה של התנגדויות, משום שאם הממשלה תסכים, השר אהרונוביץ יכול לפתור את הבעיה, לומר: אני מתנגד, ואז אין הצעות אחרות. אבל אם הוא יאמר שהממשלה מסכימה, קמה פה הזכות לארבעה חברי הכנסת להתנגד, והם כבר נרשמו.

יש שני חברי כנסת אשר התייחסו אליהם באופן אישי בהצעת החוק, וגם הם תהיה להם זכות לדבר.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, את הצעת חוק שחרור שבויים וחטופים הגשתי לראשונה כבר בסוף תקופת כהונתה של הכנסת הקודמת, יחד עם חברי חבר הכנסת, היום שר, יולי אדלשטיין. לאחר תחילת עבודתה של הכנסת הנוכחית הגשתי הצעת חוק זאת שנית. להפתעתי, במשך שנה שלמה לא הצליחה ועדת שרים לענייני חקיקה של ממשלת ימין לגבש רוב מספיק כדי שהצעות חוק של חברי, חברי הכנסת יריב לוין ודני דנון, שדומות להצעת חוק שלי, יזכו בתמיכת הקואליציה. וכיוון שהלשכה המשפטית של הכנסת אישרה לי להצמיד את הצעת חוק שלי לזו של חבר הכנסת לוין, אני מעלה אותה היום להצבעה בקריאה טרומית. הבעיה של השוואת תנאי המעצר של המחבלים הכלואים בישראל לתנאי החזקתם של שבויינו הנמצאים בידי ארגוני אויב היתה אמורה לבוא על פתרונה כבר לפי יותר משנה, בתחילת כהונתה של הממשלה הנוכחית. העובדה שמחבלים הכלואים בבתי-הסוהר בישראל בגלל תכנון וביצוע פיגועים ומעשי רצח רבים נהנים מתנאי מעצר וכליאה משופרים בהרבה בהשוואה לתנאים שבהם מוחזקים אסירים פליליים אזרחי ישראל, אינה מתקבלת על הדעת. במשך 14 שנות כהונתי בכנסת נאלצתי לפנות פעמים רבות לשב"ס בבקשות לאשר לאסירים פליליים אזרחי מדינת ישראל לקבל עיתונים וספרים בשפה הרוסית, להעניק להם טיפול רפואי נדרש, לאפשר ביקורים של בני המשפחה הקרובים ביותר והתייחדויות עם נשותיהם. מחבלים מקבלים את ההטבות הללו ביד נדיבה וללא התערבותם של חברי הכנסת. שום רציונל לא עומד מאחורי ההבדלים העצומים האלה בתנאי כליאה ומעצר. כשאני קוראת בעיתון שמחבל שנידון ל-18 מאסרי עולם מסיים עבודת דוקטורט בבית-הסוהר הישראלי, בזמן שלאסירים עולים אין אפשרות לקבל קורס ללימוד עברית שהם זקוקים לו לצורך שיקומם והשתלבותם בחברה, אני נזכרת בפתגם הישן והנכון מאוד: כשהקדוש-ברוך-הוא רוצה להעניש מישהו, הוא שולל ממנו את שכלו. גלעד שליט יושב כבר כמעט ארבע שנים בכלא ה"חמאס", וייתכן מאוד שמדובר בבור חשוך בתוך האדמה, ולא זכה עד היום ולו לביקור אחד של נציגי הצלב-האדום, שלא לדבר על בני משפחתו. ולמחבלים הכלואים בישראל בתנאי VIP נולדים ילדים. סבורה אני, ששלילת החופש ממחבלים צריכה להיות לא רק למטרות ענישה אלא גם למען הרתעה, למען יראו וייראו.

תנאי מעצר המחבלים מהווים עידוד בפועל למעשי טרור נוספים.

אני קוראת לממשלת ישראל להתעשת ולעשות כל מה שנדרש כדי לשנות מצב אבסורדי זה מן היסוד.

אני מאוד מודה לחברת הכנסת סולודקין. חבר הכנסת אריה אלדד, בבקשה, אדוני.

איזה הנמקה מהמקום? אפילו אם הנמקה מהמקום היא בהסכמת הממשלה, רשאי מי שמצטרף, אם כתוב, זה לא אומר, זו לא מכסה. הוא מצרף את החוק שלו לחוק. ייתכן שאני טועה אבל נברר את זה לאחר מכן,

אדוני, בבקשה, שלוש דקות.

חברי חברי הכנסת, חברי תיארו כבר את המצב האבסורדי שישראל בחרה בו: גלעד שליט בכלא בלא כל קשר לעולם החיצוני, ואסירי ה"חמאס" רואים את "אל-ג'זירה" ועושים בגרות או תואר שני. לפני חצי שנה כבר העליתי, בהמשך להצעת חוק שלי מהכנסת השבע-עשרה, הצעת חוק כזו, והיא נפלה, ואף-על-פי שלא חלפו שישה חודשים קלנדריים, שישה חודשים קלנדריים אולי חלפו אבל לא שישה חודשי פעילות המליאה, הסכים יושב-ראש הכנסת להעלאת החוק שוב, כי הפעם הממשלה תומכת, כלומר השתנו הנסיבות.

אדוני, אני מבקש לשאול מהותית במה השתנו הנסיבות. הרי מה שגרם לממשלה לפני שישה חודשים לגייס את הקואליציה להפיל את החוק, המצב הזה בעינו עומד. הוא כמעט ארבע שנים בעינו עומד. באמת הייתי מצפה מהממשלה, כבר לפני שישה חודשים, לתמוך בחוק הזה, כי הים הוא אותו ים, ה"חמאס" הוא אותו "חמאס" והדרישות שלהם לא השתנו כמלוא הנימה. ואם קיווינו לפני שישה חודשים שבמלים יפות נרכך אותם, טעינו אז. ומי שמבקש מאתנו היום לעכב את החוק ולא להתקדם בו, והתחייבנו על כך, ואני מוכרח לומר: בתנאים דרקוניים, אנחנו התחייבנו לתאם את המשך החקיקה הזאת עם כל גורמי הממשלה ועם ה-GPS ועם אני-לא-יודע עוד מי, והתחייבנו וקיבלנו, כי מוטב לזוז צעד אחד. אבל אם מישהו מקווה שרק המלים היפות בלי מעשים בפועל יזיזו את ה"חמאס" מעמדתו, הוא בוודאי טועה. מי שבא ואומר לנו: אנחנו לא זקוקים לחוק. אנחנו יכולים לעשות את הדברים האלה בפועל, נו, נראה, כי הלוא כבר ארבע שנים אפשר לעשות את הדברים האלה בפועל. בכל זאת, "אל-ג'זירה" משדר והתואר השני עובד. לפיכך, חברי הכנסת, אני שמח שהתובנה חלחלה לממשלה, והיום היא תומכת בחוק שהיא קראה לכם להתנגד לו לפני שישה חודשים. אני מקווה שאותה תובנה תחלחל וגם תגרום לכך שלא ימשיכו לעכב את החוק בהמשך אלא יקדמו אותו במהירות.

תודה רבה לחבר הכנסת אריה אלדד. כבוד השר אהרונוביץ, השר לביטחון פנים, הוא השר המשיב מטעם הממשלה, שכן נושא בתי-הסוהר גם הוא בתחום סמכות משרדו. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אין לי כוונה לסתור את דברי חבר הכנסת דנון, שהתייחס לקייטנה ולכל מיני פריווילגיות שניתנות על-ידי השב"ס לאסירים הביטחוניים. אומר רק שחלק מהדברים שהוזכרו לא מדויקים. חבר הכנסת דנון, הזכרת את נושא ביטול חלק מערוצי הטלוויזיה, וזה רק חלק שנעשה בתקופתי כשר לביטחון הפנים, ויש עוד דברים שנעשו בהחמרה לגבי האסירים הביטחוניים. הצעות החוק שבנדון נועדו להחמיר את תנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים. ההצעות של חברי הכנסת דנון, סולודקין ואלדד מבקשות לקבוע כי כל עוד מחזיק ארגון טרוריסטי אזרח ישראל חטוף ברשותו ומונע ביקורים של נציגי ממשלת ישראל או של נציג ארגון הומניטרי, יוכל השר לביטחון הפנים לשלול את זכותם של חברי אותו ארגון הכלואים בישראל לקבל ביקורים. להערתך, חבר הכנסת אלדד, למה לא לפני שנתיים, למה לא לפני ארבע שנים: מה שעמד בשיקולים, והורדתי את זכות הווטו לקדם את החוק, זה אך ורק הנושא של גלעד שליט. ברגע שהבנתי, אחרי שהתייעצתי עם אותם אנשים, סגן יושב-ראש הכנסת טיבי, בחיים לא אתן למישהו לעמוד עם הגב אליך כשתדבר. שאפשר יהיה לקדם את זה, את הצעות החוק, בטרומית, שזה יביא, או ייתן דחיפה למשא-ומתן, כמובן תמכתי. הדברים האלה נעשים כמובן בהתייעצות עם אותם אנשים שמלווים את המשא-ומתן, ולכן גם תמכתי. לעומת זאת, הצעת החוק של חברי הכנסת לוין, מטלון וחסון היא מרחיבה יותר, וקובעת כי האסיר יוחזק בתנאי כליאה מחמירים וכי לאחר שנסתיימה תקופת המאסר שנגזרה עליו יוחזק במעצר מינהלי כל עוד דורש ארגון הטרור את שחרורו. ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לתמוך בהצעות החוק אך ורק בקריאה טרומית, בתנאי שיקודמו רק בהסכמת השר לביטחון הפנים ושר המשפטים, וזאת על מנת לבחון את משמעויות החוקים מבחינת הדין הבין-לאומי. במקביל, כבר אנחנו פועלים, משרדי ומשרד המשפטים, לקדם הצעת חוק ממשלתית, והיא שתובא לאישור הממשלה והכנסת.

חבר הכנסת דנון, האם אתה מסכים להתניות הממשלה?

חבר הכנסת לוין, אצלך הדבר יותר מסובך, כי צריכים לדעת אנשים שהם תומכים בך בתנאי שהנושא הנוסף שהעלית הוא נושא שאתה תיקח בחשבון כאשר יבוא לקריאה ראשונה. תודה, יש הסכמה. חברת הכנסת סולודקין?

חברת הכנסת סולודקין, האם גברתי מסכימה להתניות הממשלה? כן, מסכימה.

חבר הכנסת אלדד, האם אדוני מסכים להתניות הממשלה בהתאם למה שהוא אמר? אני שואל אותך פורמלית כרגע.

כל ההצעות זכו לתמיכת הממשלה בשלב הקריאה הטרומית.

קמה זכות לארבעה חברי כנסת, ועוד שני חברי כנסת שהתייחסו אליהם באופן אישי, להתייחס. להלן האנשים שנרשמו בהתאם לסדר רישומם: חבר הכנסת אברהים צרצור הוא הראשון. אדוני התנגד. אז, אני אקרא.

חבר הכנסת צרצור. חבר הכנסת אלסאנע, אתה התנגדת?

אני אתן לך שתי דקות נוספות בהתנגדות, כדי להביע גם את עמדתך בנושא העניין האישי.

הכנסת צרצור, חבר הכנסת טלב אלסאנע, חבר הכנסת אורון, חבר הכנסת אחמד טיבי.

אלה האנשים אשר ידברו, וגם גמרתי את העניין. אני אוסיף לכם,

שתי דקות נוספות לעניין הזה. אם לא יהיה צורך, אני מוסיף לא כדי,

ביום שאתה לא תצטרך עוד שתי דקות, אני הולך כל יום הביתה ברגל. חבר הכנסת צרצור, בבקשה. כבוד היושב-ראש, מכובדי השרים, כנסת נכבדה, אני חייב להקדים ולומר שאין אדם שנמנה עם החברה האנושית שאינו חפץ ממעמקי לבו וממעמקי נשמתו בביצוע עסקת החליפין, חילופי השבויים, שתביא לחזרתו של החייל השבוי גלעד שליט ולחזרתם של מאות אסירים פלסטינים לחיק משפחותיהם. אבל למרות העובדה הזאת, בבואי לדבר על נושאים מהסוג הזה, חברים, השר פלד, אני תמיד שואל את השאלה הזאת: למה מדינות, גם ארגונים, גם יחידים, בוחרים בדרך הקשה ביותר לפתרון בעיות שממילא יבואו על פתרונן במוקדם או במאוחר? מה בעצם רוצה ישראל להשיג מהליך שבא כדי להחמיר את תנאי הכליאה של אסירי "חמאס" הביטחוניים? יש להדגיש כאן, כבוד היושב-ראש, כי נוסף על העובדה שהצעת החוק הזאת היא הפרה בוטה של החוק הבין-לאומי, של האמנות הבין-לאומיות, של ערכים מוסריים ודתיים ושל זכויות אדם, לעניות דעתי הצעת החוק הזאת אינה תורמת כהוא זה למלאכת ביצוע עסקת חילופי השבויים. נשמעה פה שאלה על-ידי המציעים, והיא שאלה לגיטימית לעניות דעתי: למה לא מרשים ביקורים אצל החייל השבוי גלעד שליט? כפי שאמרתי, זאת שאלה לגיטימית והגיונית. התשובה, אני חושב, היא גם פשוטה מאוד והגיונית: שוביו של גלעד שליט אינם מדינה, ובלי לפרט, כללי המשחק בסוגיה הזאת הם שונים.

אני חושב שאני סומך על האינטליגנציה שלכם כדי להבין,

אני לא צריך לפרט. הוא רוצה לומר לך: כי אתה יותר טוב.

אתה מכיר את העובדות, וגם אני מכיר את העובדות.

כי אנחנו, הוא אומר: כי אנחנו יותר טובים. למה תמיד לצעוק? הוא אומר שהם חיות אדם. אתה יכול לפרש. תדעו לכם, תדעו לכם, זאת פרשנות לגיטימית. אבל מה, אומר בן-אדם: אנחנו יותר טובים.

גם על זה אתם כועסים? יותר אנושיים. אבל בסדר. חברי הכנסת, לא צריך לכעוס על כל דבר. חבר הכנסת אברהים צרצור אומר:

הוא אומר לכם: אנחנו יותר טובים, לכן אסור לנו. גם על זה אתם כועסים עליו? בלי לנקוט עמדה, אני מתנצל,

בלי לנקוט עמדה ולהעיר על הערותיו של כבוד היושב-ראש, אני חושב שהיינו בסרט הזה, היו עסקאות חילופי שבויים בין מדינות לאחר מלחמות שהיו בין ישראל לבין מדינות ערב, 67', 73' וכו'. כשיש מדינות, אז יש כללי משחק ברורים ביותר, המבוססים על קודים אתיים, על אמנות בין-לאומיות וכו' וכו', הקשורים לנושא אסירים ושבויי מלחמה. אבל בקטע הזה התמונה היא שונה לגמרי, ולכן כללי המשחק הם שונים לחלוטין. אין לי צל של ספק, כבוד היושב-ראש, ואת זה רציתי לחדד ולומר לכם, מידיעה מעמיקה של ערכי האסלאם בנושא אסירים, אני יכול לקבוע כאן בצורה חד-משמעית שהחייל השבוי גלעד שליט מקבל את מלוא זכויותיו כשבוי, למעט הביקורים,

שהסיבות לגביהם,

איך אתה יודע?

אני רוצה גם לשאול שאלה אחרת, איך אתה יודע? האם הצעת החוק הזאת, ידידי חברי הכנסת מהימין, מהמרכז ומהשמאל, האם הצעת חוק,

הוא לא אומר את דעתנו.

תאמין לי שאני מעוניין יותר אולי, מה הוא אמר כרגע? הוא אומר שהוא יודע. הוא אומר שהוא מקבל את כל התנאים, למעט התנאים שהוא לא מקבל. גם על זה אתה כועס? מאיפה הוא יודע?

הוא אומר שהוא מקבל את כל התנאים, למעט התנאים שהוא לא מקבל. אני שואל: מאיפה הוא יודע? אלה עובדות, אנחנו לא נתווכח עם עובדות.

איך אתה יודע מה, הוא לא מקבל "ידיעות אחרונות". תאמינו לי, תאמינו לי שאין אדם, אין אדם, כפי שאמרתי גם בתחילת דברי, אין אדם שנמנה עם החברה האנושית, כולל גם אלה שיושבים במליאה הזאת, אלה שנמצאים בכל רחבי העולם, במזרח התיכון, גם בצד הפלסטיני וגם בצד הישראלי, שאינו חפץ שמלאכת חילופי השבויים תתבצע בצורה המזורזת ביותר, כדי שאנשים יחזרו לחיק משפחותיהם. מה זה שייך? אני מסיים, כבוד היושב-ראש, בשאלה אחרת שאני חייב לשאול: האם הצעת החוק הזאת תשפיע על האסירים הביטחוניים הפלסטינים? אני אומר לכם במלוא הכנות: זה לא ישפיע כהוא זה, היות שמדובר ב-450 אסירים ביטחוניים פלסטינים שממילא נמצאים בכלא, שנגזרו עליהם יותר מעשרות מאסרי עולם. הם נמצאים בבתי-הכלא, מאחורי סורג ובריח, עשרות בשנים. אז מה, הם מחמירים את תנאי כליאתם? האם אתם חושבים שזה יעזור, שזה יאיץ את ביצוע מלאכת חילופי השבויים? אני חושב, כבוד היושב-ראש, שהגיע הזמן שבמקום להתעסק בהצעות חוק שיטרפדו את המאמצים שמושקעים בכל רחבי העולם על-ידי מנהיגים מכל מדינות העולם, גם הערבים וגם מדינות אירופה, במקום להתעסק בהצעות חוק מהסוג הזה שיטרפדו את העסקה הזאת, צריכים ללכת ישר ולהגיע להסכמות עם שוביו של גלעד שליט, כדי שהעסקה הזאת תסתיים לטובה, ללא תנאים מוקדמים.

תודה רבה. הבא אחריו הוא חבר הכנסת טלב אלסאנע. בבקשה, אדוני.

של גלעד שליט. אנו רואים בו קורבן של המציאות, כמו שאני רואה את השרים הפלסטינים, שהם קורבן של מציאות שנכפתה עליהם. אני מוחה נגד כל ההתלהמות הזאת, ולהפוך את העמדה שלנו, שהיא מאוד עניינית, כאילו לעשות דה-לגיטימציה,

לכו ללשכה שלי.

בגלל שאנחנו מתנגדים לימין. ואם אני רוצה לדעת עד כמה הצעת החוק הזאת אבסורדית, מספיק לראות מי יוזמי הצעת החוק הזאת: חברי הכנסת לוין ואלדד, ואנחנו יודעים כמה אכפת להם גם מהצדק, וגם משלטון החוק וגם מקידום השלום. האנשים האלה הם האחרונים שאכפת להם משחרורו של גלעד שליט, אם אנחנו שופטים על-פי הצעת החוק. ואני אגיד למה, אדוני היושב-ראש. הצעת החוק הזאת לא תקרב את שחרורו של גלעד שליט. הצעת החוק הזאת תרחיק את השחרור והיא תקדם דבר אחד, היא תקדם אינתיפאדה של האסירים הביטחוניים הפלסטינים.

כל האחראים בנציבות שירות בתי-הסוהר, חבר הכנסת לוין, תפסיק לאיים

יגידו לך ששלילת הזכויות תגרום למהומה בין כותלי בתי-הסוהר,

ולכן הממשלה התנגדה. תפסיק את ההסתה הזאת.

בשום פנים ואופן לקריאה השנייה והשלישית. תפסיק

חבר הכנסת, אם ירצו אתכם, תפסיק להסית.

קריאתך נשמעה. אני לא חושב שהוא מסית. כדי לחפות על אוזלת היד של הממשלה,

אתה לא נבהל מדעתו. מייד אחרי המהומה בקרב האסירים בין כותלי בתי-הסוהר, תהיה התפשטות של המהומות בכפרים ובערים, ואנחנו נגיע לאינתיפאדה שלישית, אתה מסית, ואתה מאיים, ולא יעזור לך שום דבר.

חבר הכנסת כץ. חבר הכנסת לוין.

כמו שיש גלעד שליט אחד למדינת ישראל,

למשפחתו ולמדינתו הוא דבר מאוד חשוב, אני לא מטיל ספק בזה, יש 11,000 אסירים פלסטינים, שכל אחד הוא גלעד שליט פלסטיני,

לגבי משפחתו ולגבי העם שלו. ולכן, מה יותר טבעי, להם יש זכות ביקור.

מה יותר טבעי, הוא רואה באסירים הפלסטינים שנשפטו או נכנסו לכלא כאנשים אשר הם שייכים לארגוני טרור סימטריה לגלעד שליט. כן, אבל להם יש זכויות ביקור. הוא רואה כך. יש סעיף 7א. זו עמדתי. אנחנו נצביע. עוד מעט יעלה חבר הכנסת אורון,

אין ספק שהוא שומר על חיילי צה"ל,

האם "חמאס", יש לו מדינה כמו מדינת ישראל? האם אתה מתאר לעצמך שהם יכולים להחזיק אותו בבית-סוהר, הצלב-האדום, ביקור משפחות? מדינת ישראל צריכה להחליט: או שהיא מדינה שמתנהלת על-פי אמות מידה בין-לאומיות, או שהיא ארגון או שהיא כנופיה. חבר הכנסת יריב לוין בהצעת החוק הזו, רבותי, הוא מציע שהמדינה תהיה לא רק, זה כנופיה, הוא מציע בהצעת החוק הזו שהמדינה תהיה פיראטים, כמו הפיראטים בסומליה, שם חוטפים ספינות, מצב מצוקה,

אתה מציע שהמדינה תחטוף אסירים. חבר הכנסת לוין, אתה דיברת, נימקת את ההצעה. הוא מתנגד להצעה שלך.

חבר הכנסת לוין, אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת, הוא מתנגד להצעה. אתה דיברת. עכשיו הוא מדבר. כל אחד ידבר מה הוא חושב, הכנסת תצביע ותביע את דעתה. הממשלה הביעה את דעתה, כפי שהוצגה כאן. גם לה יש הסתייגויות, אבל היא תומכת. עכשיו אנחנו צריכים לאפשר לכל אחד להביע את דעתו, כל עוד הדבר לא פוגע בכנסת.

יש דעות שאנחנו לא מסכימים בהן, כלומר אני לא מסכים לדעתו של רותם בעניין כזה, רותם לא מסכים לדעתי בעניין אחר, אבל שנינו חברי כנסת ואזרחי המדינה, ולא נפסלנו מלשמש כחברי כנסת. בבקשה, אדוני. סמוך עלי,

אני רוצה לציין, אדוני היושב-ראש,

היינו בסרט הזה. הרי אחרי חטיפתו של רון ארד, מדינת ישראל, חשבו שהם חכמים, הלכו, חטפו את דיראני ושיח' עובייד. חטפו. אחרי שביו של רון ארד ממשלת ישראל, במקום לנהל משא-ומתן, להביא לשחרורו, חטפו את שיח' עובייד ודיראני. אמרו: אנחנו נפעיל לחץ על "חיזבאללה" וכך נביא לשחרורו של רון ארד. אכן חטפו אותם. היו בבית-סוהר ישראלי. נשללו מהם זכויות, ביקורי הצלב-האדום, המשפחות שלהם לא יכלו לבקר. האם זה הביא לשחרורו של רון ארד? אנחנו רואים שרון ארד כבר חזר? האם לא היה צורך בעסקת חילופי שבויים, משא-ומתן עם "חיזבאללה" בתיווך גרמני כדי להביא לחילופי שבויים עם "חיזבאללה"? גם עסקת ג'יבריל.

חבר הכנסת לוין, אתה יכול להשיב לו. חבר הכנסת דנון מחכה, הוא ישיב לו. לא שיח' עובייד ולא דיראני הביאו לשחרורו של רון ארד, ויודעים מה התוצאה הטרגית. אתם רוצים אותה תוצאה גם לשליט בתפיסת העולם שלכם? יש הצעה אחרת, רבותי. אנחנו אומרים: אין יותר קל, אין יותר מובן מאליו, אפילו בתקופת מלחמות יש חוקי מלחמה, יש דיני מלחמה שמסדירים את העניינים האלה, ואומרים בצורה פשוטה. ממשלות ישראל בזבזו זמן, ניהלו משא-ומתן לשווא. לאחר מכן ממשלת נתניהו, שאני מתנגד לה, הלכה כברת דרך רצינית לקראת העסקה.

היום חילוקי הדעות על מספר בודד,

בודדים. הלחץ צריך להיות לא על אסירי "חמאס". הלחץ צריך להיות על אלה שיושבים כאן, סביב השולחן הזה, על ראש הממשלה. הוא אחראי, הוא צריך להחזיר, לקדם את העסקה. יש התיווך המצרי והגרמני, יש רצון מצד הפלסטינים, ולדעתי, רק זה יביא את גלעד שליט הביתה. ללחוץ על הממשלה, לסגור עסקה, ולהביא את גלעד שליט הביתה.

מרושעת, חסרת היגיון, שהופכת את מדינת ישראל לכנופיה,

הוא אמר שהצעת החוק, הוא לא אמר עליך. לפי דעתו. נדמה לי שאף אחד לא חושב שהיא מטופשת. יכול להיות שחושבים שהיא נכונה או לא נכונה, אבל אף אחד לא חושב שהיא מטופשת. חבר הכנסת חיים אורון, בבקשה, אדוני.

חברי הכנסת, לא בלב קל אני עליתי לדוכן להתנגד להצעות החוק הללו, ואם לא יפריעו לי, מאוד אודה על כך. בעיני, "חמאס" הוא ארגון טרור נתעב, שוביו של גלעד שליט הם חלאת אדם, ומה לעשות, חבר הכנסת צרצור, אני לא יכול הפעם לסמוך על ערכי האסלאם שיבטיחו לא את בריאותו, לא את שלומו ולבטח לא את שחרורו של גלעד שליט. למרות שאני יודע שכוונותיך חיוביות, אני לא יכול לסמוך, גם מתוך מה שאני יודע שקורה בעולם וגם במקרה המסוים הזה, כי אני חושב ששוביו הם חלאת אדם. אדוני היושב-ראש, אני שותף לתחושת האין-אונים שחלקים גדולים בציבור הישראלי חשים באשר לעובדה שגלעד שליט נמצא בכלא

אבל דווקא במצב הזה נתבעת ממשלה לשיקול דעת, ואני רוצה לשאול את השר לביטחון פנים, שאמר כאן שהחוק היחיד שהם תומכים בו הוא החוק של דני דנון. לא. אני עוצר. אדוני רוצה לענות לו? יש פה שתי הצעות חוק: אחת של דנון, שהיא הצעת חוק מצומצמת, ויש של לוין ועוד חברי כנסת. בין שתי ההצעות, אני מאשר להעביר אותן רק בטרומית. אנחנו נעצור אותן, והן לא יקודמו. עד שגלעד שליט לא ישוחרר, הן לא יקודמו. אדוני השר, אני מתקן את דברי, הם רק מחזקים את מה שאני אומר. אני אומר כאן, אדוני השר לביטחון פנים, ואין מי שיודע שמה שאני אומר הוא מדויק, אין בכל הניירות האלה שום צעד שאם אתה רוצה, אתה לא יכול לנקוט אותו עכשיו. אין בכל הניירות האלה שום צעד שהפעלתם אותו, ואמר לי השר בר-און בתפקידו כשר ובתפקידו כעורך-דין שקרא את החוקים האלה: אין פה שום דבר שלא עשיתם כבר, ושאם אתם רוצים אתם יכולים לעשות עכשיו. אז למה כל הסיפור הזה? מהו שינוי הנסיבות שיושב-ראש הכנסת אומר? מהו שינוי הנסיבות מאז החוק של מרינה סולודקין, שהתנגדתם לו, ומאז החוק של אריה אלדד, שהתנגדתם לו? שינוי הנסיבות היחיד הוא מה שקורה בתוך הקואליציה, ואתם עושים את זה פה על הגב של גלעד שליט? תגידו, אין לכם שום שיקול דעת? מייד תוכל להשיב לו. אני עוצר. מה אומר לך חבר הכנסת אורון, הוא אומר לך: בלי החוק שלך יכולה הממשלה לנקוט את כל הפעולות שעליהן הסכים השר לביטחון פנים, כי הוא סייג את הסכמתה של הממשלה, ואתם הסכמתם. גם ג'ומס מבין שאם יהיה חוק, לממשלה לא תהיה ברירה. עם חוק לא תהיה להם ברירה. לא נכון. זאת הצהרה בעלת משמעות. אתם מביאים את החוק הזה נגד ממשלה שאתם חברים בה. אתם לא סומכים על ראש הממשלה, ואתם לא סומכים על שר הביטחון,

אל תפריע לי בבקשה. ואתם לא סומכים על השר לביטחון פנים. אתם אומרים: אנחנו מפה ננהל את בתי-הסוהר. זה מה שאתם אומרים. כמה פעמים אתה פונה אליהם ואומר: אתם גם פרלמנטרים, תצביעו נגד הממשלה? כמה פעמים אתה אומר? זה הפרדת הרשויות, השר איתן, אני אומר להם ולכן אני מנסה לדבר גם בהתרגשות, אני אפילו הטלתי על עצמי שתיקה בוויכוח שקיים, כאשר סגן ראש השב"כ לשעבר וראש השב"כ לשעבר באים ואומרים: יש פתרון לבעיית גלעד שליט, תבצעו אותו. אני לא בא לדוכן ואומר את זה כאן, כי אני חושב שזה מסוג הדברים שכולנו צריכים לנהוג בהם בזהירות. יש לי עמדה, ומי שעמדתי חשובה לו ומעניינת אותו, אני גם אמרתי לו אותה, אבל לא הפכתי את זה לדיון ציבורי. לכן כשאני בא ואומר, בנושא הרגיש הזה אתה מביא אותי לסמכות של חברי הכנסת כפרלמנטרים? זאת השאלה? אם יש לשר לביטחון פנים את כל הסמכויות, למה צריך ארבעה חוקים? הרי הפילו לי עשרות חוקים שאמרו לא צריך אותם, חבר הכנסת אורון. זה משפט אחרון.

אני לא מפסיק אותך, אני רוצה שתענה על שאלה אחת, וכדי לגאול עולם, זו שאלה שהפנה את תשומת לבי אליה השר גלעד ארדן. הוא אומר, אתה אמרת דבר שהוא בעל משקל כבד: לא על גבו של גלעד שליט תעבירו חוקים. אומר השר גלעד ארדן: עם כל הכבוד, משפחת שליט תומכת בחוק הזה. אני לא, רק עוד שנייה אחת. חבר הכנסת אורון, אתה בא ואומר, אתם עושים טרמפ, אני אומר לך, את זה לא אמרתי, אמרתי על אמירתו. ממשלה גם יכולה הרי להחזיר את ארץ-ישראל. אני יכול לענות על השאלה הזאת?

הוא יענה. אדוני היושב-ראש,

מעריץ את משפחת שליט. אבל כשמשפחת שליט אמרו, תקבלו את העסקה, קיבלתם את דעתה? אני לא התערבתי. הממשלה קיבלה את עמדת משפחת שליט בעסקה? חס וחלילה. חבר הכנסת אורון, אני לא אמרתי שאתה לא צודק במה שאתה אומר. אבל אל תסיתו ותגידו שזה על גבו. מה שאמר השר והפנה את תשומת לבי אליו כיושב-ראש הישיבה, כאילו אנחנו עושים על גבו של שליט איזשהו דבר. אומר השר ארדן דבר נכון לחבר הכנסת אורון, כי הוא אמר דבר שיכול להתפרש על-ידי הציבור כאילו אתם לוקחים

הערתך היא הערה נכונה. לא כל מה שאזרח בישראל, ברמה האישית, חושב, יכולה ממשלת ישראל להחליט עליו. אני אומר, גם הממשלה הזאת. גם כשמדברים, אנחנו רוצים שהוויכוח הזה יהיה מכובד.

להבדיל את ההבדל הגדול בין בני אור לבני חושך. לא צריך להגיד שזה על הגב של גלעד שליט. אם רוצים ויכוח מכובד, בהחלט.

השר איתן, זה מה שהפניתי אליו את תשומת לבו. עכשיו זו זכותו. בבקשה, נא להמשיך. אני חוזר בי מהמלים "על הגב של גלעד שליט". אני לא רוצה לגרור את גלעד שליט ומשפחתו לוויכוח הזה ואני מוריד את העניין הזה. אבל אני אומר לכם, ופה אני חוזר לשינוי הנסיבות, שינוי הנסיבות לא התרחש במצוקה הגדולה מאוד שאנחנו נמצאים בה בשאלה איך להביא את גלעד הביתה. שינוי הנסיבות התרחש פה, בתוך הבית הזה, כי הרי השר אמר, בעצם מה שיובא זו הצעת חוק ממשלתית. תביא הצעת חוק ממשלתית,

אולי אני אפילו אתמוך בה, למה צריך את הפלטפורמה הזאת, למה צריך את הדבר הזה, למה צריך את כל הדיון הזה? מה עוד, חברי הכנסת ואדוני היושב-ראש, הצעת החוק של חבר הכנסת דנון, שהיא בעצם הקטר של הדיון הזה, מדברת רק על ביקורים. כל הדיבורים, אני לא רוצה לעסוק אם זה קייטנה או לא קייטנה, לא מופיעים פה, יש פה סעיף אחד: מניעת ביקורים. אם השר רוצה, הוא יכול למנוע ביקורים,

הוא יכול לנתק את כל הטלוויזיות,

הוא יכול למנוע ספרים,

והוא עושה את זה, למנוע לימודים. זה שיקול דעת שלו. פה אני אומר, כן, תשאירו להם את זה. לא שאני מסכים עם כל מה שאני עושה, אבל ככה זה התנהל פה. לכן, אדוני היושב-ראש, אני מקווה שהדיון הזה הוא לא מדד כמה אתה רוצה שגלעד שליט יחזור הביתה, והוא לא מדד כמה אתה מתעב את ה"חמאס" ואת שוביו של גלעד. הוא מדד לשיקול הדעת שלנו כחברה ולגבולות שאנחנו צריכים לשים על עצמנו, גם כאשר תחושת אין-האונים משגעת אותנו.

חבר הכנסת אחמד טיבי. לאחר שחבר הכנסת אחמד טיבי, אחרון המתנגדים,

רשאי כל אחד מהחברים אשר הגישו הצעות ולהצעותיהם התנגדו,

שלוש דקות כל אחד. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, רבותי חברי הכנסת, כפי שאמרו חברי, אין כמעט חבר כנסת בבית הזה שלא מעוניין שגלעד שליט וכל אסיר ישוב לחיק משפחתו,

הנורמלי, האנושי הטבעי ביותר. בתוספת שלי אני אומר, אף אחד לא יכול לדרוש ממני שלא ארצה שכל האסירים הקשורים בסכסוך הישראלי-פלסטיני, לרבות

גם להם יש אמא. כולל רוצחים? כל מה שקשור בסכסוך הישראלי-פלסטיני. כל האסירים, כולל רוצחים? כן, כל האסירים היו צריכים להיות משוחררים. כולל מי שנשפט בבית-משפט בישראל? הוא רוצה, מה אתה רוצה מחייו?

הם היו צריכים להיות משוחררים.

זו טעות של שני הצדדים,

גם של ממשלת ישראל וגם של אש"ף. אבל בהסכם קהיר הוסכם שיהיה שחרור של אסירים שנאסרו לפני אוסלו. ואלה שרצחו אחרי הסכם אוסלו ונשפטו בבית-משפט ישראלי? אני אומר לך, צריך לשחרר את כולם, לסגור את התיק הזה כולו. הוא ככה אומר. אני אומר שזה ישפיע על האווירה של כולם. אתה יודע בכמה משפחות זה נוגע? כמה אנשים? אין כמעט בית, חבר הכנסת אפללו, סגנית השר וכבוד השר, זה מאוד מפריע לי. אני פשוט מודאג מהרגע שאתה תעלה ומישהו ידבר. חצי מיליון פלסטינים נאסרו בשלב זה או אחר, אדוני השר יוסי פלד, בבתי-כלא בישראל. אין יותר טבעי מהאהבה של גברת שליט ונועם שליט לבן שלהם. הם רוצים לראות אותו, לא רק בימי חג,

זו הסיבה שלא היססנו להיפגש פעם אחר פעם עם נועם שליט ועם המשפחה.

מישהו מטיל ספק שאנחנו רוצים שגלעד שליט ישתחרר?

שיש דרך אחת ויחידה לשחרר את גלעד שליט, עסקת חילופין. עסקת חילופין.

ממשלת ישראל קיבלה החלטה שהשחרור יכול להתבצע אך ורק בעסקת חילופין. אחר כך היה משא-ומתן, פעם סיכמו משהו, אחר כך חזרו בהם קצת ולכן אין עסקה בשלב זה. ההכרעה היא קשה, היא בהחלט קשה, בשביל זה יש ממשלה שצריכה לקבל הכרעות. דורשים ממדינה יותר מאשר דורשים מארגון, ממיליציה,

מדינה חתומה על הסכמים, בוודאי. מדינה שמקבלת הצעת חוק כזאת מפירה סיכומים בין-לאומיים, בהחלט מפירה סיכומים בין-לאומיים. איזה סיכום? חבר הכנסת לוין, עוד רגע אתה עולה, מה קרה? לכן, מי שאומר שזה קייטנה,

תתחלף אתם, אתה תיכנס פנימה והם ישתחררו, קייטנה.

הוא מדבר על הקייטנה, אם זה כל כך טוב, הוא אומר. חברים, אתם יכולים לענות, יש פה חוק, אנחנו צריכים להצביע עליו. אמרתם קייטנה, יש קייטנה בבתי-הכלא בישראל. חלק מהאסירים הוטרדו מינית. תשאל את מוסטפא דיראני מה עשה לו קפטן ג'ורג'. אתם לא מתביישים? אתה יודע מה עשה לו קפטן ג'ורג'? חבר הכנסת נסים זאב. אז אל תטיפו מוסר שזו קייטנה. כשהוא אמר שהוא בעד שחרור גלעד שליט,

אתה שר. זה בית-כלא. הוא אומר מה שהוא רוצה. הוא אמר מה שהוא רוצה. הוא עונה על דברי השר שייצג את הממשלה. השר היה כל כך ברור, תאמינו לי. אני אצביע אחרי ששמעתי את השר. זה פרלמנט ישראלי.

זה פרלמנט, זה פרלמנט ישראלי. לא כל דבר אפשר להגיד על

חבר הכנסת והשר לשעבר, זה פרלמנט ישראלי לפי דעתו של יושב-ראש הישיבה. כשאתה תהיה יושב-ראש ישיבה תקבע איך יהיה פרלמנט ישראלי, ואני מציע לך

הוא דובר של האסירים, הוא דובר של מי שהוא רוצה, כל עוד היועץ המשפטי לא אמר שהדברים שלו אסורים על-פי דין. הוא דובר האסירים ודובר ה"חמאס" הוא דובר של עצמו, זו דעתו. ככה חושבים שולחיו. אתה צריך להסיק את המסקנות, זה הכול.

יכול להיות שהוא משכנע, יכול להיות שיצביעו נגד,

אולי הפרלמנט הישראלי רוצה להביע את דעתו בהצבעה?

אולי הוא רוצה להביע, ואתם לא נותנים. הוא אומר, לא רק. אדוני, חבר הכנסת זבולון אורלב, אני יכול לומר גיבור ישראל? כי פשוט קיבלת תואר. לא גיבור ישראל, אבל בעל ציון גבוה של שירות למדינה. אני אומר לך שאנחנו יותר חזקים ממה שאתה חושב.

ואנחנו כל כך חזקים, שהדמוקרטיה שלנו היא לפאר בעולם כולו, גם בעיני אלה שלא רוצים את קיומנו אפילו. הם כל כך מעריכים. חבר הכנסת אחמד טיבי, אזרח מדינת ישראל, חבר כנסת שנבחר על-ידי אזרחי מדינת ישראל, ללא מורא ופחד יאמר מעל במת הכנסת כל מה שהוא אומר, גם כאשר הלב שלי יתפלץ. גם כשהוא לא רוצה בקיומנו. גם כשהוא לא רוצה. חבר הכנסת כץ, רוצה בקיומנו או לא רוצה בקיומנו, זה כבר פרשנות שלך. הוא אולי חושב, זה לא פרשנות.

אולי הוא חושב שקיומנו תלוי אם נלך בדעתו. יש חברי כנסת יהודים שחושבים ככה. מה אתם יצא קצפכם? בבקשה. אני מודה לך, אדוני. אנחנו גזלנו לך שתי דקות. יש לך עוד שתי דקות.

אני חושב שהכול יחסי בכנסת הזאת, וגם במדינה. הדבר היחיד, זה הטיעון הזה.

חברים, חברים, אנחנו חייבים. לא יכול כל אחד להביע את דעתו פה מהספסלים. רבותי המתנגדים, אין להם קריאות ביניים. המציעים, אין להם כי הם יכולים לענות. כל השאר, אני מבקש באמת לאפשר לנו לסיים את הדיון. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. אמרתי, אדוני היושב-ראש, שהדברים הם יחסיים, ואני חושב שעצם העובדה, אחרי הקריאות האלה והאווירה שיש פה, אני חושב שלא אמרתי דברים שאמות הספים צריכות לרעוד. זה שלא מורידים אותי מהדוכן זה הישג. הכול יחסי.

ואני חושב שבכל זאת זה יותר טוב מאשר לפני שבועיים. זה עדיין רע, אבל זה יותר טוב. אדוני היושב-ראש, 1,432 יום גלעד שליט נמצא, 31. 31. נמצא בשבי. 1,431 יום יש מצור קשה על עזה. עוד מעט הוא מסתיים. שני הדברים קשים, כל אחד מבחינתו. המשפחה רוצה שגלעד ישוב, והוא צריך לשוב. אבל מאז, מצור, אחד הקשים שהיו בעולם, שבו יש מניעה של כניסת תרופות,

לא הביא לשינוי המיוחל שחלק רוצים בו, שחרור ללא עסקה. שהאחים המצרים, שחרור ללא עסקה.

בפרלמנט המצרי אני ארשה לך לומר את זה. מה אתה רוצה ממני? תיבחר, תיבחר שם, חבר הכנסת כץ. השר ארדן. חבר הכנסת כץ. חבר הכנסת כץ, הוא חבר פרלמנט במצרים? הוא מדבר פה כי הוא חבר הפרלמנט הישראלי. בבקשה, אדוני. תודה, אדוני. אני אומר, מצור קשה לא הביא לאותו שינוי שכביכול עומד מאחורי הרצון של החוק הזה. כי זה לא מצור. אין מצור, אתה רוצה לחיות בתנאים האלה,

לא, אל תענה לו. מוץ, אנחנו לא יכולים. חבר הכנסת מטלון, אנחנו לא יכולים כרגע. החברים שלך, שיזמו את החוק אתך, ישיבו. אם לא, תפנה את תשומת לבם.

ולכן, יש לקבל הכרעה קשה. אני אומר, אני מכיר בעובדה שזו הכרעה מדינית קשה, הכרעה מדינית קשה. מי שצריך לקבל אותה, אדם אחד, הוא הקודקוד, הוא ראש הממשלה. התייעצות, עמדות שרים, ישיבות מטבח,

אדם אחד צריך לשבת לבדו בסופו של דבר ולקבל הכרעה, הכרעה כלפי הציבור, כלפי המדינה, כלפי המשפחה וכלפי האזור,

מחיר לשחרור של גלעד שליט. הממשלה קיבלה הכרעה שצריך מחיר, שצריך עסקה, והמסגרת ידועה, גם בממשלה הקודמת וגם בממשלה הזאת. מי שצריך לקבל הכרעה על שחרור גלעד שליט קוראים לו בנימין נתניהו לא דני דנון, לא יריב לוין, לא מטאורים, אלא ראש ממשלה.

לא מטאורים אלא ראש ממשלה. ולכן, אדוני היושב-ראש, הצעות החוק האלה הן מזיקות, והדברים שאמר חבר הכנסת דני דנון,

אדוני היושב-ראש, אני דובר תע"ל או דובר רע"ם-תע"ל, אבל אני לא דובר ה"חמאס", לא רוצה להיות דובר ה"חמאס", ואתה שמת דברים בפי. או שאתה מתנצל, עיוותת את הדברים שלי, אני בחיים לא אמרתי משפט כזה, אנחנו נלחץ על גלעד שליט.

אתה לא מתבייש לומר דבר כזה?

common sense.

משפט כזה שקרי היה בסיס פעם לבקשה לפסול אותי בבחירות, על משפט שקרי כזה בקשר ל"חיזבאללה". לא אמרתי את זה אז, אני לא מסוגל להגיד משפט כזה, הדברים יכולים, ולכן, אתה יודע מה, אני לא מוצא שום סיבה להמשיך ולהסביר את עצמי בנקודה הזאת.

אתה אומר: לא אמרת. מה צריך להסביר מה לא אמרת? אני מאוד מודה לכל החברים אשר השתתפו בדיון, ואני עכשיו מאפשר לחברי הכנסת המציעים להשיב על טענות המתנגדים. הראשון שבהם הוא חבר הכנסת דנון, ואחריו, חבר הכנסת לוין. כולם מהדוכן. אחריו, חברת הכנסת סולודקין, ואחריה, חבר הכנסת אלדד. הואיל ומדובר בארבעה ולכל אחד יש שלוש דקות, ביום שני יש אי-אמון, זה ייגמר עד אז? האם אדוני מציע לי להפר את התקנון? לא, כי בדרך כלל התקנון מגן על, דני,

שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הממשלה, חברי הכנסת, יש לי תשובה אחת קצרה לכל אותם מתנגדים וגם לחבר הכנסת אורון, בייחוד אליך, כי אתה בתשובתך הפלאת אותי. התשובה היא 1,431 יום, תשובה מאוד פשוטה. נמאס לנו להמתין.

כל ההתנגדויות, 1,431 יום שיושבים האסירים וחוגגים ומקבלים ביקורים בבתי-הסוהר, ואנחנו שותקים. מדברים כאילו אנחנו בשווייץ.

אנחנו במזרח התיכון, לכן אנחנו מתחילים לדבר בשפה של המזרח התיכון.

ואני רוצה לומר לחבר הכנסת צרצור, אתה אומר: אני יודע שגלעד שליט מקבל תנאים טובים. מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע את זה? תראה לנו, תביא לנו, נשמח לדעת את הדברים האלה. אני לא מוכן להמתין כשאתה יודע ואנחנו לא יודעים. אין ביטחון, חבר הכנסת בר-און, שהחוק הזה יחזיר את גלעד שליט, הוא אמר בצורה אחרת. הוא אמר: כמוסלמי אני יודע, אני אגיד לך למה לא, הוא לא אמר כיודע דבר, הוא אמר: כמוסלמי אני יודע. הוא מוסלמי מאמין, והוא אומר: אני, אני כמוסלמי לא הייתי מתנהג ככה. אני אגיד לך למה לא,

אני שומע, חבר הכנסת צרצור צריך להבין ערבית כדי לדעת איך, אני שומע את התגובה של דוברי ה"חמאס" עכשיו כשאנחנו מדברים פה בכנסת, וזה שהם מגיבים על מה שקורה פה בכנסת, הם מבינים שנמאס לנו להמתין. חבר הכנסת טיבי, דבריך כשאתה אומר אותם, אתה נשמע לא רק כדובר האסירים שרוצה לשחרר את כל הרוצחים אלא גם כדובר ה"חמאס", שמדבר, הם לא בחרו בך, בחר בך ציבור אחר, לא האנשים שבעזה מחזיקים בגלעד שליט. אבל התשובה לך, חבר הכנסת אורון, כי ממך אני מאוכזב. אני לא מסכים עם הדרך שלך. וכשאתה בא ואומר שהחוק הזה עובר בגלל שיקולים קואליציוניים, זה מראה, חבר הכנסת אורון, חבר הכנסת אורון, הוא לא חייב לשמוע לך. חשוב שהוא ישמע את הדברים. תאמין לי, אני מכיר את אורון כל כך טוב. כשאומרים חבר הכנסת אורון, אם הוא רוצה, הוא שומע כל מלה. אני אשמח שהוא ישמע, חבר הכנסת אורון, כי מה שהוא אמר פה זה דבר חמור ביותר.

הוא קורא אורון והוא לא עונה כי, הוא אומר שהחוק הזה עובר עכשיו בגלל שיקולים קואליציוניים. אז אין פה שיקולים קואליציוניים. השיקול היחידי הוא שכן, הזמן עובר,

וכמעט ארבע שנים, ושום דבר לא קורה. אז אם לזה אתה קורא שיקולים, מה יקרה אחרי החוק?

ואני גאה בחוק הזה כי הוא שולח מסר, שולח מסר חמור ל"חמאס" שנמאס לנו לדבר. ואני יכול להבטיח לחבר הכנסת אורון: אתה יכול ללכת כל שבוע לבקר את ברגותי, כמו שאתה עושה כבר שנים, ואנחנו מצדנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים לעצור את הביקורים של אותם מחבלים. תודה רבה. חבר הכנסת לוין. עכשיו אני מודיע לך שאני לא אתן לאף אחד לקרוא לך קריאות ביניים.

חבר הכנסת בר-און, הוא קרא בשמך רק כי נדמה היה לו שאתה מסיח את דעתו של חבר הכנסת אורון. הוא לא יודע שחבר הכנסת אורון נוהג מנהג של ראש הממשלה: כשהוא לא רוצה לשמוע, הוא מדבר עם מישהו, זה הכול. תפסיק לחבק אותו. לא, לא. אני מחבק את ראש הממשלה. אני לא יכול להתחרות בחיבוקים שלך, בר-און.

אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, מי שגוזר גזירה שווה בין חייל חטוף לבין רוצחים שפלים וטרוריסטים שמוחזקים בתנאי לוקסוס, לא ראוי להיות בבניין הזה, חבר הכנסת אלסאנע. אתה לא ראוי להיות כאן. אתה לא ראוי להחזיק בתעודת הזהות שאנחנו נותנים לך. זו דעתו, חבר הכנסת אלסאנע.

אתה לא ראוי. ואני אגיד לך יותר מזה, אדוני היושב-ראש: יש דברי בלע שאסור לאפשר לומר אותם מעל לדוכן הזה. גם בדמוקרטיה, גם בנאורה שבדמוקרטיות, יש דברים שלא עושים. חבר הכנסת אלסאנע.

אני שמעתי בקשב רב את דברי הביקורת שלך.

רוצה להאמין שהמשפט שאמרת ביחס לשיקולים שעומדים מאחורי הצעת החוק הזאת זה משפט שאתה לוקח בחזרה, וטוב שכך. אבל אני רוצה לומר לך יותר מזה. הצעת החוק הזאת היא הצעה שיש לה משמעויות לאו דווקא נקודתיות לגבי המצב עכשיו, וודאי שהמצב עכשיו מחייב גם הוא טיפול ושינוי, אלא היא קובעת נורמות שראוי שתיקבענה. והנורמות האלה נכונות היום ויהיו נכונות גם בעתיד. לא יכול להיות שרוצחים וטרוריסטים יקבלו לימודים אקדמיים חינם על חשבוננו, לא יכול להיות. והיא מקנה, חבר הכנסת אורון, סל כלים לממשלה, לגורמי הביטחון, כדי שהם יוכלו לעשות סדר בעניין הזה. היא לא כופה עליהם,

מאפשרת להם, חבר הכנסת אורון, היא מאפשרת להם את שיקול הדעת.

היא מאפשרת להם לטפל באופן פרטני בכל אסיר ואסיר, אבל אני חושב שהדבר הזה צריך להיאמר ברחל בתך הקטנה. הוא צריך להיות כתוב. צריך שזו תהיה הנורמה, ואת החריגה ממנה יהיה צריך להסביר, ולא הפוך, שהנורמה היא ההפקרות שישנה היום. וההפקרות הזאת היא לא המצאה של מישהו שיושב היום במערכת, היא תהליך שמבטא הידרדרות מוסרית שלנו לאורך שנים. כי מי שמחזיק רוצחים וטרוריסטים בתנאים האלה, כאשר החייל שלו נמצא בתנאים שבהם הוא נמצא, הוא לא מוסרי, חבר הכנסת אורון. תגיד לממשלה. ולכן, הצעת החוק הזאת, שאין מוסרית ממנה ואין הומנית ממנה,

ברשות אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת טיבי דיבר כאן קודם על איזה אמנות. חבר הכנסת טיבי, אני מרגיע אותך: החוק הזה עומד בכל הוראה של הדין הבין-לאומי.

האנשים האלה הם לא שבויי מלחמה.

רוצחים, זה מה שהם.

ולא פחות חשוב מכך, בשום מקום לא כתוב, לא קיים ולא ניתן לאנשים ללמוד לימודים אקדמיים ולקבל טלוויזיה רב-ערוצית וכל מיני דברים הזויים כאלה שמתקיימים אצלנו.

אני קורא לכנסת לא רק לתמוך ברוב גדול בהצעת החוק הזאת, שאגב שותפים לה גם חבר הכנסת מטלון וחבר הכנסת חסון, והיא בוודאי לא הצעה שבאה מאיזה ימין או מאיזה צד מסוים בבית הזה. אני קורא לממשלה להמשיך, בתיאום מלא שאנחנו מחויבים לו, ולקדם אותה ולהביא סוף לאבסורד הבלתי-סביר שמתקיים היום. תודה רבה לחבר הכנסת לוין. חברת הכנסת סולודקין, ואחרון המשיבים למשיבים, חבר הכנסת אלדד. נא לצלצל. מובן שההצבעות תתקיימנה בנפרד, על כל הצעה והצעה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני חושבת שבבית הזה יש מכנה משותף אחד, גם לחברי הכנסת הערבים, שאנחנו צריכים להחזיר את גלעד שליט הביתה.

ימין ושמאל, בנושא של ביטחון ובנושא של הרתעה זה אותו הדבר, וזה חשוב מאוד. אני צריכה להגיד לכם, אני לא יכולה להופיע ברחוב הרוסי בלי החזרת גלעד שליט. כל הזמן שואלים אותי שאלות. ואני אגיד לכם, זה לא נורמלי ולא בריא שהאסירים הישראלים כלואים בתנאים יותר גרועים מהמחבלים. ואם זדורוב, שאנחנו אפילו לא בטוחים שהוא הרוצח של הילדה תאיר ראדה, שלוש שנים לא יכול להתייחד עם אשתו, לראות את התמונה ההפוכה בצד של המחבלים והטרוריסטים, זה לא נורמלי. תודה רבה.

חבר הכנסת אריה אלדד. נא לצלצל.

אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, נאמרו כאן דברים חמורים מאוד. אני אפילו לא מבקש להתייחס למה שאמרו חברי הכנסת הערבים, שהשוו בין גלעד שליט לרוצחים. זה מתאים להם, אבל לא בגלל זה עליתי לדוכן. אני חושב שלכאורה אנחנו משתתפים פה בהצגה. למה בהצגה? כי השר לביטחון פנים אמר שבעצם אנחנו לא נתקדם עם הצעות החוק שאנחנו משחיתים עליהן את זמננו כאן. מעבר למה שהתחייבנו לתאם עם משרדך, המשרד לביטחון הפנים, ועם משרד המשפטים ועם משרד החקלאות, ומשרד הדתות ומשרד התקשורת ועם ה-GPS, התחייבנו לתאם עם כל העולם.

אפשר באופן תיאורטי לשים אין-ספור מכשולים כדי שלא נוכל להתקדם עם החוק. הרי אמרת במפורש: הממשלה תביא הצעת חוק שלה, והיא שתהיה החוק. כלומר, אתם עושים פה הצגה היום, אנחנו נביא לכם חוק. מעבר לזה שאני לא מבין מדוע הממשלה באה ואומרת, אריה אלדד, אני מבין שאתה עדיין לא במרצ, נכון?

לא מוסרי. אתה מוסרי ואני לא מוסרי. אתה לא מוסרי כי אתה במרצ.

את זה אני מוכן לקבל. למה אתה מערבב לנו את העובדות פה? הוא דיבר על הרמה התנועתית ולא על הרמה האישית. ודאי, ודאי, ודאי. תיכף תהיה הודעה אישית.

לא התכוונתי, הלוואי שכל מדינת ישראל היו מוסריים ברמה האישית כמו אריה אלדד וחיים אורון.

אבל מה שנאמר פה זה שהצעת החוק שלכם, מתוקף היותה הצעת חוק פרטית, איננה טובה בעינינו. אנחנו נגיד מה נעשה, לא אתם תגידו לנו מה נעשה. וזה חמור.

בצדק אמר חבר הכנסת אורון קודם: לו הייתם רוצים לעשות, הייתם יכולים לעשות. אולי לא היה צריך חוק. לא צריך חוק כדי לעשות את רוב הדברים הללו, ואם הייתם רוצים, כבר הייתם עושים. ולכן הצעות החוק הפרטיות, ולכן זה לא הצגה.

גם כשאתם באים ואומרים לנו היום: אנחנו נעצור אתכם, התחייבתם לא להתקדם מטר, הממשלה יודעת וחברי הכנסת יודעים, היום הכרחנו אתכם להתקדם מטר. וכשלא תביאו את הצעת החוק שלכם, ולא תביאו אותה כי אילו הייתם רוצים הייתם מביאים כבר מזמן, ואם הייתם רוצים לעשות הייתם עושים כבר מזמן, נכריח אתכם שוב, כמו היום, לזוז עוד מטר. רק חבל שעבור גלעד שליט כל יום הוא נצח, ואתם סוחבים זמן. אני מאוד מודה לחברים. למרות המחלוקות הקשות ביותר, שבאות לידי ביטוי בנושא הזה, בין העם היהודי לעם הערבי במדינת ישראל, גם בארץ-ישראל, גם המחלוקות בין מה שנקרא ימין לשמאל בישראל, אני מודה לכל המשתתפים באשר בכל זאת, למרות ההקצנה, שמרנו על איזושהי רמה של תרבות בדיון. רבותי חברי הכנסת, אני מודיע לכם: אנחנו מצביעים על הצעת החוק כפי שהונחה על שולחן הכנסת. השר אהרונוביץ אמר את דברו. יכולים חברי כנסת לבוא ולומר, למרות ההצעות שמונחות לפנינו, אמר השר את דברו והמציעים הסכימו ולכן כל אחד ישקול את שיקול דעתו כאשר הוא מצביע. האם הוא מצביע בעד הצעת החוק? האם הוא מצביע בעד הצעת חוק כפוף לדבריו של השר אהרונוביץ? אני בוודאי אעשה כן וחשובים לי דבריו של השר אהרונוביץ. אני מאוד מודה לכם. נא להצביע על הצעת החוק הראשונה, והיא הצעת החוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מניעת ביקורים), התשס"ט 2009, של חבר הכנסת דני דנון וקבוצת חברי כנסת. חבר הכנסת מטלון נדמה לי שהיה פעיל מאוד. הוא עם דנון?

חבר הכנסת דנון, חבר הכנסת מטלון וקבוצת חברי כנסת. רבותי חברי הכנסת, נא להצביע.

ההצעה להעביר את הצעת החוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מניעת ביקורים),

2009, לדיון מוקדם בוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. איזו אופוזיציה זאת? אתם רציניים?

לא, חבר הכנסת טלב אלסאנע,

אני אעשה הפסקה דקה ואתן לכל אחד לתת ציונים.

אני קובע שהצעתו של חבר הכנסת דנון

חוק ומשפט על מנת, ועדת הפנים. המלצה לפנים. הייעוץ המשפטי אמר המלצה לפנים. אני חושב שכאשר מגבילים זכויות של אסירים במדינת ישראל אנחנו צריכים לדון בוועדת החוקה. בבקשה, ועדת הפנים. האם יש מישהו אחר שמבקש ועדה אחרת? ועדת הפנים. ועדת הפנים? יעבור לוועדת הפנים.

ועדת הכנסת תחליט אם זה יהיה בוועדת הפנים או בוועדת הכנסת. ועדת

אם אדוני מבקש ועדת חוקה, רותם ביקש ועדת חוקה. בפנינו שלוש הצעות, שלכל אחת יש היגיון משלה. הצעה אחת אני לא מבין את ההיגיון שלה אבל יש לה ודאי היגיון. ועדת הפנים, ועדת הכנסת או ועדת חוקה, ועדת הכנסת בוודאי תחליט ותכריע לאיזו ועדה ההצעה תלך. ועדת חוץ וביטחון. ודאי הגיוני, ועדת חוץ וביטחון. ובכן, יש לכלול הצעות לוועדות. ארבע במספר נמנו במליאה. ועדת הכנסת תחליט. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק של יריב

שהיא הצעת חוק כליאתם של אסירים נדרשים, התשס"ט 2009. נא להצביע.

מי נגד? מי נמנע? ההצעה להעביר את הצעת חוק כליאתם של אסירים נדרשים,

54 בעד, עשרה נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק שהוגשה על-ידי חבר הכנסת יריב לוין וקבוצת חברי כנסת עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת הפנים על מנת להכינה לקריאה ראשונה. ועדת הכנסת. חבר הכנסת רותם? ועדת חוץ וביטחון.

ועדת הכנסת תחליט. אנחנו עוברים להצעת החוק של חברת הכנסת מרינה סולודקין, והיא הצעת חוק שחרור שבויים וחטופים, התשס"ט 2009. נא להצביע,

מי נמנע? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק שחרור שבויים וחטופים, התשס"ט 2009, לדיון מוקדם בוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. 53 בעד, תשעה נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק של חברת הכנסת מרינה סולודקין, הצעת חוק שחרור שבויים וחטופים, עברה בקריאה טרומית ותעבור לוועדת הפנים של הכנסת על מנת להכינה לקריאה ראשונה. ועדת הכנסת. ועדת הכנסת, ועדת חוקה חוק ומשפט, ועדת חוץ וביטחון.

יעבור לוועדת, יש לך הצעה, חבר הכנסת

נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק של חבר הכנסת אריה אלדד עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת הפנים על מנת להכינה לקריאה ראשונה, ועדת הכנסת, ועדת חוקה, חוק ומשפט, ועדת חוץ וביטחון. ועדת הכנסת היא זאת שתכריע מי הוועדה אשר תהיה מוסמכת להכין את הצעת החוק לקריאה ראשונה. תודה רבה. אנחנו עוברים להמשך סדר-היום. אני מזמין את חבר הכנסת אורי מקלב לנמק מהמקום את הצעת חוק כרטיסי חיוב (תיקון, פירוט בנוגע לעסקה במסמך חסר). ישיב על הצעת החוק שר המשפטים יעקב נאמן. השר ארדן, האם אדוני משיב במקום,

שר המשפטים פה. שר המשפטים ערוך ומוכן להשיב. בבקשה, חבר הכנסת מקלב. אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך. זו הצעת חוק בשותפות, משותפת לחבר הכנסת יריב לוין וחבר הכנסת משה גפני ולי, בעידודה של סגנית שר התמ"ת, חברת הכנסת אורית נוקד. כדי שכל הנושא הצרכני וכל שיפור הביטחון הצרכני יקבל גם עידוד מעשי וגם עידוד ערכי, הצעת החוק אומרת שכרטיס חיוב, מה שנקרא היום כרטיס אשראי, שאדם קונה בו במגוון עסקים, והוא לא יודע להבדיל בסופו של חודש בין עסקה שהוא עשה עם הכרטיס לבין עסקה שהיתה במסמך חסר, שבלשון העם היא נקראת עסקה טלפונית. אדם מקבל ריכוז של קניות ולא יודע אם חלק מהקניות היו בעסקאות טלפוניות, שהוא לא היה נוכח בעת מעשה, ולכן יכולות לצאת מזה תקלות. כידוע, מספרי כרטיסי האשראי נמצאים בהרבה חברות ובהרבה עסקים, ויכול להיות, בטעות או לא בטעות, או שאנשים אחרים עלו על המספרים ואדם לא יודע לעקוב. הצעת חוק זו תחייב את חברות כרטיסי האשראי לפרט בנפרד את החיובים שהיו באמצעות הכרטיס לבין חיובים שנעשו דרך הטלפון ולא האדם עצמו קנה את המוצר. כך אדם יוכל לעקוב אחרי הקניות שלו והרכישות שלו. תודה רבה לך, אדוני. תודה לאדוני. אני מזמין את שר המשפטים, השר יעקב נאמן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק כרטיסי חיוב (תיקון, פירוט בנוגע לעסקה במסמך חסר), התש"ע 2010, של חברי הכנסת אורי מקלב, יריב לוין ומשה גפני, מבקשת לקבוע כי אם חויב לקוח לשלם את תמורתה של עסקה במסמך חסר, יציין זאת מנפיק כרטיס החיוב בדוח פירוט העסקאות שנשלח ללקוח. עסקה במסמך חסר היא עסקה בין לקוח לבין ספק שבה לא הוצג כרטיס אשראי, או עסקה שבמסמך המעיד עליה לא צוינו הפרטים הנדרשים, או עסקה שהמסמך המעיד עליה לא נחתם בידי הלקוח. כיום חברות המנפיקות כרטיסי חיוב אינן מציינות בדוח פירוט העסקאות החודשי שהן שולחות ללקוחותיהן, שחיוב מסוים נעשה במסמך חסר, כגון עסקה טלפונית. אשר על כן הלקוח מתקשה להבחין ברשימת החיובים המופיעים אצלו בדוח פירוט העסקאות החודשי הנשלח אליו,

הגם שיש מקום לבחון את ההוראה המוצעת, נראה כי המקום המתאים לכך איננו בחקיקה ראשית אלא בחקיקת משנה, כפי שמוסמך לכך שר המשפטים. לאור האמור, הממשלה תומכת בהצעת החוק בקריאה טרומית בלבד, ומשרד המשפטים יבחן בתוך 30 יום אם יש מקום לקדם את הנושא בתקנות. תודה לאדוני. חברי חברי הכנסת, נעבור להצבעה. נא לרשום בפרוטוקול שאני הצבעתי במקום חבר הכנסת

ההצעה להעביר את הצעת חוק כרטיסי חיוב (תיקון, פירוט בנוגע לעסקה במסמך חסר), התש"ע 2010, לדיון מוקדם בוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד, 36, נגד, אין, נמנעים,

הצעת חוק פ/2315, הצעת חוק כרטיסי חיוב (תיקון, פירוט בנוגע לעסקה במסמך חסר), התש"ע 2010, התקבלה בקריאה טרומית ותידון בוועדת הכלכלה. חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. יש לנו שתי הצעות חוק: הצעת חוק פ/2156, הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (בתי-עלמין שאינם למטרות רווח), התש"ע 2010, הנמקה מהמקום של חבר הכנסת משה גפני. סגן השר כהן, האם אתה מעדיף לענות על שתי ההצעות? כן. אז אחרי חבר הכנסת גפני, חבר הכנסת דוד אזולאי ינמק במשך דקה, ואז תעלה ותנמק את תשובתך. יש פה שני מתנגדים לחוק, שיעלו גם הם. לכל אחד מהם שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך. אני רוצה קודם לומר לכנסת מה המצב הקיים היום: המצב הקיים היום זה שלא משלמים ארנונה על בתי-עלמין. זה מה שהביא אותנו להצעת החוק הזאת. מתחיל להתברר שיש כאלה שאומרים שאנחנו צריכים לתבוע את הארנונה. אני יודע על רשות אחת שתובעת, אבל אני רוצה להסביר על מה מדובר. כאשר בן-אדם מוכר דירה, או שהוא משכיר דירה, מי ששכר את הדירה וגר בה או מי שקנה את הדירה וגר בה, הוא משלם את הארנונה. בבתי-העלמין, מי שקונה את המקום זה המשפחה, קונה או שמקבל מהביטוח הלאומי, המשפחה לצורך יקירה שנקבר במקום הזה. אז מה מבקשים?

שהמת ישלם על המקום שלו? שהמשפחה תשלם על המקום של המת, את הארנונה? יש סדרה שלמה של מוסדות ציבור שפטורים מארנונה. משום מה, זה הושמט. אם לא היו מעלים את זה על סדר-היום, לא היינו מביאים את זה לחקיקה. אבל מכיוון שמעלים את זה, ושכל אחד יחשוב לעצמו. באמת, זה לא נושא דתי, אם זה נושא דתי, אז צריך באמת להצביע נגד. אבל זה לא נושא דתי, זה נוגע לכל אחד מאתנו. תודה רבה.

חבר הכנסת אזולאי. סליחה, אדוני היושב-ראש, אני מודיע שאני רוצה לתאם את המשך החקיקה הזאת עם האופוזיציה. אני לא רוצה שיהיה אופוזיציה קואליציה, אני רוצה לתאם עם האופוזיציה. חבר הכנסת גפני, אני חושב שהתיאום שלך צריך להיות עם הממשלה, ואת קידום החקיקה, מובן שכל חבר כנסת שאתה מעוניין להתייעץ אתו, אתה מוזמן, התיאום יהיה עם הממשלה,

לפרוטוקול, חבר הכנסת גפני הודיע שהתיאום יהיה עם הממשלה. חבר הכנסת דוד אזולאי, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, עד לשנת תשס"ג מעולם לא גבו ארנונה ולא היתה כוונה לגבות ארנונה מבתי-העלמין. בתשס"ג החליטו להכניס את זה לחוק ההסדרים, ומאז ועד היום אף אחד לא גבה ארנונה. כרגע יש כמה רשויות, בודדות ביותר, שמנסות להתחכם בעניין הזה וכן לגבות ארנונה. כל אלה שדואגים מהעלאת מחירים בבתי-העלמין,

אני מודיע במקרה הזה, שברגע שיתחילו לגבות ארנונה, זה יבוא על חשבון משלם המסים, כי בסופו של דבר הוא ישלם את המחיר של הארנונה, המשפחה של הנפטר היא שתשלם.

כל אלה שדואגים אם המחירים יעלו, המחירים של חלקת קבר בחיים לא יעלו. זאת הדרך למנוע את זה ולפטור מארנונה את אותם בתי-עלמין שהם ללא כוונות רווח. הדבר השני שאני רוצה להגיד, אדוני היושב-ראש: אנחנו בהחלט מוכנים לתאם את זה עם הממשלה. דבר שלישי, אני מצטרף לדעתו של חברי, חבר הכנסת משה גפני, בעניין האופוזיציה. אני מודיע כאן: אנחנו נתאם את כל המהלכים עם האופוזיציה על מנת לעשות טוב לכולם ולא לגרום נזק לאותם אנשים שאנחנו לא מעוניינים לגרום להם נזק. תודה רבה. תודה. סגן השר יצחק כהן, נא להשיב למציעים. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לברך את חבר הכנסת דוד אזולאי, יושב-ראש ועדת הפנים, ואת חבר הכנסת משה גפני, יושב-ראש ועדת הכספים, על הצעת חוק נכונה, הגונה, ואת הרב מקלב כמובן. איך אפשר לשכוח את הרב מקלב? השר ארדן, שומעים אותך עד לכאן, אתה מפריע לשר. על כל פנים, אדוני היושב-ראש, הממשלה החליטה לתמוך בהצעות החוק האלה, גם של דוד אזולאי וגם של משה גפני והרב מקלב, כמובן, כפי שהציעו המציעים, בתיאום מלא עם הממשלה, וכך נוכל להתקדם.

חברי חברי הכנסת, יש שני מתנגדים לחוק.

חבר הכנסת גפני, ואני מניחה, גברתי, אני חושב שזה עניין של שיתוף פעולה,

אדוני היושב-ראש, ברשותך, אני אשיב לה. תיאום מחייב הוא תיאום עם הממשלה ולא עם האופוזיציה. התיאום עם האופוזיציה הוא תיאום וולונטרי, אז אם ככה, חשבתי, אדוני היושב-ראש,

יש פה הבהרה שביקשה האופוזיציה: כאשר שני המציעים התייחסו לנושא התיאום, אדוני היושב-ראש, תודה לך. אדוני השר, האם הבינותי נכון שיושב-ראש ועדת הכספים, שבדרך כלל מילתו היא מלה, גם זה. וחבר הכנסת המציע, שאני מכירה אותו שנים, האם כשהוא אומר שהוא לא יתקדם בהצעת החוק הזאת אלא בהסכמת האופוזיציה, שמעתי גם בהסכמת הממשלה, האם זה אומר שהאופוזיציה, נניח מסיבות כלשהן,

יכול להיות שהיא תסכים, כי אני שמעתי כמה הבהרות עכשיו, אבל נניח שאנחנו לא מסכימים, מה קורה אז?

אדוני היושב-ראש, אני מודיע ואני אומר את זה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, גם בשמי וגם בשם גפני, אם זה בוועדת כספים, אם זה ועדת הפנים: כיושבי-ראש אנחנו נתאם את כל המהלך הזה עם האופוזיציה. תפרשי את זה עכשיו איך שאת רוצה. מעבר לזה אני לא יכול לתת פרשנות. חברים, תודה רבה. של משא-ומתן נורא חשוב.

חבר הכנסת גפני וחבר דוד אזולאי, מה שמחייב אותנו כממשלה זה תיאום אתכם.

על הממשלה. בלי הממשלה לא נתקדם.

אני סיימתי. תודה. חברי חברי הכנסת, יש פה שני מתנגדים לחוק. אני מזמין את המתנגד הראשון, חבר הכנסת מאיר שטרית.

יש לך שלוש דקות לנמק את התנגדותך. אחריו יעלה חבר הכנסת שלמה מולה. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת, שבאה לפטור בתי-עלמין מארנונה, היא הצעת חוק נוספת שבאה לפטור את אנשינו מארנונה. אני רוצה להבין, מדובר פה,

מי שמת לא חייב לאף אחד שום דבר, פוטרים אותו מחובותיו כלפי הציבור.

הצעת החוק מציעה כאילו לפטור רק את חברות קדישא שהן לא למטרות רווח? כי מולן יש חברות קדישא שהן כן למטרות רווח, כמו חברות לשרפת גופות, בתי-קברות חילוניים, שטחי דונמים בקיבוצים, במקומות אחרים, לקבורת אנשים מחוץ-לארץ. יש תעשייה שלמה סביב העניין הזה. הרי אתם לא מציעים לפטור גם אותם, אני מניח. אף אחד מהמציעים פה לא מציע לפטור גם אלה שעושים את הקבורה למטרות רווח. הבעיה שלי עם החוק הזה היא אחת, ידידי, חבר הכנסת גפני, היא לא נגד המתים, חלילה וחס.

יש שני סוגים של חברות קדישא. יש חברה קדישא שנמצאת בדרך כלל כחלק ממועצה דתית-עירונית, שייכת לעירייה, ועירייה לא גובה מס מנכסים שלה, כידוע. אין גבייה מקומית, העירייה לא גובה מעצמה מס. אז רוב בתי-הקברות האלה פטורים. מה נשאר? נשארו אותן חברות קדישא שהן עמותות, בעצם. העמותות האלה הן לא למטרות רווח, הן לא עושות רווח למען העמותה, אבל הרווח הפרטי זה חתונה אחרת,

אני סתם רוצה לצטט קטע מתוך פרסום מ-16 בספטמבר 1997. מי זוכר את הפרשה הגדולה של חברה קדישא בתל-אביב? היחידה הארצית לחקירות הונאה ממליצה להעמיד לדין פלילי את יושב-ראש החברה קדישא בתל-אביב לשעבר, אני לא אנקוב בשמו, למען לא לבייש אף אחד, שכיהן גם כמנכ"ל החברה, את סגנו, לא אנקוב גם בשמו למרות שכתוב פה, את יושב-ראש ועדת החינוך לשעבר, מה נגמר במשפט? ואת שני בניו. לפני הראיות שאספה המשטרה גנב

מקופת החברה במשך כמה שנים כ-3 מיליון שקל במסווה של משכורת שנייה שארגן לעצמו ללא אישור של גורם מוסמך בחברה.

חשף צוות חקירה בראשות רב-פקד גילה בכר ורב פקד יהודה בר-פנחס גנבת כספים שיטתית של מר פלוני מקופת החברה בסכום מצטבר של יותר מ-300,000 שקלים. כנ"ל, חשוד בעבירת מרמה וכו', ממשיך, ממשיך. דוגמה נוספת, אדוני, חבר הכנסת גפני. פשיטה משטרתית על משרדי חברה קדישא, חבר הכנסת חיים כץ שאל פה שאלה: מה היה, אני לא מתייחס, אני מפריד. אני לא עקבתי אחרי זה. אני זוכר את הפרשה, ותאמין לי, הפרשה לא נקייה. כל יום,

גם אותך הם האשימו, לשמחתך, חבר הכנסת כץ, פרשה לא נקייה,

לא נקייה.

אני רק מבין, חבר הכנסת כץ, שאלת, אתה יכול להמשיך. אני יכול להביא עוד ציטוטים מחברות קדישא אחרות, באשקלון, בקריות ועוד ועוד.

איך הם יעשו פרסומת למשטרה? חבר הכנסת כץ, תראה.

אנחנו לא נפתח פה,

אם המשטרה והפרקליטות לא מקובלות עליך, מאה אחוז, גם עלי. אבל המשטרה, תפקידה לעשות את תפקידה. אתה לא יכול להתנגד לעבודתה. קצת פרסומת, אדוני, אני לא, יש דברים הרבה לתקן, אני מסכים אתך. אבל עדיין חוק צריך להיות חוק. חברי חברי הכנסת, אפשר לשמור פה על קצת שקט? הרעש פה מפריע מאוד לחבר הכנסת שטרית. בבקשה, אני מבקש לשמור על שקט. אתם מדברים אחד עם השני.

זה אותן חברות קדישא שהן עמותות שלא למטרות רווח, שבעצם אתה פותח להם דלת שפוטרת אותן ממסים, כאשר בעצם הם עושים רווח בדרך אחרת, של העסקה, של שכר גבוה שלא מפוקח על-ידי אף אחד. אז אני לא בטוח שאתה רוצה, חבר הכנסת גפני, דווקא לתת לאלה פרס, כיוון שרוב חברות קדישא שנמצאות בעיריות פטורות ממילא. וזה מצטרף לעוד קבוצה: בוא ניתן פטור ממס לקבוצת אנשים קטנה יחסית, של כמה עמותות בארץ, די חזקות, שלא זקוקות לפטור ממסים, שעושות הרבה מאוד כסף באמצעות קבורה של תושבי חוץ-לארץ. חבר הכנסת גפני, אני אומר לך, כמי שהיה שר הפנים ובדק את הנושא, הרי למה אנשים מחוץ-לארץ באים לקבור את מתיהם פה,

נורא פשוט. פה בארץ זה עולה 10,000 דולר, ובארצות-הברית זה עולה 50,000 דולר, אז זה פשוט יותר זול, ופה מקבלים אותם בכבוד מלכים. אנחנו לא צריכים למלא את הארץ בבתי-קברות. דבר שלישי, חבר הכנסת גפני: אתה רוצה לתת להם הטבה, תעשה גם חיוב מסוים. תרשה לי לומר לך, כמי שהיה אחראי למינהל. תגיד: חברה קדישא, רק חברה קדישא, כולל עמותה, שתעשה בית-קברות בקומות, קבורה רוויה, אתה יודע שיש לנו בעיה חמורה ביותר של קרקעות לבתי-עלמין, רק היא תזכה להטבה. לפחות אתה יוצר עידוד לעניין של ניצול קרקע.

אתה שמעת שאמרתי, המדינה היום משלמת, המדינה היום נותנת, לצערי, מנוצלים 2,500 דונם לבתי-קברות כל שנה, והמספרים הולכים וגדלים. אז אם כבר רוצים לעשות מעשה כזה, בוא נעשה דבר שיעודד אותם לעשות קבורה רוויה ויחסוך הרבה מאוד אדמה למדינת ישראל.

חבר הכנסת גפני, אתה מוזמן לעלות ולענות לחבר הכנסת שטרית. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת מאיר שטרית, תראה, חבר הכנסת אזולאי, חבר הכנסת מקלב ואני, באופן וולונטרי, אנחנו לא חושבים שהנושא קשור למחלוקת קואליציה-אופוזיציה. אנחנו חושבים שזה טובת הציבור, ולכן על בסיס וולונטרי לחלוטין אמרנו, וסיכמנו בינינו, שאנחנו לא רוצים שהחוק הזה יעבור כאשר הוא שנוי במחלוקת, שמישהו יחשוב שהולכים לחטוף פה איזה דבר שהוא, ולכן אמרנו שאנחנו רוצים לתאם עם האופוזיציה. יש דברים שאמרת, אני הקשבתי לך, חוץ מהדיון שהיה לנו פה על ניצולי השואה באמצע, עם התרופות, שזה באמת בעיה, לא החוק הזה. זה שאמרת שיש גנבים, אם אני לא טועה במה שאמרת, מאה אחוז, זה בסדר גמור. אתה רוצה שנתחיל למנות את רשימת הגנבים שמקבלים פטור מארנונה, שלא קשורים לבתי-עלמין? מי שגנב, שייקחו אותו לבית-הסוהר. עכשיו נעזוב רגע את הגנבים, אני תיכף אחזור אליהם. אתה מדבר על בתי-עלמין או חברות קדישא שהם בעיריות, אתה יכול להגיד לי כמה, כמה יש כאלה? על יד אחת לא תספור אותן. כל חברות הקדישא בארץ, חברה קדישא ברעננה, יש לי שם קרוב ואני נוסע לשם כל שנה. חברה קדישא מפוארת,

הכול שם מתנהל, אבל זאת חברה קדישא. העירייה באמת מעורבת בעניין. מתקשר אלי יושב-ראש חברה קדישא שם ואומר: תשמע מה הולך פה. בילסקי, טוב שנכנסת. טובה או לא טובה? טובה, מצוינת. טובה, מצוינת. עכשיו שישלם ארנונה.

זה לא יכול להיות, זה רק אחרי שעזבנו. מה השאלה? גם עכשיו לא גובים, גם חופרי לא גובה. חבר הכנסת שטרית, עכשיו תשמע מה יקרה. אם אנחנו הולכים לפי הסדר, וזה מתחיל להיות בכמה רשויות שלפי דעתי הן קצת "קוקואיות", אבל בסדר, היות שאני לא אומר את שמן. אז יבואו ויגידו: רק רגע, צריך לגבות. עכשיו, מה תעשה החברה קדישא ברעננה?

ישר, החברה קדישא ישרה, העירייה בעניין. יבואו ויגידו לה: את חייבת, כי אם לא, לא תקבלי כי את חייבת לגבות.

מי ישלם את זה?

הכול הולך שם לפי הספר. מי ישלם את הארנונה של הקבורים בבית-העלמין ברעננה?

הביטוח הלאומי. ביטוח לאומי ישלם את הארנונה? חבר הכנסת שטרית, היית שר בהרבה מממשלות ישראל, באחת הממשלות היית גם שר אוצר. ביטוח לאומי ישלם את הארנונה של החברה קדישא ברעננה, וזה טיעון רציני. אני אגיד לך בדיוק תאמין לי, הוא משלם דמי קבורה, לא משלם את הארנונה. מישהו יצטרך לשלם את זה. מי על-פי החוק, אם אכן יתברר בוויכוח המשפטי שצריך לשלם את הארנונה?

החברה קדישא של רעננה. החברה קדישא של רעננה, דקה,

ממי תגבה החברה קדישא ברעננה את הכסף הזה? ממי היא תגבה החברה הקדישא הישרה את הארנונה? ממי? הביטוח הלאומי משלם דמי קבורה כולל הכול. חבר הכנסת שטרית, אתה לא יכול לדבר, זה לא עובד כך. אפשר לשבת. נא לסיים.

חבר הכנסת שטרית, היות שאני לא מכיר אותך בתור נאיבי כל כך, כל הזמן, רק למשרדים. המשרדים, לא דיברתי על המשרדים. המשרדים, חבר הכנסת שטרית, לסיים. מאה אחוז, אני מסיים. חבר הכנסת שטרית, אני מודיע שאנחנו מתאמים את זה, את כל הדיון הזה אנחנו מקיימים, אבל אם אתם מצביעים נגד, לא, בהסכמה. בהסכמה, תודה רבה. תרשום, תרשום. אני צריך לרשום? יש פרוטוקול, חבר הכנסת בר-און. חבר הכנסת בר-און, יש פרוטוקול. מה שנאמר על-ידי חבר הכנסת גפני, נאמר על-ידי חבר הכנסת גפני, הוא המציע של החוק. אם לאחר מכן תהיה לכם איזושהי תלונה,

אתם יכולים לפנות לחבר הכנסת גפני. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו מצביעים. לא, לא, לא, אני עובר להצבעה. לא תיאום, עם הסכמה, חבר הכנסת שטרית, אני חושב שחברי המציעים הסבירו היטב את כוונתם לדיון. גם דיון, אין דבר כזה. קודם כול, כמו שאתה יודע כחבר כנסת, בסופו של דבר לכל חבר כנסת יש זכות להצביע איך שהוא רוצה בוועדה ובמליאה. אין דבר כזה וטו, ואף אחד לא יכול לכפות על חבר כנסת הצבעה בשום פנים ואופן. רגע, אדוני היושב-ראש, נא יירשם בפרוטוקול על דעת המציע, בהסכמה,

לא, אני לא מחייב, חברי חברי הכנסת, הצבעה. החוק הראשון, חוק פ/2156, של חבר הכנסת גפני, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין)

בעד, 56 חברי כנסת, נגד, אין, נמנע אחד. הצעת החוק התקבלה ותמשיך לדיון בוועדת הכספים. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק פ/2388, של חבר הכנסת דוד אזולאי.

ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (בתי-עלמין שאינם למטרות רווח), התש"ע 2010, לדיון מוקדם בוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. 52 חברי כנסת

ועדת הכנסת תכריע.

הייעוץ המשפטי קובע שוועדת הכספים תדון, ונשמעו פה ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום: הצעת חוק פ/1244, הצעת חוק דיור סוציאלי, התשס"ט 2009, של חברת הכנסת מרינה סולודקין. בבקשה, גברתי. לאחריה יעלה השר אטיאס להביא לנו את עמדת הממשלה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מדינת ישראל היא מדינה קולטת עלייה. במהלך 62 שנות קיומה נקלטו בה יותר מ-2 מיליון עולים חדשים. רבים מהם הגיעו ממדינות מצוקה, או ממדינות שנישלו אותם מרכושם בעת יציאתם מארצות המוצא לארץ הקודש. גם הצברים שנולדו בישראל, לא כולם מסוגלים לרכוש דיור ראוי בשוק החופשי. מייסדי המדינה הבינו את חשיבות הדיור הציבורי ככלי מרכזי לפתרון בעיית הדיור של רבים מהעולים החדשים ושל ילידי הארץ החיים במצוקה, ולכן נבנו בישראל במהלך שנות ה-50 וה-60 עשרות אלפי דירות ציבוריות.

אישור החוק המאפשר את הפרטת הדיור הסוציאלי, החוק הנושא את השם השקרי "חוק הדיור הציבורי", עמד מלאי הדירות הציבוריות בישראל על כ-150,000 יחידות דיור. כבר במחצית הראשונה של שנות ה-90, עם תחילת גל העלייה הענק מברית-המועצות לשעבר, היה ברור שהמלאי הזה אינו מספיק. אך במקום להגדיל את מלאי הדירות הציבוריות בדרך של בנייה ממשלתית, או בדרך של רכישת דירות בשוק הפרטי, החליטו ממשלות ישראל שלא לבנות/לרכוש דירות חדשות. וממשלת ברק הוסיפה חטא על פשע, כשנתנה יד להפרטת המלאי הקיים. ישראל בעלייה היתה המפלגה היחידה ב-20 השנים האחרונות שנקטה מדיניות של הגדלת מלאי הדירות הציבוריות. בשבע שנות כהונתה בכנסת, 1996 2003, הצליחה סיעת ישראל בעלייה להשיג עשרות אלפי יחידות דיור חדשות בהוסטלים ובמקבצי דיור, חלק ניכר מהן אוכלסו לאחר היעלמותה של ישראל בעלייה מהמפה הפוליטית כתוצאה מהבחירות של 2003. אך היום מלאי זה, שנוצר על-ידי ישראל בעלייה, גם הוא אזל. במקביל, מלאי הדירות הציבוריות הישנות הצטמצם לחצי עקב ההפרטה, מ-150,000 יחידות דיור ל-70,000 יחידות בלבד. מחירי רכישת הדירות וגם מחירי השכירות עלו מאוד בשנים האחרונות, והדבר פגע קשה ביותר בשכבות נרחבות של העם היהודי, בעולים, בנזקקים, במשפחות חד-הוריות ובנכים. המצב הנוכחי הוא תולדה של מדיניות חסרת אחריות וחסרת חזון של כל הממשלות שכיהנו כאן ב-20 השנים האחרונות. הן לא רצו להשקיע בבניית דירות ציבוריות לנזקקים, ובכך הובילו למצב שבו גם הזוגות הצעירים ממשפחות השייכות למעמד הבינוני והבינוני-נמוך אינם מסוגלים לרכוש דירות משלהם. ישראל היא מדינה קטנה, מה שמחריף את הבעיה. ובתנאים של גידול אוכלוסייה מהיר מצד אחד ומדיניות שגויה של הממשלה מן הצד השני, מחירי דירות לרכישה ולשכירות עולים בקצב מואץ מאוד.

נקלענו למשבר בשוק הדיור, משבר שהינו בלתי נסבל עבור שכבות נרחבות של העם. הפרטת הקרקעות עקב הפרטת מינהל מקרקעי ישראל, שיזמה הממשלה לפני כשנה, לא תוכל לתת פתרון הולם לבעיה כאובה זאת. מסיבה זאת הגשתי יחד עם חברתי חברת הכנסת אורית זוארץ הצעת חוק דיור סוציאלי, התשס"ט 2009. על-פי הצעת החוק, הממשלה תרכוש מדי שנה 5% מכלל הדירות שנמכרות בשוק הפרטי ותהפוך אותן לדירות ציבוריות עבור אוכלוסיות נזקקות. ב-11 באוקטובר 2009 נדונה הצעת החוק בישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה, וועדת השרים החליטה להקים ועדה בין-משרדית מיוחדת בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מר אייל גבאי, כדי לבחון את הנושא. התקיימו שתי ישיבות של הוועדה, ב-8 בנובמבר 2009 וב-30 בדצמבר 2009. התוצאה העיקרית: איתור כ-700 דירות השייכות לסוכנות היהודית, שאותן ניתן להפוך לדירות ציבוריות בהשקעה צנועה יחסית. יושב-ראש הסוכנות, מר נתן שרנסקי, הסכים להפיכת הדירות האלה לדיור הציבורי, וממשלת ישראל קיבלה באפריל 2010 החלטה בנושא זה. אחרי ביצוע השיפוצים משרד הקליטה יעביר את הדירות הללו לאכלוס. ברצוני לברך על ההחלטה ולהודות לראש הממשלה וליושב-ראש הסוכנות. אך מן הצד השני חייבים לזכור שמספר הזכאים לדיור הציבורי במשרד הקליטה, רק במשרד הקליטה, מסתכם ב-60,000 איש, וישנם גם זכאים רבים הרשומים במשרד הבינוי והשיכון.

700 דירות מהוות, במקרה הטוב, פתרון ל-1% בלבד מהנזקקים. הממשלה לא הפגינה נכונות להציג פתרונות נוספים מעבר ל-700 הדירות שכבר אותרו. ברור למדי שממשלת ישראל לא מוכנה להשקיע בדיור הציבורי, אף שזהו אינטרס חיוני לא רק של השכבות החלשות אלא של העם כולו. לכן, החלטתי לחזור לרעיון המקורי, רכישת הדירות על-ידי הממשלה בשוק הפרטי והפיכתן לדירות ציבוריות, ולהעלות את הצעת החוק שלי ושל חברת הכנסת אורית זוארץ להצבעה בקריאה טרומית במליאת הכנסת. אישור הצעת החוק על-ידי הכנסת יאפשר לתת פתרון, ולו חלקי, למאות משפחות נזקקות, וגם ישפר במידה ניכרת את המצב בשוק הדיור. ברצוני לציין גם, שאם ממשלת ישראל תפגין נכונות לבוא לקראתנו, אהיה מוכנה להגיע לפשרות בכל הנוגע למספר או שיעור הדירות שיירכשו על-ידי הממשלה או לסכום שיושקע ברכישתן. אני קוראת לכם, עמיתי חברי הכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה, למרות התנגדות הממשלה לתמוך בהצעת החוק דיור סוציאלי ולהצביע בעדה בקריאה טרומית. תודה רבה לכם. גברתי, תודה. אני מזמין את שר הבינוי והשיכון, חבר הכנסת אריאל אטיאס, לענות לחברת הכנסת סולודקין ולהציג את עמדת הממשלה כלפי החוק.

הצעת החוק שמונחת לפנינו, ברמת הרעיון והתכלית שלה והתוצאה שהיא יכולה לתת אם היא תתנהל נכון, היא רעיון מבורך מאוד. אני האחרון שאתנגד להגדלת הרכישות של הדיור הציבורי. חברת הכנסת סולודקין, אני רק רוצה להביא עובדות שקרו בשנה האחרונה, אפילו בחצי השנה האחרונה. 20 שנה משרד הבינוי והשיכון לא רכש דירות חדשות בדיור הציבורי. לפני חצי שנה הוא התחיל לרכוש דירות בדיור הציבורי. אנחנו יצאנו במבצע של רכישת דירות לדיור הציבורי לפי מצבים קשים מאוד. יש איזו ועדה שתפקידה לתכלל את המצבים הקשים.

משפחות שיש להן גם ילד חולה,

או קשיים נוספים מעבר לזכאות הרגילה.

היום יש לנו כ-2,000 ממתינים בתור לקבל דיור ציבורי, מאחר שב-20 השנה האחרונות, מאז שהתחילו גם כל המבצעים של חוק המכר, יש התנגדות, בעיקר של משרד האוצר, לאורך השנים, ולאו דווקא בשנה הזאת, לרכוש דירות, כי התפיסה אמרה: במקום שנקנה להם דירות והם יישארו נסמכים ומסכנים, הם כבר ידעו להתמודד בגלים הסוערים ולהסתדר לבד. ברור שאני חולק על הקביעה הזאת. לכן, אנחנו התחלנו לרכוש שוב דירות. התקציב שלנו מוגבל

אין לנו תקציב לרכישת דירות. זה כסף שאנחנו לוקחים ממכירה של דירות של אנשים שגרים בדיור הציבורי. הם גרים בדיור הציבורי ומאפשרים להם לקנות את הדירה שהם גרו בה במחיר מופחת. בכסף הזה, שהוא נשאר מצומצם מאוד, אנחנו מצליחים איכשהו לקנות מספר מועט מאוד של דירות. עשינו מבצע לנכים הרתוקים, 107 נכים רתוקים, ואנחנו קונים להם דירות. הם, הנכים הרתוקים האלה, על כיסאות גלגלים,

אמרנו שאנחנו נפסיק את הביזיון הזה שנכים רתוקים לכיסאות גלגלים ממתינים שתתפנה דירה. לקחנו 70 מיליון שקל ממשרד הבינוי והשיכון והקצבנו אותם למטרה הזאת. הנכים קיבלו מכתבים, והם, יחד עם עמותות וולונטריות שעוסקות בתחום הזה, יחד עם ארגוני הנכים, נכנסים לפרויקט הזה. אני יכול להגיד לכם שחלק לא מבוטל קנו כבר דירות חדשות, עכשיו בחודשים האחרונים. חלקם נמצאים בתהליך, כי צריך שהשמאי יבוא ויאשר את הדירה, ולהביא את המהנדס לגבי הבטיחות, ואנחנו מאשרים את התהליך הזה. אני מסכים שזו טיפה בים, ואני מסכים שזה לא מספיק. אני רק מביא את זה כדוגמה לזה שאני מסכים עם המדיניות שצריך וראוי לרכוש דירות חדשות,

לדיור הציבורי. אני מסכים שהשיטה הזאת, שאומרת: אנחנו נזרוק אותם לים, והם ידעו לשחות, לא נכונה. אנחנו צריכים ומחויבים לנסות לדאוג לאלה שלא שפר עליהם גורלם, שמצבם קשה, ואין שום סיכוי שבעולם שהם יוכלו לעשות איזה ניסיון לקנות דירה אם הממשלה לא תעשה את זה. אני חייב להגיד, בשולי הדברים, שמדיניות האוצר בשני העשורים האחרונים היתה כזאת: מאחר שאין לנו מיליארדים לקנות דירות, בואו ונשתתף בהחזר שכר הדירה, ואז אנחנו יכולים לתת באותה כמות כסף פתרון יותר רחב, זה פתרון אחד. ודבר נוסף, אנחנו לא מכתיבים להם איפה לגור. אנחנו נותנים למי שמגיע לו את החזר השכירות, נותנים להם החזרים על השכירות, ושיגור איפה שנוח לו, כך הוא מתאים את עצמו לקהילה ולמקום שבו הוא הולך לגור. מה החיסרון בזה? שגם בהחזר השכירות המחיר מוגבל. זה לא שאנחנו יכולים לתת את הסכום של עלות שכירת דירה. הסכום המינימלי הוא 660 שקל בחודש החזר שכירות, והסכום הגבוה ביותר הוא 2,200 שקל. מאחר שמחירי השכירות עולים בעקבות יוקר המחירים, יש מקרים שזה מספיק על הקשקש, וצריך להוסיף 100 200 שקל, זה בסדר גמור. צריך לזכור דבר נוסף, והוא ששוק השכירות בארץ הוא לא משוכלל. זה לא אומר שאם שכרת דירה, 20 שנה אתה תגור בה, כמו שקורה באירופה ובארצות-הברית. פה כל שנה הוא ינסה להעלות לך את המחיר, ואם לא מתאים לו הוא יכול להוציא אותך. ואם זה איזה משקיע שעושה סיבוב ככה בנדל"ן, הוא גם מוכר את הדירה ומוציא אותך החוצה.

הדבר הזה הוא רק אקמול למי שצריך אנטיביוטיקה.

מה אנחנו מציעים לעשות, ולמה הממשלה כרגע לא מוכנה לתמוך בחוק? יש אצלנו, במשרד הבינוי והשיכון, צוות מקצועי מצומצם, בשיתוף מינהל מקרקעי ישראל, שהמטרה שלו היא לשכלל את מכרזי הקרקע שאנחנו מוציאים. אני מדגיש שאנחנו חייבים לקבל את הסכמת האוצר, כמו בכל דבר שיש לו משמעות תקציבית. והרעיון הוא כזה: בכל המכרזים, כשנוציא מכרזי קרקע לפי קריטריונים באזורים שזה מתאים, אנחנו רוצים שחלק מהעלות, במקום שהקבלן או היזם יציע למינהל מקרקעי ישראל סכום כסף גבוה כזה, שישקלל בפנים כמה דירות שהוא צריך להקצות לדיור הציבורי. הדבר הזה קורה בארצות-הברית, זה לא איזה פטנט שאנחנו המצאנו. למה צריך לקבוע את זה בצורה חכמה ולא בחוק, במסמרות, גורף, בכל הארץ? כי אני אקח משהו קיצוני. יש מגדלי היוקרה בתל-אביב, ואני אומר משהו קיצוני. האם גם אותם נחייב לתת 5% לדיור הציבורי, לתת דירות מהסוג הזה? אני אומר שזה קיצוני,

אבל יש כאלה שהם לא מגדלי היוקרה, הם ייתנו לך את הדירות, ואתה תמכור אותן. אני לא צריך למכור אותן, אנחנו מקבלים ממילא את הכסף. אני לא צריך כסף מהם. אני אסביר לך איך זה עובד: המינהל מזרים לאוצר כסף על הקרקעות, האוצר עושה בכסף כמעט כל מה שהוא חושב שצריך לעשות. זה הסיפור. אם אנחנו קונים ומוכרים, מה עשינו בזה? בסוף זה כסף שהולך לאוצר, אז הוא מקבל את זה בקרקע. לא עשינו בזה כלום. אני רוצה להציע את ההצעה הבאה: בתהליך של הוועדה הזאת לבנות את הקריטריונים. כמו שאמרתי: באזורי הפריפריה לתת 5%. אני חושב שבשלב הזה אם אנחנו נתעקש על 5%, לא נקבל, ייתנו לנו פחות, שבכל מכרז, בפרויקטים שיש בהם דירות במחיר ברמה בינונית, אפשר יהיה להקצות את זה. זה יורד אוטומטית ממחיר הקרקע כמובן, ואנחנו מרוויחים את הדבר הכי חשוב, חברת הכנסת סולודקין, שיש תמהיל נכון של השכונה. אנחנו לא בונים שכונות עוני, הם מפוזרים. ולכן, הממשלה רצתה והציעה לך בוועדת השרים להקים איזו ועדה מקצועית, שהיא בעצם הוועדה שלנו, שכבר עוסקת בזה, וככל שאת רוצה להתחבר לוועדה הזאת, אז תהפכי את הצעת החוק הזאת להצעה לסדר-היום, והכול בסדר. אם את לא רוצה, נצביע עכשיו, נפיל את זה ונחכה לוועדה שלנו.

תודה, אדוני. האם גברתי רוצה לענות? לא.

חברי חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה. נאפשר לשר אטיאס להגיע למקומו. הצבעה. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק דיור סוציאלי,

נתקבלה. בעד, 15, נגד, 44, נמנעים, אפס. הצעת החוק לא נתקבלה. חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק פ/2377, הצעת חוק האזרחות (תיקון, ביטול אזרחות בגין מעשה טרור או ריגול), התש"ע 2010, של חבר הכנסת דוד רותם. אדוני, אני מזמין אותך לנמק את הצעת החוק. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, אזרחות היא דבר שמחייב את האזרח כלפי המדינה שלו. החוק הישראלי מכיר היום באובדן אזרחות, אפשר להעביר את השיחה, אדוני היושב-ראש? מאפשר את שלילת אזרחות של אדם שעבר עבירה של מעשה ריגול חמור, לפי סעיף 113(ב)

אני לא יודע אם החוק הזה הופעל אי-פעם. יגיד לנו השר שטרית, הוא בטח יודע בתור שר הפנים אם הוא הפעיל את סמכותו.

לא בעניין טרור,

אז הנה, שר הפנים הפעיל את הסמכות הזאת.

להיות שזה יעמוד אך ורק במקרים של ריגול חמור. אנחנו ערים לאזרחים ישראלים שפועלים כנגד המדינה, תומכים במעשי ריגול, תומכים במעשי טרור, ולכן באה הצעת החוק להרחיב את המצב הקיים ולומר שבית-משפט יהיה רשאי לשלול אזרחות גם מאדם שהורשע בעבירה לפי סעיף 112,

גם ריגול, לא רק ריגול חמור, ובית-המשפט יהיה רשאי גם לשלול אזרחות כאשר מדובר במעשה טרור או בעבירה על סעיפים 97 103 לחוק העונשין. אני יודע שיבואו ויגידו לי: אזרחות זה דבר קדוש, אי-אפשר לבטל. רבותי, אזרחות היא תעודה של אדם שמשתייך לחברה שנקראת "מדינה". וכאשר אדם פועל נגד אותה מדינה, פירושו של דבר שהוא לא רוצה להיות חלק ממנה. ואם הוא לא רוצה להיות חלק ממנה, הרי לא יכול להיות שהוא ייהנה מזכות האזרחות כאשר הוא לא רוצה להיות חלק מאותה מדינה שנגדה הוא פועל בעבירות ספציפיות. יבואו ויגידו פה: יש משפט בין-לאומי, יש כל מיני אמנות, אי-אפשר. רבותי, הכול לא נכון. האמנות הבין-לאומיות קובעות שאין לשלול אזרחות מקבוצה. החוק הזה איננו מדבר לא על קבוצה ולא על אנשים מסוימים, ולכן אל תבואו ותטענו שזה חוק נגד אזרחים אלה או נגד אזרחים אחרים. יש אנשים שפועלים נגד המדינה, מרגלים, בוגדים, שהם יהודים, גם דתיים וגם לא דתיים, גם מוסלמים, גם נוצרים, גם דרוזים, מכל העדות. לכן, אל תבואו לטעון נגדי שזאת הצעת חוק גזענית.

היא בהחלט מדברת על אזרחים שפועלים נגד המדינה. שאף אחד פה לא ייקח את הסמכות להיות המייצג שלהם ולטעון: אני פוגע בכם. אני מבקש לאשר את הצעת החוק, בהתאם להחלטת ועדת השרים.

תודה רבה לאדוני. שר הפנים, אלי ישי, בבקשה. נא לעלות ולהשיב לחבר הכנסת רותם ולהביע את עמדת הממשלה. כבר אמרתי שאני אענה על רגל אחת, כי ברגל השנייה אין כושר.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, זו הצעת חוק טובה ובמקומה, הכין גם חבר הכנסת אזולאי הצעה מאוד דומה, ואני מאוד מבקש שיביא גם הוא את שלו, כדי שנוכל לאחד אותן. בזמנו היה תיקון בהצעת חוק ששר הפנים לא יכול לשלול אזרחות מגורם או מאזרח שפעל כנגד מדינת ישראל, עם נתונים וכמובן עם אינפורמציה ביטחונית, חומר מודיעיני ביטחוני שמעיד שאותו אזרח עשה את מה שעשה, בזמנו תיקנו את החוק ואמרו: לא, שר הפנים במדינת ישראל לא יכול לשלול אזרחות. אגב, מה שלא קורה במדינות אחרות בעולם, מתוקנות. החליטו שבמדינת ישראל שר הפנים לא ישלול אזרחות. למה? כי כנראה מי שחוקק את תיקון החוק חשב ששרי הפנים במדינת ישראל לדורותיהם שללו בממוצע כמה עשרות אלפים או כמה אלפי אזרחויות לאנשים. אחרי שבדקו, מתברר שמקום המדינה ועד היום, אם שללו,

אפילו אחוז שולי שלא נספר בכלל, מקרים בודדים ביותר, של אחד, או שניים, או שלושה, לא יותר מזה, כל שרי הפנים לדורותיהם, כולל שרי הפנים עם קרניים,

זאת אומרת, באמת לא עשו שימוש בחוק, אלא אם כן היה צורך גדול מאוד לשלול אזרחות לאותו אדם שבעצם התגייס לארגון טרור, "חמאס", "חיזבאללה" ועוד, ואותו אזרח חושב שהוא יישאר עם האזרחות שלו. שר הפנים, מסמכותו לשלול את האזרחות.

במדינות אחרות בעולם,

כמו בארצות-הברית, הדבר הזה לא היה מחזיק מעמד אפילו שנייה אחת. במקום שר הפנים היה שולל את האזרחות. באותו תיקון חוק שללו את הסמכות משר הפנים והעבירו את זה לבית-משפט. עד היום יש כמה תיקים שלא נגמרו בבית-המשפט. ואני גם חושב שנכון הדבר ששר הפנים יקבל את ההחלטה אם לשלול או לא לשלול את האזרחות. כמובן, במדינה דמוקרטית כמו מדינת ישראל אותו אזרח שתישלל לו אזרחות, כתוצאה מהתגייסות לארגון טרור, תשימו לב מה קורה, מדובר באנשים שמתגייסים לארגון טרור, מסיעים מחבלים, פועלים באופן אישי כמחבלים, והם צריכים להישאר עם האזרחות שלהם, לאותם אנשים חייבים לשלול באופן מיידי את האזרחות, אחרי כל הנתונים, כמובן, שאותו שר פנים יקבל. ואם אותו אזרח חושב שנעשה לו עוול, יתכבד וילך לבית-משפט, יערער בפני בית-משפט. אם בית-משפט יקבל את הערעור שלו, שר הפנים לא יכול לעשות שום דבר כנגד זה,

הרי שהאזרחות שלו נשללה. אין דרך אחרת, נכונה ודמוקרטית יותר במדינה מתוקנת מאשר הדבר הזה. אשר על כן אני מבקש לתמוך בהצעת החוק. הצעת החוק טובה מאוד. אני מבקש גם מדוד אזולאי,

שהגיש הצעת חוק דומה לפני כשבעה,

תשעה חודשים, להביא אותה לכנסת, לעשות את התיקון הזה, ובזה לפחות למנוע תמריץ להתגייס לארגוני טרור, ולעצור את התופעה הנוראה הזאת, שאזרחים בעלי אזרחות ותעודת זהות כחולה, שמקבלים תנאים במדינת ישראל, יוכלו להתגייס לארגוני טרור ולפגוע, ולהתגייס לארגונים שרוצים להשמיד את מדינת ישראל.

תודה לאדוני. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, אתה נרשמת כמתנגד להצעת החוק. אני מזמין אותך לנמק את ההתנגדות, ולאחר מכן אם חבר הכנסת רותם יראה לנכון להתייחס,

חבר הכנסת רותם, עוד לא שמעת אותו. אחר כך תוכל להסכים. יש חוק השבות.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברים, מדובר כאן בסוגיה חוקתית ממדרגה ראשונה ובנושא בעל חשיבות מאוד גדולה, ואני רוצה להדגיש בפניכם את העובדה המרה, שאין לנו חוקה במדינת ישראל, וצריך מאוד להיזהר בשאלות כאלה של חוקה, בסוגיה שאולי אין חשובה ממנה, זה הרי מסמך היסוד,

שהאצבע לא תהיה קלה מדי על ההדק. כבר היום יש בחוק הישראלי סמכות לבטל אזרחות או לשלול אזרחות. יש סמכות. פה רוצים להרחיב את העניין הזה למקרים של עבירות מסוימות, ואני רוצה לשאול: מה עם רוצח, רוצח פלילי, רוצח שרצח שישה ילדים, למה לא תשלול את אזרחותו? מה קרה? תאמין לי, גם הוא פוגע פגיעה קשה ביותר במדינה. אני לא הייתי רוצה שיהיה אתי פה במדינה,

ההבדל היום הוא כזה, ומחר הבדל אחר. מה זה הבדל? ואתה מונה פה שורת סעיפים בחוק העונשין שמאפשרים את העניין. אני אומר לך שגם אדם שהוא רוצח, גם ראש משפחת פשע, גם אדם שגורם לפגיעה בקהילתו, גם אותו צריך. אזרחות זה לא משהו שאתה נותן ולוקח ככה. זה דבר בסיסי ביותר. הרי לא לחינם במשפט הבין-לאומי החובה הבסיסית היא לא להותיר אדם ללא אזרחות. זה לא בידיך לקחת את זה. ואני אומר לך, חבר הכנסת רותם, שיש בחוק הישראלי סמכות לשלול אזרחות. הרי מאז קום המדינה נשללה אזרחותם של כך וכך אנשים. זה קרה. כמו שאמר השר אטיאס בהצעת החוק הקודמת, צריך לנהוג בחוכמה ובשיקול דעת בסוגיה שהיא סוגיה חוקתית ממדרגה ראשונה, והיות שאין לנו חוקה, אי-אפשר כאן שבקוניונקטורה כזאת, מתוך הלך רוח שאני מזהה אותו, להיראות מאוד פטריוטיים, מאוד נחושים, להגן על ביטחון המדינה, אנחנו נעביר מין דבר כזה. אתה מתאר לעצמך מה יהיו השלכות של דבר כזה? זה לא בושה. לא אמרתי שזה בושה, אבל, לדעתי, זה לא דבר חכם. אוקיי? זה סוגיה חוקתית בסיסית ביותר. אתה לא שולל אזרחות או נותן אזרחות ככה סתם. אני חושב שצריך להיזהר כשנוגעים באזרחות, וצריך להיזהר מלקבוע כאן נורמות שנתחרט עליהן. חבר הכנסת דודו רותם, זה גם יחול על יהודים?

אתה רואה את זה קורה?

ואז משפחתם של אותם יהודים, בגלל שהאיש נשללה ממנו אזרחותו, לא יזכו בקצבאות? אתה לא סומך על בתי-משפט? בחייך. אני רואה מאיפה זה בא ולאן זה הולך.

בכל מדינה יש בחוק סמכות כזאת או אחרת לשלול אזרחות, וגם בחוק שלנו יש. אני לא אומר שזה דבר שצריך לא להיות קיים. הוא קיים, ולדעתי, זה שהוא קיים, והוא נעשה במשורה, זה לא לחינם. אזרחות זה לא דבר שאתה נותן ולוקח כלאחר יד, תאמין לי. צריך מאוד להיזהר בדבר הזה.

אני רוצה לבקש מהכנסת להיות מאוד זהירים בעניין הזה. הרי בכל מקרה מדובר כאן באנשים שעברו עבירות חמורות וישבו שנים ארוכות בכלא, זה לא איזה אדם שהולך פה לחגוג או הולך לנצל את המדינה באיזושהי דרך. אני חושב שהרחבת הסמכות או הרחבת האפשרות לשלילת אזרחות היא תקדים מסוכן, וזו דרך שאנחנו לא צריכים ללכת בה. לכשתהיה לנו חוקה, לכשהדברים הללו ייקבעו במסמרות חוקתיים עם האיזונים הנדרשים, אפשר יהיה לשקול מהלכים כאלה, אבל בצורה כזאת, מתוך הלך הרוח שקיים כאן בכנסת, בשביל הכותרת של מחר, להראות כמה אנחנו לכאורה לוחמים בטרור, אז אותו אדם, תישלל אזרחותו, זה נראה לי דבר לא נכון, ואתה יודע מה, אני רוצה לומר עוד משפט.

אמר כאן השר אלי ישי, שהרי תיקנו את החוק. תעיינו בפרוטוקול, תראו מדוע תיקנו את החוק ומאילו נימוקים, ולא צריך עכשיו לעשות שגיאה כזאת. תודה לאדוני. חבר הכנסת רותם, אתה מעוניין?

חברי חברי הכנסת, נעבור להצבעה.

האזרחות (תיקון, ביטול אזרחות בגין מעשה טרור או ריגול),

לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 20, נגד, 10,

אין. הצעת חוק פ/2377, הצעת חוק האזרחות (תיקון, ביטול אזרחות בגין מעשה טרור או ריגול),

2010, התקבלה בקריאה טרומית. לפי ההמלצה, ועדת הפנים היא זאת שתדון. חבר הכנסת, ועדת חוקה? ועדת הכנסת תכריע. ועדת הפנים. ועדת הכנסת תכריע אם זה ועדת הפנים או ועדת חוקה.

אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק פ/1898,

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

הצעת החוק הזו, חברו אליה כיוזמים חבר הכנסת מאיר שטרית, חבר הכנסת יריב לוין, חברת הכנסת רחל אדטו וחבר הכנסת אורי אורבך. בקצרה, בהצעת החוק מוצע לחייב את נותני השירותים המפורטים בתוספת השנייה לתת מענה חינם לפניות הלקוחות בכל עניין,

להגביל את זמן ההמתנה לקבלת מענה אנושי לשלוש דקות. אם נותן השירות לא יוכל לספק מענה אנושי בפרק זמן זה, הוא רשאי לאפשר השארת הודעה קולית, וזאת בתנאי שיספק ללקוח מענה אנושי בתוך שלוש שעות.

מוצע להוסיף לתוספת השנייה גם עוסק שעיסוקו מתן שירותים ללמעלה מ-10,000 לקוחות, וכן את בעלי הרשיון למתן שירותי אינטרנט.

תודה לעוזרת שלי, מיכל מתוקה-שוורץ, שהגתה את הרעיון. דבר שני, גם נתתי התחייבות לוועדת השרים ולמשרד התמ"ת, שלאחר שהחוק יעבור בקריאה טרומית, אנחנו נפעל כדי שהוא יובא לא בחקיקה ראשית אלא בחקיקה משנית, אבל כמובן תלוי במשרד, אם הוא באמת יפעל, אם נראה שהוא פועל, אז אנחנו בלי שום בעיה נצטרף לתהליך.

תודה לאדוני. גברתי סגנית שר התמ"ת, חברת הכנסת אורית נוקד, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק מבקשת להחליף את נוסח הסעיף בחוק הגנת הצרכן העוסק בחובת מתן שירות טלפוני חינם בפנייה שעניינה ליקויים או פגמים בטובין או בשירותים שמכר העוסק. בהצעת החוק מוצע להרחיב את הסעיף בשני היבטים. הראשון, כפי שנאמר, שחובת מענה טלפוני חינם תחול על כל פנייה של צרכן, ולאו דווקא פנייה שעניינה בפגמים. השני, לקבוע שזמן ההמתנה לא יעלה על שלוש דקות, ואם חלפו שלוש דקות אז העוסק יעביר את הצרכן לשירות השארת הודעה ויהיה מחויב לחזור אליו בתוך שלוש שעות ממועד השארת ההודעה. ההסדר המוצע בהצעת החוק ישפר את איכות השירות הניתן ללקוחות קיימים, וימגר את התופעה הפסולה של מתן שירות טוב יותר ללקוחות חדשים שאותם מנסה החברה לגייס על פני לקוחות קיימים המבקשים לקבל שירות. הממשלה, חבר הכנסת כבל, תומכת בהצעת החוק, הצעה צרכנית, בקריאה טרומית, ובלבד שלאחר הקריאה הטרומית תיבחן ההסדרה הראויה עם משרד התמ"ת, משרד המשפטים ומשרד התקשורת, לרבות בחינת האפשרות להסדיר את הנושא בחקיקת משנה,

חברי חברי הכנסת, אין מתנגדים להצעת החוק. נעבור להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון,

המתנה לקבלת מענה טלפוני אנושי),

בעד, 18, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק התקבלה בקריאה טרומית ותעבור לוועדת הכלכלה להמשך הדיון. חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון, שימוש מותר בתמונות שצילמו גופים ציבוריים), התש"ע 2010. ינמק את הצעת החוק חבר הכנסת מאיר שטרית. ישיב השר בני בגין. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון,

נועדה ליצור מצב שהתמונות שמדינת ישראל מצלמת,

לשכת העיתונות הממשלתית ולשכת הפרסום הממשלתית ודובר צה"ל, יהיו פתוחות לכול לשימוש חופשי, ללא צורך בתשלום של זכויות יוצרים למדינה.

הכוונה היא שהמדינה תוותר על זכויות היוצרים שלה, וזה מסיבה מאוד פשוטה והגיונית בעיני ואני אומר,

שחבל שלא ידעתי על כך קודם, שזה לא הגיוני שבמדינות רבות בעולם, כולל ארצות-הברית, שם כל התמונות, כולל כל החומר של הבית הלבן, חופשי לשימוש כל העיתונאים בעולם.

ישראל סוגרת ולא נותנת לעיתונאים בעולם להשתמש בצילומים ובתמונות במדינת ישראל. תראו את האבסורד.

רשת אינטרנט באיזה מקום בעולם רוצה לתת תמונה של אחד משרי הממשלה, היא לא יכולה לשים תמונת צילום שצולמה בישראל, כי התמונות האלה מצולמות על-ידי לשכת העיתונות הממשלתית, הן נמצאות בלשכת העיתונות, ואי-אפשר לקבל אותן אלא אם כן לשכת העיתונות הממשלתית גובה תשלום ומאשרת את זה.

מי שרוצה להכניס תמונה של שר ישראלי באירוע כלשהו בארץ, נאלץ להכניס תמונה של השר רק מצילומים שנעשו בחוץ-לארץ, ששם זה חופשי. זה הרי חסר היגיון. הדבר הגרוע יותר, זה פוגע בצורה דרסטית במאמצי ההסברה של מדינת ישראל. כל רשתות האינטרנט בעולם משתמשות בצילומים ובתמונות ממקומות שונים.

מדינת ישראל לא נותנת להן להשתמש בתמונות שלה. הדוגמה הבולטת ביותר בתחום הזה היא הדוגמה של מבצע "עופרת יצוקה". במבצע "עופרת יצוקה" הפלסטינים הפיצו אלפי תמונות,

בלי כל מגבלה, לשימוש רשתות האינטרנט ולשימוש כל האנציקלופדיות האינטרנטיות ולשימוש כל הבלוגים. כל מי שרוצה יכול להשתמש בכל תמונה, והם כמובן הראו את הצד שהם רצו להראות. מדינת ישראל, יוק,

למדינה היה חסרות תמונות שמצביעות על הבעיות שלנו, על הצד שלנו, להראות את הפגיעות, למשל בשדרות, בילדים, פיצוצים של בתים? אם הממשלה רוצה,

כי לשכת העיתונות הממשלתית שומרת על זכויות יוצרים ולא נותנת את התמונות. לא הבנתי, ואם הממשלה רוצה? אבל הממשלה שומרת על זכויות יוצרים ונותנת רק בתשלום, זו בדיוק הבעיה.

שלא ברור. אם לממשלה יש אינטרס הסברתי לפרסם, לא עולה על הדעת שלשכת העיתונות תגיד לה: לא נותנת לך. אתה צודק, חבר הכנסת בר-און, אבל זו הבעיה שצריך לפתור, כי לא אומרים. לכן חברנו עלה על הדוכן. כן, זו הסיבה שאני פה. תראה, אתה היית שר האוצר, צילמו אותך בארץ אלפי תמונות, אתה יודע שאי-אפשר לקחת שום תמונה שלך ולשים אותה באינטרנט, אלא אם כן משלמים עליה. בשביל לשים תמונה שלך באינטרנט, צריך לקחת אותה מצילומים שנעשו בחוץ-לארץ על-ידי עיתונות זרה. מהארץ אי-אפשר לקחת.

כן, גם אני אמרתי: מה? זו בדיוק היתה התהייה שלי. גם צלמים של עיתונות ישראלית. כן, אתה לא יכול להשתמש. הרי זה חסר היגיון לחלוטין. מכאן בעצם באה הדרישה להצעת החוק. אני שמח שהממשלה נעתרה לערר של חבר הכנסת מיקי איתן. בהתחלה הממשלה שללה את הצעת החוק,

השר לענייני אינטרנט ושירות הציבור,

הממשלה נעתרה לערר של מיקי איתן והסכימה לאשר את הצעת החוק ולתמוך בה,

אני מבין שהממשלה רוצה שאני אתאם את המשך החקיקה עם הממשלה. אין לי בעיה עם זה, אדוני. אני לא חוטף פה שום דבר. זה לא עולה תקציבית, זה רק לטובתה של מדינת ישראל ולטובת ההסברה של מדינת ישראל. לכן, אני מבקש לתמוך בהצעת החוק הזאת, ואני מודה לכם מאוד.

השר בגין,

אדוני היושב-ראש,

אני מודה לחבר הכנסת מאיר שטרית על היוזמה החשובה לשחרר מאגרי מידע לטובת הציבור. ייתכן שלעתים דרוש תשלום מסוים

על-פי הבנתי ועל-פי הדרך שבה נהגתי בעבר,

יעבור בקריאה טרומית ואחר כך נראה את ההמשך. העיקרון מקובל על הממשלה, ואני חוזר על תודתנו למציע על יוזמה חשובה זו.

ברשות היושב-ראש, בכבוד.

יש בעיה שעניינה זכויות היוצרים של האמן,

צייר.

אני מציע להעביר את הצעת החוק הזאת לדיון בוועדת המדע של הכנסת. תודה.

אנחנו נאפשר לשר בגין להגיע למקומו ואנחנו נצביע. חברי חברי הכנסת, אנחנו מצביעים

פ/2273. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון, שימוש מותר בתמונות שצילמו גופים ציבוריים),

חברי חברי הכנסת, אני רוצה קודם כול להודות ליושב-ראש הכנסת על שאישר,

גם אתה היית? זה היה משאל טלפוני. אוקיי, אז בכלל אני מודה לכם. אני חושב שכך צריך שיהיה, שנושאים שהם על סדר-היום יובאו, כי אין לי ספק שבשבוע הבא יהיו, לצערנו, נושאים שידחקו את העניין.

זה המקום היחיד בעולם שאומרים "שבת שלום" ביום רביעי. מה לעשות.

לא נברא המקום הזה שביום רביעי ב-14:00 אומרים שבת שלום. עם זה

ולא רואה את עתידו בשום ארץ אחרת?" "אנחנו מרוויחים קצת יותר מהממוצע במשק,

לא משהו מפואר מדי, שלושה, ארבעה חדרים בגודל סביר. שיהיה לנו משהו שנוכל לקרוא לו 'שלנו'. למרות שאנחנו גרים

נכון.

"אני מרוויח הרבה יותר ממה שאבא שלי הרוויח לפני 36 שנה, גם בערכים אבסולוטיים וגם בערכים יחסיים. רעייתי מרוויחה הרבה יותר

המחירים יכול שירדו. אדוני סגן השר יודע, עסקתי בעניין הזה לצדך הרבה מאוד שנים. ואני רוצה להזכיר לכם, חברי הבית, שבשנת 1992, כשראש הממשלה דאז יצחק רבין, זיכרונו לברכה, אחרי העלייה של מיליון אזרחים היה משבר אולי אפילו יותר קשה מאשר היום מבחינת היכולת להשיג דירה. בשלב מסוים הבינה הממשלה שאם היא לא תתערב בכוחות אדירים, וכך היא עשתה כשבנתה דירות במחיר למשתכן, דירות לזוגות צעירים בשיטת "בנה דירתך", והפעלנו את כל השיטות תחת הנהגתו של מי שהיה אז שר הבינוי והשיכון, בנימין-פואד בן-אליעזר, כשעוד היה בשיא כוחו ותפארתו. ואני אומר לכם שהדברים האלה, יכול שייעשו היום. לבי לבי לשר הנוכחי, השר אטיאס, אבל אמרתי לו אתמול, לשר אטיאס, שיהיה לו ברור, העניין הזה נפל במשמרת שלו, ולא נקבל רק את העובדה שאנחנו נזרוק את הטענות כלפי ראש הממשלה ושר האוצר. אנחנו כולנו,

ניתן כתף לעשות מהפכה. מדובר בבנינו ובנותינו, הליבה והכוח של החברה הישראלית, אדוני סגן השר.

סגן שר האוצר, להשיב לחבר הכנסת כבל.

הבלתי-אפשריים, ודאי לא לזוגות צעירים ולחסרי דיור, לממש רכישת אפילו דירה אחת, או דירה קטנה, דירת שני חדרים. קצב העלייה היה מדהים, לא נורמלי, לא אמיתי, לא משקף. שוקדים על מספר צעדים, בעיקר הגדלת ההיצע, ושר השיכון, הרב אריאל אטיאס, עושה לילותיו ימים כדי להגדיל את היצע הדיור. על הפרק עומדות כ-30,000 יחידות דיור בשלב כזה או אחר של טיפול, שעומדות להיות משווקות. גם באוצר וגם בבנק ישראל שוקדים על המדוכה. רק אתמול פרסם הפיקוח על הבנקים טיוטת הנחיות לדיון בנושא "התפתחויות בסיכונים בגין הלוואות לדיור". חברי חבר הכנסת איתן כבל, אני זוכר את הימים שהיינו יחד במשרד השיכון, המציאות היתה שונה לגמרי. הטיוטה פורסמה על רקע ההשלכות האפשרויות של המשך העלייה במחירי הדיור על היציבות הפיננסית של המשק ועל רמת הסיכונים בתאגידים הבנקאיים. בשנתיים האחרונות אנו עדים לעלייה חדה במחירי הדירות, כפי שציין ידידי חבר הכנסת כבל, כאשר קצב העלייה ב-12 החודשים האחרונים הגיע לשיעור של כ-22% מדהים, על-פי סקר מחירי הדיור. המשך העליות במחירים, על רקע הריבית הנמוכה המתחייבת לנוכח הנסיבות, בשילוב עם חוסר היכולת להרחיב את היצע הדירות בזמן הקצר, עלול להביא חלילה להתפתחות בועה בשוק הדיור, על כל ההשלכות של דבר זה על המגזר הפיננסי ועל המשק בכללותו. עליות המחירים החריגות וסביבת הריבית הנמוכה דוחפות את הציבור, לרבות זוגות צעירים, לרכוש דירות במחירים גבוהים תוך לקיחת הלוואות בסכומים גבוהים. במצב זה, התפתחויות כלכליות שונות, למשל עלייה בשיעורי הריבית, עלולות להביא לפגיעה ביכולת הלווים לעמוד בהחזרי ההלוואות.

מובן שריסון העליות במחירי הדיור הינו כורח השעה, לטובת הציבור, ובכלל זה לטובת הזוגות הצעירים. על רקע זה פרסם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל טיוטת הנחיות לדיון. הטיוטה לדיון דורשת הקצאת רזרבה נוספת להפסדי אשראי בגין הלוואות חדשות לדיור, הניתנות בשיעורי מימון העולים על 60% משווי הנכס. גובה הרזרבה נקבע כך שהשפעתה על עליית הריבית ואלמנטים אחרים תהיה מדודה ומוגבלת, באופן שיעודד קבלת החלטות על בסיס כלכלי אמיתי ונכון יותר, הן על-ידי הציבור והן על-ידי המערכת הבנקאית. חבר הכנסת כהן, יש לי שאלה.

אני כבר מסיים, אני חוזר אליך. בנושא הזה.

תשמע, אנחנו כל הזמן מדברים על הנושא הזה, וכל פעם כשאנחנו שומעים את ההחלטות בבנק ישראל, זה לא משהו שישפר את המצב כאשר בא אותו זוג צעיר, אז לא שמעת מה שאני אמרתי. צריך מכלול פתרונות ולא רק, זה אחד הצעדים, אבל צריך מכלול שלם של פתרונות, במיוחד במיוחד הגדלת ההיצע.

מה ששר השיכון שוקד עליו,

לילותיו ימים, ואיתן כבל יודע את זה, כדי לחפש כמה שיותר שיווקים. היום נמצאות על הפרק כ-30,000 יחידות וזה ודאי יגדיל את ההיצע. זה לא יפתור את הבעיה לגמרי, אבל גם חלק מהפתרונות.

אני אחזור לקטע הקודם, כי הקטע האחרון מנתק אותו. כפי שאמרנו, ההחלטות, גם של הזוגות הצעירים, גם של רוכשי הדירות,

יהיו על בסיס כלכלי אמיתי ונכון יותר. בוודאי שרזרבה זו אינה מונעת מתן הלוואות לציבור, גם לא הלוואות בשיעורי מימון העולים על 60% משווי הנכס, כאשר ללווים קיימת יכולת לעמוד בהחזרי ההלוואות ולאחר בחינת יכולת זו בתרחישים שונים, לרבות כאלה המשקפים פגיעה חלילה ביכולת השתכרותם.

משרד השיכון ובנק ישראל פועלים בנושא זה במסגרת הכלים שברשותם, אשר מעצם טבעם מוגבלים ואינם יכולים לתת מענה למכלול הבעיות בשוק הדיור, כפי שאמרתי, אבל כל פתרון כזה, כל צעד כזה, מקדם פתרון. אני מודה לך. חברי, לאן אתה רוצה את זה? לוועדת, כספים. אני חושב שכספים זה המקום.

אז אני מסכים עם חברי להעביר את זה לוועדת הכספים. חבר הכנסת חסון, יש לך הצעה אחרת, שמעתי.

יש לי הצעה אחרת. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה להודות לחבר הכנסת כבל שהעלה את הנושא הזה, והעלה אותו לסדר-היום גם בזמן אמת, לאור ההחלטה הזאת של בנק ישראל. תודה גם לסגן השר. חכה, אני אגיע גם אליך, אדוני. אני רוצה לומר לחברי הכנסת שאני פגשתי היום במקרה את המפקח על הבנקים. אדוני סגן השר, אני אומר את זה לך פגשתי את המפקח על הבנקים, והוא הסביר לי בפירוט את ההחלטה שהוא החליט, מאתמול, ואני חושב שהיא בסך הכול החלטה נבונה ונכונה.

כאחד מהכלים. הבעיה היא, ואת זה אני רוצה להציע לך, אדוני השר, שפשוט לא הסבירו. לא מסבירים בצורה ברורה מה המשמעות של ההצעה הזאת. לא מסבירים שזה לא אומר שאדם לא יוכל לקבל מעל 60%, אלא פשוט, אתה אומר את זה עכשיו, אבל ברעש של ההודעה של המפקח על הבנקים, ואמרתי לו את זה לא הסבירו לציבור מה המשמעות. חשוב לציין שזו טיוטה לדיון, יפה. אני מסיים, אדוני היושב-ראש. אז לכן אני רוצה רק להגיד שאני מבקש ממך, סגן השר, להורות למפקח על הבנקים להסביר בדיוק לזוגות הצעירים, לאנשים, שבאמת חרדים, על-אמת, כמות הטלפונים שאני קיבלתי היא אין-סופית, ולהסביר להם בדיוק את ההחלטה הזאת, שאני חושב שברמה מדיניותית היא נכונה, כי היא אולי תחסוך מאתנו משבר בעוד שלוש או ארבע או חמש שנים. פשוט צריך להסביר את ההחלטה הזאת.

תודה לאדוני. חברי חברי הכנסת, אנחנו נצביע. מי שמצביע בעד, ההצעה תמשיך להידון בוועדת הכספים. מי שמצביע נגד, מצביע בעד הסרת הנושא. בעד זה כספים? בעד זה כספים. ההצעה להעביר את

בעד, 10, נגד, אין, נמנעים אין. חבר הכנסת כבל, הצעתך הועברה לוועדת הכספים. חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעות לסדר-היום מס' 3175,

בעכו לאחר הדלקה במפעל הפלדה. ראשון הדוברים, חבר הכנסת

שלוש דקות לרשותך. השר

אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, כבוד סגן השר, חברי חברי הכנסת, הדלקה במפעל "חוד מתכות" בעכו לא הפתיעה אותנו. אנחנו בצער ובכאב צופים כל יום שמפעלים מסוג זה ואחרים, יקרה להם מה שקרה ב"חוד מתכות" בעכו. אני רוצה לחזק את ידיך, כבוד השר להגנת הסביבה, קודם כול על זה שהגעת לשם באופן המהיר ביותר ונתת לאזרחים את התחושה שמה שעובר עליהם חשוב לנו וגם מדאיג אותנו, שאנחנו רואים את זה בחומרה. במקרה ראיתי בערוץ-33 את הביקור, בטלוויזיה. אומנם היה שם משפט שלא אהבתי לשמוע, אמרת לאזרחים: אם הייתי במקומכם לא הייתי מנומס. גם בשעה קשה אנחנו צריכים להפגין ולהקרין איפוק, ולומר לאזרחים בצער רב, אנחנו גם צריכים להוביל. אבל, אדוני השר, הנושא תלוי הרבה במודעות, מותנה הרבה גם באכיפה, קשור הרבה גם בעמידה איתנה על הכללים והנהלים והתקנות שעומדים לרשותך. ואני אומר: חבל שממשלת ישראל וממשלות ישראל לדורותיהן לא יודעות להעריך את נושא ההגנה על הסביבה, עד כמה הוא בחיינו ובנפשנו, אם אנחנו רוצים להיות חברה מתקדמת, חברה שראוי לחיות בה. אני לא חסכתי שום מאמץ כראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה,

מלסייע למשרד שלך, אומנם משרד קטן, אבל היכולות שלו רבות, בכל דרך אפשרית. וכך אני חשבתי וסברתי שצריכה להיות מדיניות הממשלה. לצערי, אדוני השר, יש שם בסביבה מפעלים נוספים, שהם לא פחות בעייתיים ומסוכנים, ואם משרדך בהנהגתך לא יוביל שינוי אמיתי ומהותי בנושא תכנון ובנייה, לנגיעה בסביבה ולתעשייה שתאפשר באמת תחושה של חיים רגועים של האזרח בצד התעשייה, שאנחנו רוצים כחברה שהיא תתפתח אצלנו, אז נוכל להיפגש בהפתעות כאלה ובמקרים לא מעטים כאלה,

הנושא האחרון שהייתי רוצה להסב אליו את תשומת לבך, מערך כיבוי האש וההיערכות בנושא זה בגליל המערבי, שהם מן הירודים ביותר בארץ. אני נדרשתי לעניין הזה בזמנו. זה נושא שאתה בתפקידך צריך לנסות לעשות בו שינוי מבני אמיתי, וגם לתת סיוע, כי כפי שידוע לך הנושא של מערך כיבוי אש נבנה מאגרות והשתתפות של רשויות. אנחנו לא משתתפים שם, וצריך למצוא את הפתרון כדי להבטיח שאכן ערך חיי האדם יהיה הדבר החשוב ביותר מבחינתנו.

חבר הכנסת חנא סוייד. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת והשרים, אני חושב שהכותרת של הדיון הזה, רמת הזיהום בעכו, היא קצת מוטעית, כי אנחנו מדברים על אזור בנוי, ואולי כתוצאה ממשטר הרוחות באותו רגע הזיהום בעכו היה יותר גבוה, אבל זה היה יכול להיות גם בחיפה ובכל יישוב באזור המאוד צפוף שאנחנו מדברים עליו. בנוסף, כמובן, לעניין של חקירת המקרה והתגובה המיידית של השר, הכול טוב ויפה, צריך לחקור, צריך לנקוט צעדים. אני חושב שאנחנו עומדים בפני הבעיה העיקרית, והיא המיקום של המפעל הזה, ועוד הרבה מפעלים אחרים באזור. פעם היה ריק כמעט בין חיפה לעכו, היום זה רצף אחד בנוי. המקום הזה לא יכול להיות אזור תעשייה אחד גדול שיש בו הרבה מאוד מפעלים מאוד מסוכנים, מפוזרים לכל אורך הדרך. באזור כזה לא יכול להיות אזור תעשייה. אני חושב שזה מעמיד את התנועה הסביבתית במדינת ישראל וגם את המשרד להגנת הסביבה בפני אתגר חשוב מאוד. האם יש כבר כוח, האם אפשר, האם יש לתנועה הסביבתית ולהמשרד להגנת הסביבה מידת השפעה כדי ליזום העתקה של אזורי תעשייה, של מפעלים שנכון, הם מרכיב כלכלי וחשוב, אבל הם יכולים להיות מסוכנים מאוד. לכן, האתגר הוא לא רק בטווח הקצר, לטפל במצב החירום, שזה נכון וזה הכרחי, ואחת הדרכים לטפל במפגעי זיהום היא לטפל באמת במקור. אבל הטיפול הכי חשוב במקור זה לא רק מסננים ועוד מסננים, כי יכולות להיות בעיות ויכולים להיות מקרי חירום גם עם הדברים האלו. זה לא הר הגעש באיסלנד שאי-אפשר להעתיק אותו משם. זה מקום, זה מפעל, אפשר להעתיק אותו משם, אותו ועוד הרבה מפעלים אחרים, במיוחד כשאנחנו מדברים, כפי שאמרתי, על אזור מועד לפורענות מבחינת תקלות במפעלים וגם מבחינת סיכונים ביטחוניים כאלה ואחרים, שיכולים לסכן את כל האזור, גם את עכו,

גם את הקריות וגם את כל היישובים, שפרעם ותמרה והיישובים האחרים מסביב. לכן, זה האתגר האמיתי,

כמובן, תוכנית ארוכת טווח של ייעוד קרקעות בצורה נכונה ושל מיקום אזורי תעשייה איפה שצריך למקם אזורי תעשייה, ולא להשאיר את המצב כפי שהיה לפני 50 שנה ורק לטפל בתגובות החמורות מאוד שיכולות לנבוע מכך.

תודה לאדוני. חבר הכנסת מגלי והבה, בבקשה.

הסביבה והשר בגין, חברי חברי הכנסת,

בעכו, חושב שזה רמזור או אפילו הייתי אומר,

צר לנו שזה קרה, אבל לאלה שצריכים לחקור ולבדוק, נשאלת שאלה שמטרידה את כל אזרחי ישראל: האם כל המפעלים שישנם, ושמעתי את חבר הכנסת סוייד שציין כמה מפעלים שבעצם נמצאים באזורים שלא מתאימים להיות מקומם.

האם המפעלים הקיימים כרגע ומייצרים ויש בהם אלפי עובדים עומדים בתקנים שצריכים להיות בנושאים של בטיחות ומניעת זיהומי אוויר? אני שמעתי את השר ארדן מתראיין אחרי השרפה במפעל, והוא ציין שיש זיהום אוויר שמסכן את בריאות הציבור וביטחונו בהמון אזורים ובהמון מפעלים. אנחנו גם יודעים, אדוני היושב-ראש, שכדי להילחם בתופעה הזו לא מספיק רק להתריע ולהגיד שקרה כמעט אסון או כמעט מפגע. אלא, מה הצעדים המתחייבים. ואם הצעדים האלה אין להם גיבוי תקציבי, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו שוב מדברים על סכנות של זיהומי אוויר, סכנות בטיחותיות בכל המובנים ובכל הגוונים, וברגע שאנחנו באים לטפל בסוגיה כזו, אין תקציבים ליישום פיקוח על אותם מפעלים או על אותם מקומות

וזה דבר שמחייב אותנו. אני ראיתי גם את רשימת חברי הכנסת שהגישו הצעה לסדר-היום בנושא, הם לא הגישו רק כדי לדבר על הנושא, אלא כי יש בעיה אמיתית באזורים האלה שעדיין מוגדרים כאזורי תעשייה והם קרובים למקומות שגרים בהם אלפי אנשים. שלא לדבר על הסכנה הממשית שראינו בשרפה בתוך אותם מפעלים, בתוך אותם אזורים, ומה הצעדים המחייבים או המתחייבים שאנחנו צריכים לנקוט. כאן אני פונה אליך, השר להגנת הסביבה, קודם כול לבדוק, לעשות בדק במפעלים: האם הם עומדים בתקנים בכל מה שקשור גם בבטיחות וגם בזיהומי אוויר?

אני לא יודע אם זה התחום שלך, אבל אני מניח שיש משרדי ממשלה אחרים. אבל אם משרד אחד יוביל את המהלך של בדיקה,

במיוחד שיכולה להיות שרפה גם כתוצאה מפעילות אחרת, בצפון ראינו וסבלנו מהירי שהיה לכיוון המקומות האלה, ראינו איזה סכנות נשקפות לאזרחים. לכן אני מציע שהנושא הזה ייבחן בצורה יסודית. אני סומך עליך, שמעתי אותך, אדוני השר להגנת הסביבה, לתת לנו את התחושה שבאמת הנושא בידיים בטוחות. אני מניח שאם יהיו לך בעיות תקציביות, נאשים את האוצר שהוא לא נותן תקציב, אבל חייהם של אזרחי ישראל הם לא ערובה לא בידי האוצר ולא בידי אף אחד. לכן צריך לפעול ולעשות הכול כדי להפיק את הלקחים, להרחיק את הסכנות ולראות כיצד כולנו יחד נפעל כדי שדברים כאלו לא יקרו. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת משה גפני. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך שאפשרת. אדוני השר, רבותי חברי הכנסת, במוצאי שבת, אחרי ההבדלה, פתחתי את הרדיו לשמוע חדשות. כששמעתי על השרפה, אז קודם כול החסרתי פעימה. אני יודע מה עלול לקרות, גם באזור המפרץ וגם באזור התעשייה הזה, שהוא קרוב לשכונות מגורים. לא ידעתי מה קרה, מה היה במשך השבת. אותי זה ממש מפחיד, כיוון שאני מכיר חלק מהעניין. זה דבר אחד שזה עשה לי. אבל זה עשה לי עוד דבר, אמרו בחדשות שאתה, אדוני השר להגנת הסביבה, מייד טיפלת בעניין הזה. לא תמיד זה היה בטיפול כל כך מהיר, להיכנס לעניין, ושמחתי על זה שבאמת המשרד שלך, בראשותך, נכנס מייד לנושא הזה. הנושא הזה, אני לא חושב שאני אחדש לך בזה, אתה מכיר את הנושאים הללו. אנחנו נמצאים בסכנה מכמה היבטים. אנחנו נמצאים בסכנה כי מפעלים כאלה, תמיד יכולות לקרות בהם תקלות. יכולות לקרות בהם תקלות שהן לאו דווקא שרפה. זה יכול להיות דליפה, זה יכול להיות בכל מיני אופנים. וזה לא אזור תעשייה שנמצא במקום שבו אזור תעשייה צריך להיות, אלא הוא נמצא במקום שבו הוא יכול לסכן את חיי התושבים בסביבה. אם חס וחלילה, ואסור לפתוח פה לשטן, דבר כזה קורה, הוא יכול להיות יותר גרוע מפיגוע המוני. זה דבר אחד. דבר שני, הזכיר את זה קודם חבר הכנסת מגלי והבה. מדינת ישראל עשתה היום תרגיל של פיקוד העורף שמדמה פגיעה, כולנו מקווים שזה לא יקרה, במקומות שונים בארץ, במיוחד בצפון. מה המשמעות של העניין? אני לא רוצה להרחיב בזה. ואנחנו עומדים בעניין הזה כאילו שאנחנו לא מודעים למה שהולך לקרות. אני סבור, אדוני השר, שהממשלה צריכה לקבל החלטה של קביעת תקנים, ושאתה צריך להוביל את זה: איפה מקימים מפעלים מהסוג הזה? איפה מותר? מה צריך להיות המרחק משכונות מגורים? באילו אזורים מקימים? וכן לקבוע תוכנית-רב שנתית, איך מעבירים את המפעלים האלה למקומות אחרים, כדי שהם פחות מסוכנים. אני יודע על הבעיות שקיימות בממשלה, הבעיות שצצות והבעיות שצריך לטפל בהן באופן דחוף.

אבל זה התפקיד שלך. אתה שר שמתמסר לעניין הזה לגמרי. אני מציע לקבוע תקן איפה מותר להקים מפעלים, לקבוע איזה מפעל מותר להקים ומה המרחק שצריך להיות משכונת מגורים, לקבוע מדרג. הדבר הנוסף, גם לגבי המפעלים הקיימים לקבוע תוכנית רב-שנתית איך מעתיקים

אלה שנמצאים שלא על-פי התקן שאתה תקבע, שהממשלה תאשר, במשך כמה זמן מעתיקים אותם ובאיזו צורה.

אני חושב, הלקח שאנחנו חייבים ללמוד מהמקרה הזה, שלשמחתנו לא הסתיים בצורה חמורה, באופן יחסי, אבל כל מקרה כזה עלול להסתיים אחרת. אני רוצה לסיים באווירה אופטימית. היות שאתה שר מוכשר, מתמסר לעניין וחרוץ, בידך הדבר להוביל תוכנית כזאת. היום הממשלה לא יכולה להתנגד לזה. היום כולם מבינים. היום הנושא הזה של הגנת הסביבה הוא כבר נושא שנכנס למודעות של כולם. בוודאי הכנסת תיתן לך תמיכה רבה אם אכן תלך במתווה הזה. תודה רבה. תודה לאדוני. חבר הכנסת אורי אורבך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר להגנת הסביבה, כל פעם אני מופתע שמופתעים. כל פעם שאני רואה בעיתון, באתרי האינטרנט,

איזו פטריית עשן או איזו משאית דלק שפוכה באמצע ציר תנועה, כל ההתראות צצות ועולות. אנחנו כבר יודעים, בפרפראזה על משפט אחר, שאם יש מפעל בתוך אזור צפוף אוכלוסייה, בדרך כלל שם באזור הקריות, סופו שמשהו ידלוף, שמשהו יתפוצץ, שמשהו יסכן את הסביבה. אני חושב שצריך להתחיל, אני לא יודע אפילו מה אפשר לעשות פה בחקיקה, אבל ודאי שאפשר לעשות במודעות. יכול להיות שצריך לפרסם כמה פעמים בשנה, מטעם המשרד להגנת הסביבה, את עשרת,

או את 50 המפעלים המזהמים ביותר בישראל. יכול להיות שצריך להכריז על אזורים מסוימים על מידת הזיהום בהם. אנחנו יודעים שיש מחלות ריאה ונשימה, בעיקר באזור חיפה והקריות, בגלל המפעלים באזור המפרץ. כל פעם הבעלים של המפעלים מסתכלים במבט שכולו פליאה ותמיהה: לא, אנחנו בכלל, זה לא מזהם, המפעל שלנו, אצלנו הכול בסדר, מדובר בתקלה נקודתית. וגם הגופים הגדולים במשק. כולם הרי רוצים להיות, וזה אחד השינויים לטובה שיש בחברה שלנו, כולם רוצים היום להיות ירוקים. החברות המזהמות ביותר, שמטיבן הן מזהמות,

מייצרות דברים מהסוג הזה, אוהבות להתהדר בירוקות שלהם.

באזור חיפה יש מקום שנקרא, תמיד זה משעשע אותי, חוות-הגז. מה זאת אומרת חוות-הגז? מה זה המלה חוות? אחו, חווה, לדוד משה היתה חווה. לוקחים את המקומות הכי מסוכנים והכי מזהמים ותמיד קוראים להם בשם "חווה", "משפחה". במקומות עבודה יש בעיה אחרת, שקוראים "משפחת מפעל זה וזה משתתפת באבלו של חברנו כך וכך"; כמעט המפעל יושב שבעה. לא משנה שלמחרת אפשר לפטר את אותו עובד,

אתם יודעים, במשפחה, בדרך כלל, לא מפטרים אנשים. אותו דבר במפעלים המזהמים. זה חוות, חברת החשמל היא נורא ירוקה, חברת "אגד" בכלל צבעה את האוטובוסים שלה בירוק. ירוק הולך מאוד טוב. צריך להטיל קנס על פרסום ירוק שאיננו במקומו, כי אני בטוח שככל שהחברה גדולה יותר ומזהמת יותר ככה יש לה יותר תקציב פנוי לפרסום על ירקרקותה. לכן, אדוני השר, אני מציע, למצער, שפעם-פעמיים בשנה יפורסם מי המפעלים המזהמים ביותר, האזורים שבהם האוויר מזוהם, המים מזוהמים, אולי האדמה מורעלת. זה יהיה שירות חשוב לציבור שוחר אוויר נקי, מים נקיים ואדמה שאפשר לחיות עליה. השר להגנת הסביבה, חבר הכנסת גלעד ארדן,

אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, אנחנו במשרד להגנת הסביבה, וגם אני בתוכם, לקחנו בצורה מאוד חמורה ומאוד רצינית את הטיפול, את האכיפה וגם את הפקת הלקחים שחייבת להתבצע בעקבות השרפה שנגרמה, כי אני לא מאמין באמירה ששרפות קורות או שיש איזה כוח עליון, השרפה שנגרמה ביום שבת במפעל "חוד תעשיות". לפני כן, אני רוצה לשבח את חברי הכנסת שדיברו כאן. אין כאן מקום להתלהמות, יש כאן מקום להסקת מסקנות ברורות לגבי עתיד היחסים בין התעשייה במדינת ישראל לבין האוכלוסייה. המסקנות האלה חייבות להיות מוסקות, כי בעבר לא התחשבו בכלל בנושא הזה. הרי יש כאן נסיבות היסטוריות מצערות, שכאשר מדינת ישראל קמה ונבנתה, זה בכלל לא היה שיקול. או שלא תמיד היתה אוכלוסייה, ולאור הריבוי באוכלוסייה, האוכלוסייה הלכה והתקרבה. כמובן, תחת הלחץ גם הוועדות המקומיות אישרו את ההתקרבות הזאת, כי לא היתה להן ברירה. אבל צריך לזכור שהמפעלים באזור מפרץ חיפה קמו עוד הרבה לפני שאני באתי לעולם. זאת עובדה שצריך להתמודד אתה. המפעלים הללו מעסיקים עשרות אלפי עובדים, מפרנסים עשרות אלפי משפחות. אני מתחיל מהשורה התחתונה של הדיון: להעתיק את המפעלים האלה למקומות מרוחקים יותר, אני כבר אומר לכם שאני תומך בזה, בכל רגע. מבחינתי, שיתחילו מחר בבוקר. הרי אנחנו כבר לא תמימים, אנחנו אנשים בוגרים ומבינים. אחד הדברים המצערים הוא,

שעל-פי תקנון הכנסת הנושא כאילו שייך למשרד להגנת הסביבה, אז אני כאילו אמור להשיב. זה הרי לא נכון, כי גם אם אני נורא רוצה להעתיק את כל המפעלים עם פוטנציאל הזיהום, חבר הכנסת אורבך, מפעל עם פוטנציאל זיהום לא חייב לזהם. יש היום טכנולוגיות שיודעות לפתור כמעט הכול. דבר אחד הן לא יודעות לפתור, וזה טעויות אנוש. טעויות אנוש או כוח עליון, כשאין את מי להאשים אז מאשימים את אותו כוח עליון, זה עלול לקרות. יכולה להיווצר תקלה. אני לא אומר שמה שהיה כאן היה כוח עליון, אבל נניח שקרתה תקלה או כוח עליון, פוטנציאל ההרס והנזק עלול להיות כזה, אני לא רוצה להתחיל לתאר מה יקרה אם ייפול טיל על מכל האמוניה בחיפה. דרך אגב, זה הרבה יותר מסוכן ממה שראינו במפעל "חוד תעשיות", ולא רק שם. אלה רק שתי דוגמאות.

אין ספק שהמסקנה המחויבת היא מה שאמר כאן חלק מחברי הכנסת, והיא שמדינת ישראל צריכה היום להקים, ואני, כחלק מהפקת הלקחים, גם אדחוף לכך, צריך להקים ועדה ציבורית עם אנשי מקצוע שתסקור ותסרוק את כל המיקומים של המפעלים במדינת ישראל, תדרג את פוטנציאל הנזק שלהם, תיתן הערכה כלכלית של עלות ההעתקה ותאמר לאן ניתן להעתיקם, ותציג את האמת הזאת בפני הממשלה ובפני הציבור, ואז יתחיל תהליך. התהליך הזה לא יהיה בן-לילה, וזאת מהסיבה, הנה, היום אמרתי את זה גם בעכו. אני מאוד מעריך את שר התמ"ת וגם את שר האוצר. אני חושב שתשומת הלב לנושא הזה צריכה להיות שלהם לא פחות משלי. בסופו של דבר התעשייה הישראלית היא לא עסק פרטי של המשרד להגנת הסביבה. השיקולים שמנחים אותי הם קודם כול שיקולי הסביבה, זיהום האוויר, בריאות הציבור, ולא שיקולי התעסוקה. אבל כשאני אלך ואקבע סטנדרטים שאולי כן יאפשרו או לא יאפשרו למפעלים להתקיים, אז הם יבואו לשר התמ"ת. אי-אפשר להמשיך ולעבוד ככה בטור, ששר אחד מקזז את הפעילות שעושה שר אחר. הדבר הנכון הוא שיהיו מסקנות.

ואני מקצר קצת את מה שאני רוצה לומר, שלכנסת יכול להיות תפקיד מרכזי בנושא הזה, כי אם הייתי מציע היום לעשות משהו, חוץ מאשר להעביר את הנושא לוועדת הפנים לדיון מעמיק, זה לנסות ולהקים ועדה, גם ממשלתית וגם פרלמנטרית, שתסרוק עכשיו.

אף אחד לא אשם, היו עובדות וצרכים היסטוריים. היום זה לא מתאים. היום צריך לתעדף איפה משקיעים את כספי תקציב המדינה במקומות שהכי דחוף להעתיק. לא דומה מקום עם ריכוז אוכלוסייה x למקום עם ריכוז אוכלוסייה y, ולא דומה מפעל עם פוטנציאל נזק בעת תקלה במקום אחד למפעל עם פוטנציאל נזק במקום אחר. זאת אמירתי הכללית. אני כבר אומר שאחרי כל מה שאומר שאנחנו עומדים לעשות במפעל הספציפי הזה או באותו אזור, זה לא יפתור את הבעיה באופן כולל. הפתרון האמיתי יהיה רק אחרי שיתחיל מהלך ציבורי שמטרתו להביא להעתקה או להרחקה של מפעלים בעלי פוטנציאל הרס,

מריכוזי אוכלוסייה. בכך אני מסכים לחלוטין לאמירות שנאמרו כאן קודם. ומן הכלל אל הפרט, בינתיים. אני הגעתי באופן אישי לבקר במפעל בעקבות השרפה, וביום השרפה עצמו שהו שם למעלה מעשרה מעובדי המשרד להגנת הסביבה במהלך כל היום, עם תחנות ניטור, כדי לדעת איזה הנחיות לתת לאוכלוסייה. מנכ"ל המשרד היה שם במהלך השרפה. כיוון שאני לא קיבלתי את האמירות שנאמרו, שתי אמירות נאמרו: האחת, שזו התלקחות ספונטנית. אוקיי, התלקחות ספונטנית. והיתה אמירה אחרת שהשתמשו בה הרבה באותו היום מטעם המפעל, והיא שהמפעל עמד בשנים האחרונות בתקנים. אז קודם כול, זה נכון. בשלוש השנים האחרונות המפעל הזה עמד בתקנים שנדרשו ממנו והשקיע גם השקעות לשיפור ביצועיו בתחום הסביבתי. הוא שכח כמובן לציין שבסוף 2006, כשנמדדו אצלו בבדיקת פתע שלנו רמות הפליטה, הוא חרג פי-עשרה ברמות פליטת הדיאוקסינים שמותר לפלוט, ובעקבות דרישתנו הותקנה שם מערכת לטיפול בנושא הזה, שבאמת הפחיתה דרמטית את פליטת המזהמים, הדיאוקסינים, של אותו מפעל. אז לא תמיד הוא עמד, אבל בשנים האחרונות הוא עמד בתקנים. בין השאלה האם הוא עומד בדרך כלל בתקנים לבין השאלה האם המפעל הזה עשה הכול, כפי שהוא חייב ברשיון העסק, בהנחיות כיבוי אש, בהנחיות שלנו, כדי למנוע את מה שקרה, המרחק הוא רב. אני לא יודע, אני לא יכול לתת תשובה. התשובה הזאת חייבת להינתן על-ידי חקירה פלילית בלתי תלויה שתבדוק אם כל מה שצריך להתקיים שם אכן קרה.

נתתי הנחיה מיידית, עוד באותו ערב, לפני שעובד x ידבר עם עובד y, להתחיל ולבדוק את זה, ובאמת הוקם צוות חקירה מיוחד כבר במוצאי שבת, וכבר התחילו להיגבות עדויות, החלו לחקור את הנהלת המפעל, וגם הוזמנו חלק מהעובדים. זה לגבי הטיפול בהווה.

אני סיירתי במקום, פגשתי שם את ראש עיריית עכו, נפגשתי עם תושבים מהאזור. צריך לדעת שהמפעל ממוקם 250 מטרים מכפר-מסריק ו-750 מטר בלבד מעכו. לכן יש חשיבות גם לתחושות של הציבור שם ולידיעה שאכן הדברים ממוצים ונחקרים וגם יופקו הלקחים והמסקנות. אבל קודם כול אנחנו חייבים לדעת,

כל המפעלים במפרץ חיפה והקריות ועכו לא תהיה בהם שום חריגה מתקנים, גם לא חד-פעמית, וחוק אוויר נקי גם יאפשר לנו להגיב מיידית בצורה של קנסות של מיליוני שקלים לאותם מפעלים, מה שהיום לוקח לנו חודשים ושנים, עם בתי-משפט, כי אין לנו דרך באמת לגבות עיצומים כספיים מיידיים.

שהמפעל ידע שאם אני תופס אותו חורג מהאמור ברשיון הפליטה שלו, הוא מייד צריך לשלם מיליוני שקלים. אחרי זה הוא ירדוף, ירוץ אחרי בבית-המשפט. היום המצב בעצם הפוך, ולכן ההרתעה אולי עדיין לא מספקת. הפעולה השנייה שאנחנו ביצענו, בלי קשר לשרפה, לפני כשלושה שבועות, היא פרסום מכרז לדיגום ארובות עצמאי.

עד היום, תאמינו או לא, למשרד להגנת הסביבה לא היתה שום יכולת משל עצמו לדגום ארובות, אלא כל הפעילות הזאת נעשתה על-ידי חברות חיצוניות, ואותן חברות חיצוניות, שמחזיקות מעבדות, היו עובדות במקביל גם עם מפעלי התעשייה.

יום אחד הוא דוגם עבורי, ויום אחד הוא דוגם עבור "בזן" או עבור חברה אחרת. מובן שבעיני זה דבר הזוי, ממש הזוי. צר לי שהרבה פעמים גורמי המשפט יודעים היטב לשים אצבע על ניגודי עניינים של נבחרי ציבור, אבל שוכחים לשים אצבע על ניגודי עניינים שעלולים לגרום נזק לא פחות מזה לציבור. אנחנו קיבלנו החלטה, שאני הובלתי אותה, שבמשרד להגנת הסביבה תהיה אך ורק חברה אחת לדיגום ארובות, וחלק מתנאי העסקה יהיו, גם אם אני צריך לשלם לה יותר על כל דיגום שהיא עושה, כלומר בדיקת פתע, שהחברה הזאת תהיה מחויבת לעבוד אך ורק עם המשרד להגנת הסביבה, תהיה מחויבת משפטית לא לעבוד ולא לעשות דיגומים עבור שום חברה תעשייתית אחרת, כי לא יכול להיות שמי שבודק את זה עבור האוכף יהיה גם זה שבודק את זה עבור הנאכף. לצערי, זה לא המקום היחיד שכך מתנהלים הדברים. זה קורה גם בחברות הסלולר ובבדיקות הקרינה מהאנטנות, וגם בזה אני מנסה לשנות את הכיוון לחלוטין. הדבר האחרון, חוץ מהיישום של חוק אוויר נקי והנושא של דיגום ארובות עצמאי, הוא העניין של מדיניות האכיפה. בסופו של דבר,

גם אנשי המשרד להגנת הסביבה וכוחות האכיפה שלו היום לוקים מאוד בחסר, לא כי הם לא רוצים לאכוף, אלא כי כאשר יש לך 50 מפקחים על כל שטח מדינת ישראל, על כל הרשויות המקומיות, על כל התעשיות, על כל דיני הגנת הסביבה וחוקי הרעש וזיהום האוויר, וזיהומי קרקע ומים, ודאי שההרתעה נפגמת, ודאי. אני לא אומר שזה המקרה של המפעל הזה, אבל בוודאי שחלק מהלקחים חייבים להיות, שכוח האכיפה וההרתעה של המשרד, גם בהיקף הבדיקות שלו, צריך להיות הרבה יותר משמעותי. לא יכול להיות שלעיריית תל-אביב יהיו לצורך דוחות חנייה וצרכים אחרים 300 מפקחים, ולמשרד הממשלתי שאחראי לכל דיני הגנת הסביבה יהיו רק 50. אני כמובן איאבק על כך במהלך דיוני התקציב. אני רוצה לומר שיושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת גפני, סייע לנו בעבר, עם חברי כנסת אחרים. אני מקווה שהשנה, לאחר שאנחנו נציג את הדרישות המקצועיות שלנו להגברת האכיפה, אני בטוח שהכנסת תסייע לנו להגדיל את יכולות האכיפה וההרתעה של המשרד להגנת הסביבה. לסיכום, אני רוצה לומר שוב: החקירה תמוצה, הלקחים יופקו. אני מקווה שהחוקים החדשים גם יסייעו לנו להביא לכך שמקרים כאלה ילכו וייעלמו מהנוף התעשייתי של מדינת ישראל. אבל המהפכה האמיתית יכולה להתרחש אך ורק בהפרדה משמעותית יותר בין מפעלים עם פוטנציאל נזק זיהום והרס לבין מקומות של ריכוזי אוכלוסייה. זאת פעולה לא קצרה, זאת פעולה שתעלה כנראה מיליארדים, והכנסת צריכה להיות שותפה,

אני מקווה שגם של משרד התמ"ת ומשרד האוצר, בהובלת התהליך הזה.

הייתי מבקש מחברי הכנסת, אנחנו לא נמצאים פה משני צדי המתרס. הייתי מבקש מחברי הכנסת, הנושא, לטעמי, יש יותר יכולת לדון בו לעומק בוועדת הפנים והגנת הסביבה, ושם אולי להתניע כבר את המנגנון הנכון לדיון הציבורי בעניין הזה. הייתי מציע להעביר את זה לוועדה. אם תתעקשו על מליאה אני אסכים, אבל נראה לי שהדבר הנכון יותר עניינית זה להעביר לוועדה.

תודה לשר להגנת הסביבה. אני רק רוצה להגיד לך, אדוני השר, שלקודמך בתפקיד, יש פה חברי כנסת שפעלו הרבה,

כמו סוייד, ואחרים בוועדות, במיוחד בוועדת הפנים והגנת הסביבה, ונתנו תמיכה לא מסויגת לשר להגנת הסביבה. אתה תקבל את כל התמיכה, במיוחד כשמדובר בביטחון הציבור ובבטיחותו. אני מזמין להצעה אחרת את חבר הכנסת דב חנין.

חבר הכנסת איתן כבל.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אכן, מה שקרה בשרפה במפעל "חוד מתכות" הוא חמור ומסוכן. אבל לא פחות נכון לומר, שגם היה לנו מזל. כי עם כל חומרת מה שהיה, וזה חמור, ומסוכן, ואנשים נסגרו בבתיהם, זה קודם כול סימן לסכנות שיש לנו באזור מפרץ חיפה. הסכנות האלה נמצאות על השולחן, ואנחנו צריכים להידרש אליהן. תקלות כאלה יכולות לחזור ולהתרחש, וגם התרחשו בעבר. האזור הזה יכול להיפגע, חס וחלילה אם תהיה מלחמה חדשה. הוא יכול להיפגע ברעידת אדמה. אנחנו חייבים להבין את הלקחים, ואכן לאמץ מדיניות לאומית כוללת של בחינת כל האזור הצפוף הזה, כל החומרים המסוכנים, המפעלים המסוכנים, ולקבל החלטות אמיצות על מה אנחנו חייבים לשמור במדינת ישראל, מה אנחנו לגמרי לא צריכים, ומה אנחנו מעבירים למקום אחר. אדוני היושב-ראש, כיוון שאנחנו קיימנו דיון מקיף בנושא הזה בוועדה המשותפת לסביבה ובריאות, על המפעל הזה, בלי קשר לשרפה, לגבי אירועים קודמים שהיו במפעל הזה,

אני מציע לכנסת להעביר את הנושא לוועדה המשותפת לסביבה ובריאות. אנחנו מייד נתייחס לזה. חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, קודם כול, בהמשך לדבריו של חברי, חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, אני במקרה הזה חושב שההתנהלות שלך היתה התנהלות נכונה, בנסיבות שנוצרו. ההתייחסות הקשה מאוד כלפי האירוע היתה מחויבת מאוד ממה שנוצר. אני יכול לומר לך שאני שוחחתי עם אנשים שעסקו בעניין, והם מברכים אותך מאוד ומוקירים את הפעולה שלך. יחד עם זאת, חשוב וראוי שתדע שיש ביקורת מאוד גדולה כלפי ההתנהלות של הדרג המקצועי במשרדך לאורך כל הדרך, לפני האירוע, במהלך האירוע וכנראה גם אחריו. אני בטוח שכשר חדש בתפקיד הזה, אני יכול לומר, אני סומך עליך,

כולנו סומכים עליך, וניתן לך את כל הגיבוי הנדרש כדי שזאת תהיה יותר מנורת אזהרה. חברי, חבר הכנסת דב חנין, התייחס לעניין. פה זה עוד אפילו לא ההתחלה של מה שעלול להיות, חס וחלילה, כשאנחנו עוסקים בכל האזור, ליד עכו, המפרץ, ולא רק שם. אנחנו סומכים עליך, וזה לא מן הפה ולחוץ.

תודה לחבר הכנסת איתן כבל. לפי המקובל,

השר הציע ועדה, ואני חייב לפנות למציעים, ופוטר את עצמי מלפנות לעצמי, אבל חבר הכנסת חנא סוייד, לוועדת הפנים והגנת הסביבה. אני הצעתי לציין את האפשרות שזה יהיה דיון, אני מציע שתסגור את זה אחר כך עם יושב-ראש הוועדה. חבר הכנסת, אתה מבין? זה ההבדל בין, אתה חבר כנסת ותיק, מכיר את התקנון טוב מאוד. פשוט מאוד, חבר הכנסת שהוא יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, תפנה אליו ויעשו את זה.

יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת גפני. מסכים. כולם, אני חושב שאלה שהיו פה ודיברו, פניתי אליהם. אוקיי, אני מסכים, אז כולנו מסכימים. גם חבר הכנסת גאלב מג'אדלה מסכים. אני לא מסכים. לא מסכים? בגללך אני אסכים. תודה, אני שמח שאתה מסכים בגללי. זה מה שנקרא התחכמות של מפא"יניק. את ההתחשבנות תעשו אחר כך, חבר הכנסת איתן כבל. לא, מפא"יניק חייב להתפשר. חברים, אנחנו עוברים להצבעה. מי שיצביע בעד, זה בעד. הוא הספיק עוד להיות מפא"יניק?

היה יום ארוך כזה, אבל עדיין יש לנו מה לעשות. יש התנהגות מפא"יניקית. דוקטור, חבר הכנסת אגבאריה, תודה. אנחנו מצביעים על ההצעה להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה,

מי שנגד, זה להסיר מסדר-היום. אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.

נגד, 1, ואין נמנעים. אם כך, אני קובע שההצעות לסדר-היום תועברנה לדיון לוועדת הפנים והגנת הסביבה. יש לנו הודעה לסגן המזכיר, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק להחלפת המונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), התש"ע 2010, שהודפסה אתמול, 25 במאי 2010, הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי-סוהר) (תיקון מס' 4), התש"ע 2010, שהודפסה ב-24 במאי 2010. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 96) (הצבת תמרור במקום חנייה לנכה), התש"ע 2010, של חבר הכנסת זבולון אורלב. מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון מהיר בנושא: ניתוץ המצבות בבית-העלמין של מרחביה ותוצאות חקירת המשטרה, הצעתו של חבר הכנסת מיכאל בן-ארי.

תודה לסגן המזכירה. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום בנושא: בניית מוזיאון הסובלנות בירושלים,

ראשון המתדיינים, חבר הכנסת עפו אגבאריה, בבקשה. כן, חבר הכנסת מג'אדלה. אני קיבלתי הודעה שהוא מוריד אותי מההצעה. אני יכול בשנייה להגיד משפט? אדוני, בוודאי, אתה רוצה לפני או אחרי?

כי אני לא רוצה שאחר כך, כבוד חבר הכנסת אגבאריה. בבקשה. אני הופעתי בהצעה לסדר-היום,

מכובדי השר, חברי הכנסת, והודיע לי באופן מפתיע ממלא מקום המזכירה, שהנהלים והתקנון של הכנסת מחייבים להוריד אותי מרשימת ההצעה לסדר-היום בעניין בניית מוזיאון הסובלנות, מפני שהיתה לי הצעה לסדר-היום קודמת, ואי-אפשר שתיים, כי זה יהווה תקדים ויהווה בעיה לכבוד המזכירות ויושב-ראש הכנסת.

אז אני לא אשם בזה שמישהו רשם את זה, ואני מקבל את התיקון ואת ההערה, אבל אני רוצה לומר לך בהזדמנות זו: המוזיאון הזה מביא לאי-סובלנות, הוא מביא מריבות. תודה לחבר הכנסת מג'אדלה. אנחנו בסך הכול פועלים. התפקיד שלנו לשמור על התקנון, ולכן זה לא היה אישי אלא תקנוני. גם ההערה שלך נשמעה. קיבלתי, בסדר. אנחנו נותנים את הבמה לחבר הכנסת אגבאריה, ואני מקווה שאחריו ידבר גם חבר הכנסת גנאים.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השר, ברצוני לדבר על בית-הקברות "מאמן אללה". לצערי הרב, הוחלט לבנות שם מוזיאון שנקרא מוזיאון סובלנות. אני לא יודע למה היה צריך לייבא את השם הזה מארצות-הברית, ששם יש מוזיאון סובלנות שעוסק בדברים אחרים, ולאו דווקא בזה, ומדוע היתה החלטה להקים מוזיאון לסובלנות דווקא על בית-קברות מוסלמי. אני תוהה על ההחלטה הזאת, וגם על זה שיש אנשים שקשורים לעניין, מבחינת

והם עדיין בשלבי חקירות, ואם זאת באמת לא היתה איזו עסקת נדל"ן, עם "הולילנד", ולא משהו אחר, אם אנחנו נבדוק את הקשר בין הדברים האלה. אבל לעצם העניין, אדוני היושב-ראש, אני חושב שעצם הקמת המוזיאון הזה זה התגרות באוכלוסייה המוסלמית, ועצם העובדה שבאים ומוציאים קברים כל כך חשובים לאוכלוסייה מסוימת, לאנשים, לאזרחי ירושלים ולכל האומה המוסלמית, אני חושב שזה מוזיאון התגרות ולא מוזיאון של סובלנות. אנחנו ראינו מה קרה כשרצו להזיז קברים ולבנות חדר מיון, כשזה באמת היה מוצדק, כמה דברים עשו ואיזה מהומות עשו. אז האם זה מוצדק לעשות את הדבר הזה ולהתגרות באוכלוסייה המוסלמית כדי לקומם גם אותם? אם הם היו מגיבים אותן תגובות, מה שעשו החרדים בקשר לקברים באשקלון. אני חושב שאנשים שנתנו לזה את התמיכה היו צריכים קצת לחשוב. למה לחמם את האווירה? למה לרמוס את כבודם של המתים, ובזה לרמוס את כבודם של החיים? אני בטוח שמה שנעשה לא נתן שום כבוד למת. הייתי מצפה מחברי הכנסת הדתיים שגם הם יקומו ויזעקו את אותה זעקה שהם זעקו כאשר הזיזו את הקברים באשקלון. האם כבוד המת שייך לדת כלשהי? זה משהו ששייך לקדוש-ברוך-הוא. אז הייתי מקווה שגם הם יעמדו על זה ולא ייתנו יד לדבר פרובוקטיבי כזה, שלא נעשה בתום לב. גם החפירות, לכאורה חפירות ארכיאולוגיות, כשלצערי הרב מה שנעשה זה שדחפורים נכנסו בצורה מאוד בוטה, לקחו את הכול, כאילו אין שום התחשבות, לא בכבוד המת ולא בכבוד החי. אני הייתי מקווה שאנשים כאלה יעמדו על זה שלא צריך להקים דבר כזה, שיהווה רק גירוי ורק נקודת מחלוקת ורק אפשרות של עימות בין האוכלוסייה המוסלמית בירושלים לבין הממשלה.

תודה לחבר הכנסת עפו אגבאריה. תרשו לי להודות,

את קורס קציני היבשה, גדוד הדס, פלוגות ג' וד' של בה"ד 1, שנמצאים כאן ביציע. אתם מזכירים לנו נשכחות. אנחנו מאחלים לכם הצלחה, ואולי מישהו מהחיילים האלה יבוא פעם ויחליף אותנו וישב פה. אז תצליחו גם בקורס וגם בחיים בכלל. ברוכים הבאים. אני מזמין את חבר הכנסת מסעוד גנאים, באותו נושא.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 האמת, שסוגיית בית-הקברות "מאמן אללה" שגם אם מתרגמים אותה ל"ממילא" בעברית, אומרים שזה מהמקור הערבי, "מאמן אללה". מאמן אללה, מאן זה ביטחון, המקום הכי בטוח, אתה בידי האלוהים אז אתה במקום הכי בטוח. אבל מוזיאון הסובלנות, כנראה, לא נתן למתים שם ולא לקבורים שם להיות לא בטוחים ולא במקום בטוח, לצערי הרב. על סמך פסק-דין מ-2008 התחילו את העבודות במוזיאון. זה היה על סמך שני דברים, שהם מאוד מוטעים. לפי הדוח ב"הארץ", בג"ץ אישר את העבודות על בסיס חוות דעת לא נכונה ומוטעית, והם התעלמו מחוות דעת אחרת, שגם מוזכרת בדוח של "הארץ", שמי שחפר שם, שהיה אחראי, ד"ר סולימני, אומר: לא הושלמה החפירה ברוב השטח ולא ניתן לשחרר את השטח, ויש שם אלפי ומאות קברים. גם הפתוא שמסתמכים עליה מ-1964 של מישהו מיפו, שהתברר אחר כך שהוא גורש מתפקידו, מדאר אל-פתוא, וגם באותה שנה הוא היה מואשם והורחק מתפקידו, היא פתוא מפוקפקת, ויש הרבה פתוות חדשות בנושא הזה. אבל, אדוני היושב-ראש, העיקר: בשם הסובלנות, אלה שרוצים או רצו לבנות את מוזיאון הסובלנות לא הראו שום סבלנות או סובלנות לכבוד המתים, ורדיפת התהילה לבנות מוזיאון ויזנטל לסובלנות בירושלים היתה כל כך חזקה עד שהיא רמסה את הסובלנות. סובלנות לא זקוקה למוזיאונים. היא זקוקה למעשים, לפרקטיקה, לדוגמה. במוזיאון הם מאבנים אותה. להציג את הסובלנות במוזיאון מאחורי זכוכית, נראה שזו סובלנות מפלסטיק, חסרת חיים. מוזיאון כזה הוא בית-קברות לסובלנות, ולא אות חיים ולא החייאה לסובלנות, כי האופן והמקום שבו נבנה מוזיאון כזה הם דוגמה רעה לסובלנות, התעלמות מרגשות המוסלמים והערבים וחילול כבוד המתים. ירושלים, כפי שהזכיר או שהזכירה מישהי, אינה זקוקה לעוד מוזיאונים. היא זקוקה לשקט. ירושלים, דרושה לה סובלנות אמיתית, כבוד והכרה בזכותם של האחרים, ובמיוחד בזכותם של הערבים והמוסלמים לשמר את המקומות הקדושים שלהם ולהגן עליהם. מוזיאון כזה, מקומו לא בירושלים ולא על חשבון כבוד המתים.

תודה לחבר הכנסת גנאים, גם על העמידה בזמנים. אני מזמין את השר בני בגין להשיב למציעים במקום השר אלי ישי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אשיב תשובה קצרה. לא היה סיפק בידי להיכנס לעומקו של עניין, וכיוון שהתשובה היא מטעם שר הפנים, ייתכן שלא הייתי צריך לעשות זאת בכל מקרה. כפי שאנחנו יודעים, מדובר בתוכנית שאושרה כבר לפני עשר שנים. הנושא היה במחלוקת, גם ציבורית וגם משפטית. היו בעניין זה עתירות אחדות לבית-המשפט העליון, והוא בסופו של דבר אישר, כפי שציינו חברי הכנסת, את המשך העבודות, בפיקוחה של רשות העתיקות. גם אני קראתי את התחקיר כפי שפורסם. אני לא יכול לחרוץ משפט אם חוות דעת מסוימת שהוגשה לבית-המשפט היתה מבוססת דיה אם לאו. כך קבע בית-המשפט. אם פתוחה הדרך בפני עותרים אחרים לאור החומר כפי שהוצג, כפי שנראה להם היום, בפני בית-המשפט, אולי. אינני יודע. אומר רק זאת: באופן כללי, כפי שלמדתי, יש לנקוט זהירות על-פי הכלל של הלל הזקן "דעלך סני לחברך לא תעביד" מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך. אני משוכנע שגם אלה שיזמו את התוכנית הזאת חשבו שהם נוהגים גם על-פי הכלל הזה, על-פי חוות דעת שהיו ברשותם על ההיסטוריה של המקום ועל בנייה אחרת שהיתה במתחם היותר רחב.

אני ודאי לא אוכל לשפוט כיום. מכל מקום, אם הנושא שוב חזר לכותרות ועדיין שנוי במחלוקת, אני חושב שיהיה נכון לקיים בנושא זה דיון בוועדה, כפי שהציעו, כפי שאני חושב שכיוונו לכך המציעים.

בכל זאת, אני מבקש זהירות. אדוני היושב-ראש, תרשה לי לומר הערה כללית: לעיתונות חופשית, כפי שהיא בארצנו, יש ערך רב בחיינו ובחיי כל דמוקרטיה. לעתים קרובות, אנחנו יודעים, על-פי העובדות, במשך השנים אכן עיתונאים ועיתונים פרסמו בעיתוניהם ובכלי תקשורת אחרים עובדות שבסופו של דבר התברר שאכן היו ראויות לטיפול ציבורי או משפטי ולא נודעו קודם לכן.

אני מבקש גם לשים לב לעובדה שלעתים, לא תמיד, הדברים אינם מדויקים עד תום, גם זה קורה, ולכן אנחנו צריכים מאוד להיזהר בחריצת משפט ובקבלת ההנחות המוצעות כפי שהן. אני אומר את זה באופן הכללי ביותר. אמרתי כמה פעמים, ואולי אומר גם זאת: בשבועות האחרונים, בפרשה אחרת בירושלים, יש מידה רבה מאוד של שיפוט על-ידי הציבור באמצעות שיפוט של יחידים על-ידי העיתונות ויצירת אווירה שאיננה הולמת כלפי יחידים בחברה, שגם אם מישהו טוען שיש כלפיהם חשד ואפילו אם מישהו מזמין אותם לחקירה, בין זאת לבין חריצת משפט הדרך היא לא רק ארוכה אלא גם מסוכנת. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך על שהרשית לי גם להעיר את ההערה הכללית הזאת, ובהסכמת המציעים, להעביר לוועדה.

תודה לשר בני בגין. תודה גם על ההערה שלך, שהיא חשובה לכל מי שחשובים לו גם הצדק וגם הדמוקרטיה. חברי חברי הכנסת כמובן מסכימים לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה.

אם כך, אנחנו נעבור להצבעה בנושא הזה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.

אלא אם כן יש דרישה אחרת.

בעד, 9, נגד, אין, נמנעים, אין. אם כך, אני קובע שההצעה לסדר-היום בנושא בניית מוזיאון הסובלנות בירושלים תועבר לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא הבא הוא הצעות לסדר-היום מס' 3152,

3197 ו-3211: מניעת כניסתו של פרופסור נועם חומסקי לרשות הפלסטינית. ראשון המתדיינים הוא חבר הכנסת נחמן שי. אחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי, ועוד ברשימה חברי הכנסת דניאל בן-סימון, ג'מאל זחאלקה ויעקב כץ. ישיב השר בני בגין, שהיום משיב במקומו של שר הפנים אלי ישי. ושר המשפטים ושר החינוך. רב תארים. תורן שפנוי להובלות. אני גם בלי תיק. אדוני השר, אני רוצה להגיד לך שאתה ראוי לכל התפקידים האלה, אבל משום מה אני מבין שכנראה צריך לעשות סדר מחדש,

זה בלי תיק, אבל ביום אחד הוא קיבל שלושה תיקים.

אנחנו רחוקים מההגדרה הזאת לאדוני. חבר הכנסת שי, בבקשה. יש איזה הליך שאפשר לעשות את ההליך הזה יותר קבוע? אדוני, מכיוון שאני יושב-ראש, אסור לי להתווכח ויכוח פוליטי. אז תרשה לי לקבל את דברי השר, שהוא באמת החליף אותם, ואני סומך על מה שהוא אומר.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ביקשתי להעלות במליאת הכנסת באופן דחוף את העובדה שמדינת ישראל אסרה את ביקורו של פרופסור נועם חומסקי מהמכון הטכנולוגי במסצ'וסטס ברשות הפלסטינית ובאוניברסיטת ביר-זית. תיכף אומר לכם

אבל אני מדגיש את העובדה שהוא לא בא לבקר בישראל. הוא בא לגשר אלנבי, והוא ביקש לחצות את הגשר ולהגיע לאוניברסיטת ביר-זית כדי לדבר עם הסטודנטים וכדי להיפגש עם יושב-ראש הרשות הפלסטינית, וכניסתו למדינת ישראל נאסרה. נועם חומסקי הוא שם מוכר למי שמתעניין בנושאים פוליטיים ולמי שמתעניין בנושאים בלשניים. הוא מהדמויות הבולטות בעולם בתחום הבלשנות, והוא גם ידוע בהשקפותיו הפוליטיות הביקורתיות מאוד על הממשל בארצות-הברית, על מלחמת וייטנאם, על כל מלחמה שהיא, וגם על ישראל. צריך לומר שפרופסור נועם חומסקי הוא יהודי, אבל הוא לא אוהב את ישראל, לצערנו, מה לעשות, אבל זו זכותו, ועל כך הוא לא צריך להיענש. מה שקרה בפועל הוא שהוא בא לגשר אלנבי וניסה לחצות את הגבול.

בדיעבד התברר שזו היתה פקידה בשם דנה קלדרון, היא עשתה כמה טלפונים הלוך ושוב, ואז היא חזרה ואמר לו שלא אוהבים אותו בישראל, כך הציטוט בעיתון, ועל כן לא מתירים לו להיכנס לישראל. התקשורת המשיכה לעקוב אחרי הנושא יומיים-שלושה והגיעה למסקנה שההתנהגות של הפקידים בעניין הזה היתה בין טיפשות לטמטום. הרי בסופו של דבר נועם חומסקי הופיע בשידור וידיאו מעמאן ודיבר עם סטודנטים מביר-זית, והמסר שלו יצא. אבל לעומת זאת מדינת ישראל, שבצדק רואה את עצמה כמדינה דמוקרטית, כמדינה פתוחה, כמדינה שמוכנה לשמוע כל ביקורת, אני מדגיש שוב שהוא בכלל לא רצה לבוא אלינו, הופיעה באופן טבעי בתקשורת, ב"ניו-יורק טיימס", עיתון חשוב מאוד, אבל גם בכלי התקשורת האחרים, כמדינה שסותמת פיות ושמונעת באמצעים טכניים מפרופסור נועם חומסקי, ואמרתי קודם שהוא שם, להגיע לרשות הפלסטינית. אין בזה שכל, אין בזה היגיון, לא היתה לכך שום סיבה. כל מה שהייתי מצפה זה שלמחרת בבוקר ירים מישהו את הטלפון ויגיד לו: אדון חומסקי, אתה רוצה להיכנס לשם? תיכנס לשם. אתה לא באת אלינו בלאו הכי, כך שאתה לא כל כך מעניין אותנו. תודה רבה לך. זה מה שהיה צריך לעשות, ולהתעלם, ולעבור על זה לסדר-היום בצורה הכי פשוטה. במקום כזה, מובן שלא נעשה שום צעד. האיש מיצה את האפקט האנטי-ישראלי של הביקור שלו בצורה מרבית, ואת הסוכרייה או את הדובדבן הוא עשה כשהוא עוד רץ לביירות, נפגש עם מנהיג ה"חיזבאללה" והכפיל ושילש את כל הנזק שנגרם לישראל. אני רוצה לסכם ולומר: אני לא חסר את נועם חומסקי. אני מוכן לשמוע אותו, אבל אני לא מתגעגע אליו. אני לא חושב שמדינת ישראל זקוקה לו במיוחד. מה שעשינו פה, פשוט ירינו ברגליים של עצמנו בלי שום סיבה וללא שום טעם.

תודה לחבר הכנסת נחמן שי. אני מזמין את חבר הכנסת אחמד טיבי, ואם הוא לא נמצא כאן, את חבר הכנסת דניאל בן-סימון. אחרי חבר הכנסת בן-סימון יהיה חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. מה יש לך להגיד בעניין? מה נשאר לי? שוב אתה עולה? אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת המעטים והאמיצים, והאיכותיים. והאיכותיים כמובן, במיוחד מקדימה, אדוני השר, אני יודע שאתה אמור לעלות ולענות על ההצעה לסדר-היום. זו לא הצעה קנטרנית והיא לא נועדה לתקוף. בעצם, היא נועדה לבדוק מה קרה לנו בזמן האחרון. חבר הכנסת נחמן שי, הביטול לא הרגיז אותי, הוא העציב אותי. נתקפנו חרדה שלא בצדק. נתקפנו חרדה וחזרנו, כאילו אנחנו בתקופת היישוב, שכל תנועה קטנה יכולה לאיים על קיומנו. אדוני השר, מאז צמחנו כל כך הרבה, התחזקנו כל כך הרבה.

מעצמה, לא רק אזורית, יש כאלה שטוענים שזו מעצמה עולמית. והנה, המעצמה הזאת נכנסת לפניקה מול אדם בן 81 שמגיע לבקר אצלנו, ויש טוענים שהוא מדבר עברית רהוטה, ויש טוענים שיש לו גם קשר ישראלי כלשהו. יש. כמעט נעשה חבר קיבוץ. אני חייב לומר שזה בא בהמשך לעוד כל מיני סירובים בשדה-התעופה שלנו, שהוא חלון הראווה שלנו. דיברנו על הליצן הזה שרצה להצחיק ויצא מפה

אדוני השר, אני אומר שיש לי ויכוח אתך בעניין, ודיברנו על זה. נכון שיש איזה מסע של דה-לגיטימציה מסוים. נכון?

אבל הוא מכוון במיוחד, בעיני, למדיניות מסוימת שמתחילה להאפיל על כל ההישגים שלנו. המדיניות שלנו, אל נא תשלה את עצמך, אבל אולי אומר דברים בתשובה. זה הרבה יותר עמוק מכך. אני אומר לך, ואני חייב להיות אישי כאן, שאביך הוא מודל הערצה בשבילי. אני אומר את זה כאיש מפלגת העבודה, שאביך ניהל אתה מאבק אידיאולוגי חסר פשרות. אביך עשה מעשה. הראשון שפתח את ישראל בפני העולם ואפשר מעשים אחרים בהמשך. הוא סלל את הדרך ליצחק רבין, לאריאל שרון ולאחרים, ואני מקווה שלנתניהו, במובן הזה, ניסיתי להעמיד את הדברים על דיוקם. אני רק רוצה להיות קצת אישי ולומר דברים טובים לזכר אביך. בכבוד.

אני אומר שהוא הראשון שפתח את המבצר הישראלי הזה לעולם. באמצעות השלום עם מצרים הוא ריגש אותי. הייתי סטודנט באוניברסיטת חיפה, קצת קרוב לימין,

והשלום עם מצרים

המעשה של האיש הזה, אביו של בני בגין, שעשה מה שעשה ופתח צוהר לעולם הגדול. כולם התרגשו מההגעה של נשיא מצרים, ואחר כך בא עוד הסכם שלום עם ירדן ואחר כך בא הסדר אחר. אתה מסתכל על השעון? מפריע לו. מפריע לך. תן לי קצת מהזמן שלך. קח דקה ממני. ולכן אני אומר, הניסיון למנוע מקשיש בן 81, על אף דעותיו, מגמד את כל המעשה הגדול הזה של מדינה שעומדת על שתי רגליה וידה מושטת אל העולם. לכן אני אומר: זה לא מרגיז אותי, אדוני השר, זה מעציב אותי. אנא מכם, תצאו מההתקף הפרנואידי הזה.

הבנו את העיקרון. אני אומר שצריך לקבל אורחים. הנדיבות היא מעשה של החזק, וההתנהגות שעשינו היא מעשה של החלש, ואנחנו חזקים, בניגוד למה שאתה, חלק מהממשלה הזאת,

אדוני היושב-ראש, אני אומר: בואו נתנהג כג'נטלמנים גם כלפי אלה שלא מסכימים אתנו.

תודה לחבר הכנסת בן-סימון. חברי הכנסת, תרשו לי לברך חברי פרלמנט מצרפת, שלושה חברים שיושבים כאן ביציע: חברת הפרלמנט מארי-לואיס פורט, חבר הפרלמנט מארטין אוריאק וז'אן-מארק רובו. אנחנו מברכים אתכם כאן, בכנסת ישראל. ברוכים תהיו.

חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר הדוברים. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, הכרזתי על שמך. אחריך יהיה חבר הכנסת אחמד טיבי, ואחרון הדוברים הוא חבר הכנסת יעקב כץ. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה,

כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, פרופסור נועם חומסקי ביקר בישראל מספר רב של פעמים. אף פעם לא נמנעה כניסתו. הפעם מנעו ממנו להיכנס לגדה המערבית כדי להרצות באוניברסיטת ביר-זית.

ישראל מונעת את כניסתם של אנשים דרך מעבר אלנבי לגדה מאחת משתי הסיבות: אחת, אם הוא מהווה, לטענת האחראים, סכנה ביטחונית, שתיים, אם יש חשש שהוא יהגר ויגור בגדה המערבית. ובכן, אני לא חושב שמישהו חשב שנועם חומסקי הולך לגור בביר-זית או ברמאללה, ואני לא חושב שמישהו בר-דעת חושב שבגיל 81 הוא מהווה סכנה ביטחונית כלשהי, ועל כן הצעד הוא צעד שרירותי.

רוצים למנוע ממנו. אנחנו לא שמענו שום הסבר הגיוני למה מנעו מנועם חומסקי, ואני מדבר מבחינה רשמית, לא שמענו שום הסבר.

זה ההסבר האינטליגנטי ביותר ששמענו. בא לנו, לא רוצים לתת לו. ובכן, מה מפריע לישראל מר פרופסור נועם חומסקי? מפריע לה בגלל שהוא אחת הדמויות שנלחמות בעקביות נגד גזענות נגד כל אדם בכל מקום בעולם. הוא לאו דווקא חסיד של הפלסטינים. הוא נאבק,

מרצה נגד המדיניות האמריקנית בעולם, שהוא מכנה אותה, לדעתי בצדק, מדיניות אימפריאליסטית, שמונעת משיקולים כלכליים ומשיקולים של שליטה, ואומר שישראל היא סוכן משנה

בכל הרצאותיו, אם הוא מדבר על המצור בעזה, אם הוא מדבר על הכיבוש, הוא מדבר תמיד בשפה שלו, אף פעם הוא לא אומר: ישראל, הוא אומר: ישראל וארצות-הברית. מחשבתו הפוליטית בנויה כך שכל מה שעושה ישראל הוא בתמיכה של ארצות-הברית. דעותיו,

יש חילוקי דעות גם בתוך המשפחה, אל תשלה את עצמך, הכיבוש הישראלי לא יוכל להימשך בלי תמיכה אמריקנית, המצור על עזה לא יכול להימשך בלי תמיכה אמריקנית, הריגת 1,400 פלסטינים בעזה לא יכולה להיות בלי לגיטימציה אמריקנית, האמריקנים שותפים מלאים בכל מה שישראל עושה. לכן רוצים להשתיק את הקול הזה. חשבו להשתיק, ונתנו לו קול יותר. לא רק שיש פה רשעות, יש פה גם טיפשות שחוגגת.

תודה לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. חבר הכנסת אחמד טיבי, ואחרון הדוברים, חבר הכנסת יעקב כץ. חבר הכנסת טיבי, תרשה לי, לפני שתתחיל, סגן היושב-ראש, לברך את גדוד הדס, אני לא יודע אם זו היתה קודם פלוגה ג' או ד'. אני מברך את כולכם, ואמרתי גם לפלוגה הקודמת:

ואולי יום אחד אחד מכם ישב באחד הכיסאות האלה. בהצלחה. זה בה"ד 1. כן. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, מה יכול להפחיד ממשלה, כשהיא מחרימה כניסה של אינטלקטואל? הוא יהודי, נכון? אם אני לא טועה. מה הדבר שיכול להוביל את מקבלי ההחלטות לבצע החלטה שהיא רדיקלית, מניעת כניסתו של אדם כדי לתת הרצאה? אינטלקטואל,

מדינה שלמה, מדינה חזקה באופן צבאי, מדינה שמשווקת את עצמה כדמוקרטיה היחידה באזור,

הדמוקרטיה היחידה באזור לא יכולה להתמודד עם אינטלקטואל, פרופסור חומסקי, הרצאה בביר-זית. בעצם היא אומרת לאנשים שצריך להחרים בעלי דעות שמותחים ביקורת נוקבת על משטר של כיבוש, על תופעות של גזענות, חבר הכנסת נחמן שי, הוא בדעה שלך. אני בטוח שהוא בדעה שלי, רק אני רק רוצה שהשר בגין יקשיב לי, ברשותך, אדוני היושב-ראש. תצליח לשנות את דעתו.

הרי הממשלה בעצם שולחת מסר של חרמות. זאת אותה ממשלה שמתקוממת על העובדה שהרשות הפלסטינית הכריזה על חרם על מוצרי התנחלויות. רבים בבית הזה אומרים: מה זה, מחרימים מוצרי התנחלויות? כאילו המושג חרמה והחרמה חדש לישראלים. ובכן, חבר הכנסת כץ, ישראל, החברה הישראלית היא אלופת העולם בהחרמות. היתה כתבה באיזה עיתון שבדי, הישראלים החרימו את "איקאה". היתה בעיה, היתה ביקורת של ארדואן על המדיניות של ממשלת ישראל, הישראלים, באופן ספונטני, מאורגן, החרימו טיולים לאנטליה. אבל הכול הוסר. היו הפגנות בשנות 2000, יהודים החרימו מסעדות של ערבים. אמרו: לא נקנה מהם, נעניש אותם. אבל כאשר הדבר הטבעי, החלטה שהתקבלה מאוחר, אגב, בניגוד לכל כלל סביר, מזמן היא היתה צריכה להתקבל, חרם על מוצרי התנחלויות, ראש הממשלה כועס, פונה לאמריקנים. הרי החרם הזה על מוצרי התנחלויות היה באירופה לפני שהוא היה ברשות הפלסטינית. זאת אברציה, התנהגות אב-נורמלית. זה הדבר הטבעי שצריך להתרחש. מי שמעכב פלסטינים שעות במחסומים, מחזיר אמריקנים ממוצא פלסטיני, פלסטינים עם דרכון זר, וזה עובר כחוט השני פה, הדרך קצרה כדי להחרים ולמנוע את כניסתו של פרופסור חומסקי. זוהי ממשלה שצועדת, שועטת אל סיסטמה פאשיסטית, כי בדרך כלל משטרים שאין להם ביטחון עצמי חוששים, הם שמתנכלים לאינטלקטואלים, וקשה להם לשמוע אותם. אני הייתי פה, אדוני חבר הכנסת, עליתי לדוכן, אמרתי דברים שהם לא הסכימו להם לפני שעתיים. ראית איזו סערה היתה פה? רוצים להפסיק את הנאום שלי. לפני שבועיים הורידו אותי מהדוכן. ברשותך, אדוני היושב-ראש, עכשיו אני יודע מאיפה חבר הכנסת

תקבלו את החוק הזה, אנחנו נלחץ על שליט, כאילו אני חטפתי את גלעד שליט. ובכן, בערוץ-7, אדוני, עשו מעשה נבזי, הביאו ריאיון שלי עם אורי לוי בערוץ-1, הריאיון קיים. אמרתי: בטח ב"חמאס" יגידו: אם תעשו ככה, אנחנו נלחץ על גלעד שליט. קטעו את המשפט הראשון, ומפרסמים בקולי בערוץ-7, ושלחו, וקיבלו שתי תגובות, אחת מדני דנון ואחת,

תודה. בדיוק. השמיטו את החלק הראשון, ואז מתברר לקוראי ערוץ-7: טיבי אומר: גם אנחנו נלחץ על גלעד שליט. יש מעשה יותר נבזי מזה? בסוף שני חברי כנסת, אחד אומר את זה מעל הדוכן,

זה אומר שאחמד טיבי שותף ל"חמאס".

הוא לוחץ על גלעד שליט. אדוני היושב-ראש, יש קווים אדומים, גם בין יריבים פוליטיים. הקו הזה נחצה, וזה היה מעשה בזוי. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת אחמד טיבי. אבל שמעת את היושב-ראש, יש לך אפשרות בתקנון לפנות במכתב תלונה בנושא. אנחנו בעד צדק שייעשה וייראה לכולם. חבר הכנסת יעקב כץ, הבמה היא שלך, וגם תוכל להשיב. למה אמרתי ישיב? כי הוא היה פעם, או מייסד ערוץ-7, אני טועה? הוא רחוק מהממשלה בינתיים, אדוני היושב-ראש, כבוד השר, אנחנו מכירים את הגמרא שאומרת: "'לאחד קראתי נעם' אלה תלמידי חכמים שבארץ-ישראל שמנעימים זה לה בהלכה". נועם, יש לנו כל כך הרבה ילדים ונכדים שקרויים נועם. נועם זה שם יפה, "הזאת נעמי". מצד שני,

בתוך המלה חומסקי מופיעה המלה חמס, יש לנו את האותיות חמ"ס.

מופיע. ה"סקי" זה תוספת בפולנית. חברים, אנחנו לא בפינה לעברית. בלשנות. בלשנות. אני מציע לכם, יש לנו, או חום או ממשפחת חם. או על שם העיר חומסק. זו תוספת שמאלנית. אני רוצה לומר לכם, בעזרת השם, ראינו שהחבר נועם חומסקי, בטוח יהודי, התקבל באהבה ובחיבה על-ידי נסראללה וה"חיזבאללה". חבל שלא נשאר שם, היה מרגיש שם טוב. כבר היו לנו במהלך ההיסטוריה שלנו, לצערנו הרב, הרבה יהודים ששיתפו פעולה עם האויבים שלנו. אולי עם ה"חיזבאללה" אין לנו בעיה, הייתי מציע לו לנסוע, אם יאפשרו לו לבקר, היום דיברו על הנושא של גלעד שליט, אולי יאפשרו לו להגיע לעזה ואולי הוא יבקר את גלעד שליט, יהיה שגריר של רצון טוב ואולי יספר למשפחה באיזה תנאים גלעד שלנו נמצא ואיך הם מטפלים בו אחינו, בני-הדודים, ידידינו הטובים, ידידיו של חבר הכנסת טיבי שנמצאים בעזה. אבל עם ישראל, אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת טיבי, עם ישראל הוא עם בריא והוא עם שיש לו תחושות בריאות. הוא יודע מי ידידיו ויודע מי שאינם ידידיו. הוא מרגיש את זה, הוא חש את זה. אפשר לחוש את זה. נועם חומסקי, כבר קרו לנו מקרים כאלה בתולדות ישראל, אנשים ששיתפו פעולה עם שונאינו. אם היה צריך את הסיפור של הכניסה שלו ל"חיזבאללה", ללבנון, כדי לדבר, אלא אם כן תאמר שגם נסראללה הוא מאוהבינו הגדולים וחפץ ביקרנו. אז סופו מעיד על תחילתו, ולכן אני חושב שנכון עשתה ממשלת ישראל. אגב, לא רק אתו היא היתה צריכה לעשות. יש לנו כל שבוע הפגנות בבילעין ובמקומות אחרים שנכנסים לשם כל מיני אנרכיסטים, יחד עם אנשי שמאל קיצוני שמתוארים בכלי התקשורת הישראלית כמפגינים, כפעילים, פעילים של ה"חמאס", פעילים של השמאל, מפגינים נחמדים. רק כשיהודים מפגינים אנחנו קוראים להם ימין קיצוני או מתפרעים. וגם הם נכנסים לארץ-ישראל, ואולי גם אותם היה צריך לעכב. לא היה צריך שהאנשים האלה יסתובבו בישראל. אני חושב שטוב עשתה ממשלת ישראל שלא אפשרה לו להיכנס. אני חושב שטוב יעשה "חיזבאללה" או ה"חמאס" אם יאמצו את הבן האובד, ייקחו אותו אליהם. אולי הוא יתאסלם, אולי הוא יתחזבאל, אולי הוא יתחאמס, ויעביר את השם שלו מנועם חומסקי לנעם חמאס. תודה לחבר הכנסת יעקב כץ. אני מזמין את השר בני בגין להשיב על ההצעות לסדר-היום.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני עדיין תורן במליאה. התבקשתי על-ידי שר הפנים לענות גם בסוגיה הזאת ואעשה כמיטב יכולתי. אבל הייתי רוצה להקדים לתשובת שר הפנים דברים הקשורים באותם דברים שהשמיע מעל הדוכן לפני דקות אחדות חבר הכנסת בן-סימון. הוא אומנם איננו נמצא במליאה, אבל הוא נמצא באולם, הוא נמצא בחלל הארכיטקטוני היפה שבו אנחנו מצויים, הוא מארח כדרכו הנאה בהכנסת אורחים. חבר הכנסת בן-סימון המעיט, אולי מבלי משים, בחומרת הבעיה כשהתייחס לאותה מגמה להביא לדה-לגיטימציה של עצם קיומה של מדינת ישראל בארץ-ישראל, אולי גם במקום אחר בעולם, כתנועה קטנה, כפי שזכור לי שאמר. לא מדובר בתנועה קטנה. לא מדובר, לצערנו, בתנועה חסרת חשיבות. מדובר בתנועה שסכנתה מרובה, והיא, על-פי הנתונים הידועים, בבחינת גילוי חדש של אנטישמיות יסודית ישנה. התירוץ הפעם הוא מדינת ישראל. התירוץ על התירוץ הוא הימצאותם של ישראלים ושל כוחות הביטחון של מדינת ישראל מעבר לאותו קו שביתת נשק מ-1949, מפותל, לחלוטין מקרי, ללא כל משמעות, לא טבעית, לא גיאוגרפית, לא היסטורית. כיניתי בעבר את הקו הזה בשם: קו אפיסת הכוחות של צבאות שפלשו לארץ-ישראל כדי לחנוק את מדינת ישראל בהיוולדה. על כן, אסור לנו להתעלם מן התנועה הזאת. היא איננה קשורה רק, כפי שחשבתי שאני מבין לפני דקות אחדות, בהחרמת מוצרים שנוצרים, מיוצרים, ביישובים יהודיים בשומרון וביהודה. זה הרבה יותר עמוק מזה, גם לגבי הרשות הפלסטינית וגם לגבי אש"ף. ניסיון לקעקע מן היסוד את הקשר ההיסטורי הידוע,

של העם היהודי לארצו, ארץ-ישראל, ניסיון לגדוע את הזיקה הזאת לארץ-ישראל, לשומרון, ליהודה, לירושלים בירתנו, להר-הבית. אני מפנה את חבר הכנסת ממפלגת העבודה לדברים שהשמיע כבר לפני שנים, ונתן ריאיון מרתק ועצוב, אמר חבר הכנסת בן-סימון, שהתעצב לשמע העיכוב של פרופסור חומסקי בגשר אלנבי. אני מציע לקרוא שוב, כדי לקבל איזה מושג, פרספקטיבה, את הריאיון העצוב שנתן בספטמבר 2001 שר החוץ באותם ימים, או קצת קודם, שלמה בן-עמי, לגבי הבנתו, שהגיעה אליו רק לאחר משא-ומתן ארוך עם ראשי אש"ף, שבו ממשלת ישראל, שהוא ייצג אותה, ויתרה וויתרה והתפשטה מכל עמדה שהציגה מלכתחילה. כדי לסבר את האוזן, אדוני היושב-ראש, כיוון שהרחיבו גם חברי שקדמו לי על הדוכן בשאלה זו, אביא את הדברים בתמציתם על-פי מיטב זיכרוני. סיפר באותו ריאיון, בעיתון "הארץ" אם מישהו מחפש זה קיים באינטרנט, שר החוץ שלמה בן-עמי, שבשלב מסוים ממשלת ישראל ויתרה על תביעתה לריבונות בהר-הבית, והציעה לראשי אש"ף שאש"ף יזכה בריבונות בהר-הבית כפי שהוא טען, בחלקו העליון, ובלבד שאש"ף יתחייב לא לחפור חפירה ארכיאולוגית בהר-הבית, מפני שהמקום קדוש ליהודים. הוא לא הציע את ההצעה הזאת בפני יאסר ערפאת, הוא הציע אותה לשלושה מראשי אש"ף הידועים בדרך כלל, משום מה, כאנשים מתונים. זה היה בבסיס חיל האוויר "בולינג" בארצות-הברית, כך הוא מספר. ואז הוא אומר שהתגובה שהוא נתקל בה היתה תגובה של זלזול. אכן אמרו לו: אנחנו מוכנים להימנע מחפירות בהר-הבית, אבל בשום פנים לא נאמר שהמקום הזה קדוש ליהודים. אז, רק אז, הבין שלמה בן-עמי, הוא הבין, כדבריו, שהמחלוקת איננה טריטוריאלית, כי השאלה היא עצם הזכות של העם היהודי לקיים מדינה ריבונית בארצו. ואם מישהו חושב שהדברים האלה משנת 2000, או תחילת 2001, הם כבר מאחורינו, אני שוב מפנה אותו להחלטות הוועידה השישית של ה"פתח", הידוע כארגון המתון בתוך אש"ף, הידוע כארגון המתון במחנה הפוליטי הערבי-פלסטיני. רק באוגוסט שעבר, בבית-לחם, הן הועלו לרשת, באינטרנט, 13 באוגוסט, בסביבות 22:00, וכוללות התייחסות מפורשת לתקנון ה"פתח" כנקודת המוצא המדינית של ה"פתח". ובתקנון ה"פתח",

19 בפרק הראשון, כתוב שהיעד, המטרה היא שחרור פלסטין באמצעות חיסול הישות הציונית.

לא מדינת ישראל, חיסול הישות הציונית. ומדוע? כי לשיטתם היהדות איננה בבחינת לאום, אלא רק בבחינת דת. לאום זכאי להקים מדינה ריבונות.

לא שמענו כדבר הזה מלבד פינה אחת קטנה בעיר אחת בעולם. ועל כן הדברים משתלבים. ישות ציונית, כלומר קעקוע של זכות העם היהודי להקים מדינה. ואם כך, הכחשה מוחלטת,

שבשנת 2000, שוב בחודשים אוגוסט ספטמבר, ראשי אש"ף, מלבד ערפאת,

זיקה לירושלים? "בית-המקדש המדומה", כך הם אמרו באותם ימים בעקבות המשא-ומתן הכושל בקמפ-דייוויד, ואחר כך גם בטאבה. כך משתלבים הדברים, ולכן צריך לקטוע את הידוע לכולי עלמא שיש זיקה היסטורית שהפכה לטבעית בין העם היהודי, עם ישראל, לארצו ארץ-ישראל, כולל הר-הבית. כך הם הדברים, לא תנועה קטנה. והיא, לצערנו, אכן מתגברת באוניברסיטאות, במקומות שבהם נשמר החופש האקדמי לאינטלקטואלים. אנחנו מכבדים אנשי רוח, אבל אל ניפול בשבי של הכותרת, של שם התואר "אינטלקטואל". ראו ראינו אינטלקטואלים, גם באירופה, 50 60 שנה. לגביהם האיש ההוא בברית-המועצות, "שמש העמים" השתעבדו לחלוטין. היו במדינות דמוקרטיות וניסו ללמד דמוקרטיה באמצעות היישום של המפעל הקומוניסטי. כל זה מאחורינו. טובי האינטלקטואלים

על כן, כל אחד מאתנו ישמור על חופש המצפון שלו, והחופש שלו לבקר, והחופש שלו שלא להתרגש, לא מבעלי שררה,

וגם לא מבעלי תארים אקדמיים, וגם לא מאלה שמדביקים להם את התואר "אינטלקטואל" לעתים בצדק ולעתים פחות. אחרי שאמרתי את הדברים האלה באופן כללי, כדי לענות לדברים שנשמעו כאן, אביא בקצרה את הדברים מטעם שר הפנים:

של פרופסור חומסקי היתה ללא תיאום מוקדם. כשהתבקש להמתין במעבר הגבול עד לקבלת התייחסותו של מתאם הפעולות בשטחים בעניינו, החליט לעזוב את המקום. הייתי מציע להסתפק בתשובה זו, אבל אם החברים חושבים שיש מקום, הייתי שמח על ועדה, אם לא נדון במליאה. להעביר את זה לוועדה.

אם חברים חושבים שיש נושאים נוספים הראויים לליבון בעקבות הדברים, כפי שצוטטו, אני אסכים כמובן גם להעברה לוועדה. נדמה לי גם שאין לי ברירה, כי אתם ברוב. אולי לוועדה שלי, של העובדים הזרים. ועדת הכנסת.

ברשות היושב-ראש. ברשות היושב-ראש, האם אתה מודע, רק רגע, חבר הכנסת טיבי. אם השר מסכים, כן. אם לא, לא. אני מסכים, אבל לא אוכל להסכים ללא רשותו המפורשת של היושב-ראש. בהחלט, והוא גם צריך את הרשות.

אז אם שנינו הסכמנו, זה מסודר. בבקשה. חבר הכנסת טיבי, בבקשה. האם אדוני מודע להצעה מדינית כלשהי של ממשלת ישראל שיכולה להגיע למינימום שמנהיג פלסטיני יכול לקבל? אני מודה לך על השאלה. אני רק אבהיר לחברים שאולי אינם מבינים את ההקשר. ברשותך, אני אביא את ההקשר. מקורו בפרסום בעיתון ביום ו' האחרון. זו הפעם השלישית,

שאנחנו מזכירים את עיתון "הארץ". אני לא מתכוון לעשות שום עוול לעיתונים אחרים, אבל זה מה שקורה. יהיו גם ימים אחרים, אז ייזכרו גם עיתונים אחרים. ובכן, הרקע, כפי שאני מבין אותו,

אני חושב שחשוב לדעת שחבר הכנסת טיבי צוטט בעיתון "הארץ", בכתבתו של יוסי ורטר ביום שישי האחרון. זו ההזדמנות לחבר הכנסת טיבי לאשר או להכחיש את הדברים האלה, כמי שאמר כדלקמן: התוכניות שממשלות ישראל הגישו להנהגת אש"ף בשנים עברו, לא הגיעו למינימום הדרוש כדי להתקבל על דעתה של ההנהגה הפלסטינית.

פחות או יותר, דייקתי? דייקת, אדוני.

מאיפה טיבי יודע מה, זו שאלה אינטליגנטית מאוד. מאיפה טיבי יודע מה הציעו לפלסטינים ומה הם יכולים לקבל או לא?

דרך אגב, כן.

אני מציע שנדע, יש בארץ-ישראל יהודים פלסטינים, יהודים בארץ-ישראל הקרויה על-ידי האנגלים Palestine וקרויה בערבית "פלסטין", ויש ערבים ארצי-ישראלים, ולכן גם בשפתם ערבים-פלסטינים. חלקם מתגוררים בגליל, חלקם בנגב, חלקם בשומרון, חלקם ביהודה,

במשולש. זאת האמת. אלה עובדות גיאוגרפיות פשוטות, הייתי אומר מדעיות, מי שנולד לפני קום המדינה פלסטיני? השר בגין, חבר הכנסת מג'אדלה מזכיר לך גם את המשולש.

ירושלים. יפו, כל מקום. יפו. מייד אומר, חבר הכנסת מג'אדלה, כדי שלא תהיה טעות, באר-שבע,

חיפה. מדוע אני אומר את זאת? מה עם חיפה, מדוע אני אומר את זאת? אני אומר את זאת מפני שבסוף פברואר שנה זו שודרה בטלוויזיה של הרשות הפלסטינית תוכנית לילדים, והמנחה הנחמדה פנתה אל הילדים הערבים, אם תרצו, אל הילדים הערבים-הפלסטינים, בבאר-שבע, בלוד ובחיפה, ואמרה להם בסיום התוכנית: אנחנו נחזור אליכם עם תוכניות דומות. אתם זכאים לכך, כי אתם חיים שנים רבות תחת כיבוש. זה בראיית הטלוויזיה הרשמית של הרשות הפלסטינית. על כן, צריך לראות את הדברים בכללותם. כשאומר חבר הכנסת טיבי שגם ההצעות

הממשלה בראשותו של אהוד ברק, על-פי הדברים שהבאתי בפניכם רק לפני חמש דקות, וגם ההצעות מרחיקות הלכת כפי שהובאו על-ידי ראש הממשלה אולמרט בסוף שנת 2008 בפני ראשי אש"ף, גם ההצעות האלה אינן מגיעות למינימום שמנהיג ערבי פלסטיני יכול לקבל. אתם רוצים שנפרט את ההצעות האלה? כן, כן. לא, לא, חבר הכנסת כץ. הפקרה, בלשוני, ויתור, מסירת, על-פי הריאיון שנתן מר עבאס, הלוא הוא אבו מאזן, ל"וושינגטון פוסט" בסוף מאי 2008, 98% מן השטח המשותף של

הוא דיבר על 97% משטח יהודה ושומרון. אם מצרפים לזה את השטח של עזה, שהופקרה זה מכבר, באוגוסט 2005, 98% של השטח. ה-2% הנוספים על-פי התוכניות יועברו על-ידי חילופי שטחים בתוך מדינת ישראל גופא. מעבר בטוח בשליטת אש"ף בין עזה לבין יהודה, כנראה בתרקומיא, צריך לומר, אומנם, אומנם בריבונות ישראל אבל בשליטת אש"ף, חלוקת ירושלים והקמת בירה ערבית פלסטינית של אש"ף, תרשו לי לומר אש"ף/"חמאס", כשמסתכלים ברבות הימים ולומדים את הלקח מהפקרת חבל-עזה. ויתור ישראלי על הריבונות בהר-הבית, הר-הזיתים ועיר-דוד, והמרתה בניהול על-ידי קונסורציום בין-לאומי בשותפות של סעודיה,

ארצות-הברית,

וכן, אם מישהו מהחברים דאג,

עכשיו אנחנו שומעים, כפי שהבנו גם

שנה אנחנו מבינים עכשיו, שהתוכנית הזאת אינה מגיעה למינימום,

שמנהיג ערבי יכול לקבל.

כששואלים אותי אם יש לי תוכנית שיכולה להתקבל על דעתם של ראשי אש"ף נוכח הדברים האלה, אין לי עניין אפילו להעלות בדעתי תוכנית כזאת, ואני מציע, אני מציע, שלא נמשיך, גם חברים כאן בבית הזה, להטיל כל הזמן את האחריות ואת האשם בכך שאין הסכם בין ישראל לבין שכניה, הנהגת שכניה ממזרח, רק על כתפינו שלנו.

בתנאים אלה, בתנאים אלה, כיוון שנשאלתי, יש לי הצעה בשבילך. כיוון שנשאלתי, אני ניסיתי לענות, בין השאר כדי לשכנע. אם שכנעתי אז נעשָה מעשה, ואם לא, אז אני מציע להרהר בדברים האלה. אני מציע, אדוני היושב-ראש, אני מודה לך על נדיבות לבך, להעביר את ההצעות האלה לדיון בוועדה.

כן, אפילו אני אומר לך, אדוני השר, אם לא סיימת את מה שרצית, וחברי הכנסת, כולל חבר הכנסת טיבי, התחילו אתך בדיון בנושא מאוד חשוב, אז אפשר להיפגש ולעשות את זה גם במסדרונות הבית הזה. לא, לא, זה לא חידוש במובן הזה. אני מודה לכבוד היושב-ראש.

בבקשה. חברים, אנחנו הרחבנו מעבר למצופה. השר מציע ועדה, ואני צריך לפנות אל המציעים. חבר הכנסת נחמן שי.

לוועדה גם, חבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת זחאלקה. מסכים. מסכים. חבר הכנסת יעקב כץ.

וחבר כנסת בן-סימון, לא נמצא. אם כך, חברי חברי הכנסת, יש לנו הצעות אחרות. ראשון המציעים, חבר הכנסת דב חנין. ואני מבקש להקפיד על הזמנים כיוון שהארכנו בדברים אחרים. בבקשה. אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, רק למען הפרוטוקול אני רוצה להגיד שהקשבתי בקשב רב לדבריך אבל לא השתכנעתי. יש בינינו ויכוח, גם היסטורי, גם היסטוריוסופי, אבל בוודאי נמצא הזדמנויות לנהל אותו. לעניין ביקורו של חומסקי, אדוני היושב-ראש, אני חושב שמה שקרה הוא לא פחות מאשר חרפה. פרופסור חומסקי הוא ללא ספק אינטלקטואל מוביל בעולם, בלי קשר לוויכוח אם אנשים אחרים הם אינטלקטואלים או לא אינטלקטואלים. הוא לא צריך לתאם את ביקורו מראש עם משרד הפנים. איפה נשמע הדבר הזה? בן-אדם בא, רוצה לתת הרצאה אקדמית, הוא צריך לתאם את זה עם משרד הפנים או עם המושל הצבאי?

הדבר הזה גרם בעצם לפגיעה קשה. אני חושב שממשלת ישראל חייבת התנצלות, קודם כול לפרופסור חומסקי אבל גם לציבור, על מה שקרה עם פרופסור חומסקי. רק למען הרקורד,

כיוון שהועלו פה הרבה מאוד דברים, לפרופסור חומסקי יש עמדות מאוד ביקורתיות ביחס להתנהלותה של ממשלת ישראל, שקודם כול מומלץ לקרוא אותן, אדוני צריך לסכם. כן, כן, אני מסכם. מאוד מומלץ לקרוא אותן, כי יש בהן הרבה טעם. אבל בין היתר, פרופסור חומסקי גם ידוע בהתנגדותו דווקא לחרם הכולל על ישראל ועל החברה הישראלית,

אני אומר את זה רק כדי שתכירו את העמדות שלו. לכן אני אומר.

חרם, חרם על ההתנחלויות זה דבר אחר. חרם על ההתנחלויות זה דבר אחר לחלוטין. תודה, אדוני. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני חושב שהפרשה הזו ראויה לדיון רציני הרבה יותר. תודה.

אני בדרך כלל לא מקפיד על לוחות הזמנים כשהנושא מעניין ופתאום מעורר את חברי הכנסת, אבל אנא מכם, יש שר שמחכה להצעה אחרת, יש עוד מציעים אחרים. אני גם לא שם את השעון על הדקה, אבל אנחנו לא רוצים להפוך את ההצעה האחרת להצעה לסדר-היום של שלוש דקות. אז אנא מכם. חבר הכנסת עפו אגבאריה. יַעְנִי, אל-סֻּוַיְעַה עַלַא דול אִלְלִי קֻלְתַ איַאהַא. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, דבר בעברית גם בתעודת הזהות שלך כתוב בערבית, כך שזה בסדר. תרגם לעברית, שנדע לענות. לגבי ביקורו של חומסקי, אתמול שמעתי כשדיבר חבר הכנסת אורי אורבך, שיש כאלה שאפילו הגדירו אותו בוגד. אז ממה שבא מדבריו של חבר הכנסת יעקב כץ, הייתי מצפה לשמוע גם את ה"פולסא דנורא" על בן-אדם כזה כמו חומסקי. דבר בלתי יאומן. איך מדינה כזאת חזקה, שאומרת השכם והערב שאנחנו כזאת מדינה חזקה וכל העולם מודה בזה, פתאום פוחדים מליצן ספרדי שיבוא למדינת ישראל ומחזירים אותו משדה התעופה?

פתאום פוחדים ממלה של אינטלקטואל שיבוא ויגיד מלה בשטחים הכבושים? ואם לא מפחדים, למה אתם כל כך, תודה לחבר הכנסת אגבאריה. הנקודה ברורה. חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, ואחרון אחרון, חבר הכנסת מאיר שטרית, השר לשעבר.

אני מודה בלב שלם על דבריו המאלפים של כבוד השר בני בגין. נהניתי מכל רגע. השתכנעתי פעם נוספת שהפשרה היא הדרך היחידה שיכולה להיות, דווקא אחרי דבריך, והדיון האינטלקטואלי שאתה דיברת עליו לפי הצעת היושב-ראש, אני חושב שהוא הכרח, בינינו קודם כול, כדי שנוכל לשדר כאן מסר כישראלים, פלסטינים, יהודים, כחברה ישראלית שיש בינינו גם דיון אינטלקטואלי מעמיק על עתידנו ועתיד ילדינו ונכדינו. תודה לחבר הכנסת גאלב מג'אדלה. לדעתי אנחנו נרים את הכפפה. אולי נארגן, אם חבר הכנסת מג'אדלה ואחרים ירצו,

בכבוד.

חבר הכנסת מאיר שטרית, בבקשה.

על-פי התקנון באמת הצעה אחרת לסדר-היום היא בדקה, אז אני אראה שאפשר לעשות את זה בדקה. הנה, אני לוקח זמן ואומר שהעניין הזה עם נועם חומסקי הוא בעיני פשוט שירות דוב שמישהו עשה למדינה. שירות דוב, אומרים, מה זה שירות דוב?

מישהו שהיה לו דוב חבר, הלך אתו ביער ואמר: תשמור עלי מפני זבובים.

הדוב ישב לידו לשמור עליו מפני הזבובים, וזבוב אחד נודניק היה חוזר כל פעם. הוא מגרש אותו והוא חוזר. בסוף הוא התעצבן, חיכה עד שהזבוב יעמוד על המצח של האיש, לקח אבן גדולה ומעך את הזבוב. זה נקרא שירות דוב. מרוב רצון כאילו להגן, עושים נזק. העמידו פה את נועם חומסקי להיות אישיות מפורסמת בעולם, שכל אויבינו ירצו בכבודו, וזה טעות, טעות גדולה מאוד שכדאי ללמוד ולהיזהר ממנה. תודה על הדברים ועל העמידה בזמנים. אנחנו עוברים להצבעה, חברי חברי הכנסת. מי שיצביע בעד, זו הצבעה בעד דיון בוועדה. איזו ועדה? ועדת עובדים זרים.

פנים והגנת הסביבה. נגד, זה הסרה.

בעד, 10, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שההצעות לסדר-היום בנושא מניעת כניסתו של פרופסור חומסקי תידונה בוועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא הבא: שחרורו של מנהיג ה"חמאס" מוחמד אבו טיר, הצעות לסדר-היום מס' 3208 ומס' 3220. ישיב להצעה השר לביטחון פנים, השר אהרונוביץ, ואני מודה לך, אדוני השר, גם על שהקשבת וגם על הסבלנות שבה חיכית, וודאי לחברת הכנסת רוחמה אברהם שחיכתה להצעה שלה. אני מזמין אותך, גברתי. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, תרשה לי להודות לך באופן אישי על עצם העובדה שהואלת בטובך לבוא להשיב על ההצעה לסדר-היום. אני אומרת את זה במלוא הכבוד וההדר משום שהשר שדיבר לפניך בחר להשיב בשמה של חצי ממשלת ישראל. הוא כבר השיב בשם שר הפנים ושר החינוך וכל השרים שרק היו. אני לא מאשימה אותו, אבל ממשלה שהיא הכי גדולה בתולדות מדינת ישראל, שלא תתפנה לכנסת, להשיב על הצעות לסדר? אתה בעיני אור לגויים. יישר כוח. אדוני היושב-ראש, ב-30 ביוני 2006 הורה שר הפנים דאז, חבר הכנסת היום רוני בר-און, לשלול את אזרחותם של ארבעה אנשי "חמאס" שהתגוררו במזרח-ירושלים. אחד מאותם ארבעה לא היה אחר מאשר בכיר ה"חמאס" מוחמד אבו טיר, אשר ביום חמישי האחרון שוחרר מהכלא הישראלי לאחר שריצה ארבע שנות מאסר. ברוב כבוד, בהדרת מלך,

אותו אבו טיר במזרח-ירושלים. ראינו את התמונות, ואני מודה שכאזרחית במדינה התמונות היו קשות בעבורי, ואני בטוחה שלעוד רבים כמוני. אני שואלת את עצמי ואתכם ואת שרי הממשלה הזאת: עד לאן תגיע ממשלת ישראל בצעדיה האטומים ותתנהג כמו בת יענה שטומנת את ראשה בחול? אני רוצה להבין: מה העניק למדינת ישראל ה"חמאס", שהממשלה הזו כל כך מתעקשת להחזיר לו פעם אחרי פעם טובה ומחווה? גם אם על-פי פסיקת בית-המשפט מאסרו הסתיים, מאסרו של אותו אבו טיר, היתה ויש אפשרות לנקוט צעדים להמשך כליאתו. הרי הוא מוגדר כקלף מיקוח כלפי אותו הילד של כולנו, גלעד שליט. אבל זה התחיל בחודש ספטמבר 2009,

ישראל שחררה תשעה בכירים ב"חמאס", וזאת ללא עסקה לשחרורו של גלעד. זה המשיך בחודש שעבר, שבו שוחרר ממעצר השר לענייני אסירים לשעבר בממשלת ה"חמאס", אני חושבת שקוראים לו וספי כבהא, אם אני מאייתת את השם נכון,

ללא עסקה לשחרורו של גלעד שליט. ולאחרונה שוחררו כמה בכירים נוספים מה"חמאס" וביניהם יושב-ראש הפרלמנט הפלסטיני, עזיז דוויק, דְוויק, תודה, חבר הכנסת. וביום חמישי האחרון הגדילה, כפי שאמרתי, ממשלת ישראל לעשות, כאשר היא העלימה עין, עצמה את עיניה ושחררה אדם לביתו שבמזרח-ירושלים, אותו אדם שאזרחותו נשללה על-ידי שר בממשלה הקודמת בשל פעילות עוינת למדינת ישראל. אדוני השר לביטחון פנים, אני מאוד מכבדת ומעריכה אותך, אבל אני באמת רוצה לשמוע תשובה. אני רוצה לדעת כיצד שחרור של אדם כמו זה תורם לביטחון הפנים של מדינת ישראל.

השר בגין, שמילא את מקומות של שר הפנים, שמילא את מקומם של הרבה מאוד שרים, שר הפנים, כשהיה דיון במסגרת הצעת חוק לשלילת אזרחות, הביע תמיכה גדולה מאוד, וזו אותה הצעת חוק שהציע חבר הכנסת דוד רותם. זה טוב ויפה, אבל אני גם שואלת את אותו שר פנים: איפה אותה אכיפה של השחרור של מוחמד אבו טיר?

אני לא מדברת על העובדה שהעסקה לשחרורו של גלעד שליט לא נחתמה עדיין. הוא איננו יושב בבית. ההורים שלו לא זכו עדיין לשמוח עם שובו הביתה. והמצב שבו אנו נמצאים הוא הרבה יותר רע וחמור ממה שהיינו בו לפני חצי שנה ולפני שנה וחצי, כי מתוך 60 קלפי המיקוח שהיו לנו, שעצרה ישראל בשנים האחרונות, נותרו ברשותה רק 12 מבכירי ה"חמאס". ואני שואלת אתכם, חברי חברי הכנסת, אתכם, שלושת השרים שיושבים כאן, והלוואי שראש הממשלה היה כאן לענות לי, לענות פעם אחת ולתמיד, עד מתי הממשלה הזו תשב בחוסר אונים ומעש אל מול כל המחדלים הללו? תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, חברת הכנסת רוחמה אברהם. חבר הכנסת דני דנון לא נמצא כאן. אני מזמין, אם כך, את השר לביטחון פנים, השר יצחק אהרונוביץ, להשיב על ההצעה

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

הכנסת דני דנון, שאיננו פה, לא נוכח, וחברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא ביקשו לדון בשחרורו של מוחמד אבו טיר. מוחמד אבו טיר, מבכירי "חמאס" בגדה, נעצר בחודש יוני 2006 לאחר חטיפת החייל גלעד שליט במסגרת מבצע רחב היקף שבמהלכו נעצרו 65 פעילים מרכזיים בזרוע הפוליטית של ה"חמאס" בגדה המערבית ובמזרח-ירושלים. אבו טיר נעצר בירושלים על-ידי שוטרי מפלג המיעוטים ביחידת מחוז ירושלים. במשפט, בבית-המשפט, בבית-הדין הצבאי, יוחסו לו עבירות של חברות בהתאגדות בלתי מותרת, בנשיאת משרה בארגון טרור.

לפני כמה ימים שוחרר אבו טיר לאחר שנסתיימה תקופת המאסר שגזר עליו בית-המשפט ולא ניתן להחזיקו מעבר לזמן הקצוב. באופן מקרי אישרה היום הכנסת שלוש הצעות חוק העוסקות בהרעת התנאים של האסירים הביטחוניים החברים בארגון טרור ומחזיקים חייל בשבי. בנוגע לעסקת חילופי השבויים, הרי שאין זה המקום לפרט את המגעים המתנהלים באותו עניין. אתה מציע, לא, אני סיימתי. אני יכול, במשפט אחד לחברת הכנסת רוחמה אברהם: כידוע, באותו היום, ביום השחרור, הוא מייד זומן למשטרת ירושלים, נלקחה ממנו תעודת הזהות וניתנה לו,

שהות של 30 יום לעזוב את ירושלים, הוא לא יחזור יותר לעיר, כי הוא חבר בארגון עוין, ה"חמאס". מזה הוא כמובן לא מרוצה, נקרא לזה. אבל זה הדבר היחידי שהיה אפשר לעשות לגביו. אני מבין את הצער, אני מבין את הצעקה הגדולה של החייל שיושב שם, אבל לא ניתן להחזיק אותו בניגוד להחלטת בית-המשפט. מה אדוני מציע?

להסתפק בדברי השר? מה שחברת הכנסת רוצה. יש לי הצעה אחרת. התקנון מחייב, אם מסתפקים בדברי השר, גם זאב בילסקי ביקש וגם אתה,

אז אין הצעות אחרות, כי השר מסתפק,

כולם מסתפקים, ואנחנו ממשיכים בסדר-היום. תודה, אדוני, השר לביטחון פנים. ואני רוצה להגיד בשבחך, הוא הלך כבר, דרך אגב, אדוני השר בגין, אפשר למסור לו אחר כך: הוא בין השרים היחידים שתמיד מקפידים להגיע, גם בזמן, והוא לא מבקש שיחליפו אותו לענות בהצעות לסדר לחברי הכנסת.

אדוני היושב-ראש, שיישלח אליו הקטע הזה של הפרוטוקול. בהחלט, אנחנו נעשה את זה, והנשיאות, אני גם אומר לו. כן, בהחלט, בהחלט. אני מקבל מה שאתה אומר, אדוני. הנושא הבא: סיוע למורים ערבים מהצפון ומהמרכז שמלמדים בנגב, הצעה לסדר-היום מס' 3091. חבר הכנסת אברהים צרצור,

כמובן ישיב, כן, השיח' אברהים צרצור. כמובן ישיב לך השר בני בגין. בבקשה, אדוני השיח'. כבוד היושב-ראש,

כנסת נכבדה, אני חושב שאין מלה שיכולה לתאר את מאות, אלפי המורים מהצפון והמרכז שמלמדים במקום הנידח ביותר בדרום הארץ, דהיינו בנגב. יותר מאשר חלוצים, ממש pioneers. אני מדבר על, כפי שאמרתי, מאות ואלפים של מורים מהצפון ומהמרכז שנטלו על עצמם את עבודת הקודש, את מלאכת העשייה והיצירה של החינוך הערבי במקום שנקרא נגב בדרום, חלוצים שהקריבו רבות למען יקבלו עשרות אלפי ערבים אזרחי מדינת ישראל בנגב את החינוך שהם זכאים לו. אלפי מורים אלה, כבוד השר, לצערי הרב לא מקבלים את התמריצים התואמים את עשייתם הקדושה, דבר שגורם להתמרמרות שהולכת וגוברת. מצב זה מחייב התערבות רצינית של משרד החינוך, למען יתוקן העוול שנעשה להם. אני אמנה בקצרה, כבוד היושב-ראש, כמה ממאפייני דרך הייסורים שעושים מאות, אלפי המורים האלה יום-יום, ואני אתן את הדוגמה של הנסיעות. ניקח למשל, כבוד השר, מורה מנצרת, שחייב לנסוע פעם בשבוע. קודם כול הוא יוצא מהעיר נצרת. אם יש אוטובוס שמגיע לבאר-שבע, אז הוא לוקח את האוטובוס הזה מנצרת ונוסע ישר לתחנה המרכזית בבאר-שבע. אם אין אוטובוס כזה, מורה מנצרת חייב לקחת אוטובוס קודם כול לתחנה המרכזית בתל-אביב, ומשם הוא לוקח אוטובוס אחר לתחנה המרכזית בבאר-שבע. משם הוא לוקח מונית לדירתו ששכר בתוך העיר באר-שבע, מכין את עצמו, ויוצא עוד הפעם לתחנה המרכזית בבאר-שבע, לוקח אוטובוס ונוסע ישירות לכפר שבו הוא מלמד, ומגיע לצומת הכניסה של הכפר עצמו, היות שאין תחבורה ציבורית שנכנסת לתוך הכפרים הערביים בנגב. משם הוא לוקח רכב שירות, שמכניס אותו, ולא תמיד מוצאים את רכב השירות הזה בכניסה לכפרים. במידה שהרכב הזה נמצא שם, הוא לוקח אותו ומסיע אותו לאותו בית-ספר שהוא מלמד בו. אותו דבר, אותה דרך ייסורים, הוא עושה יום-יום הלוך ושוב, ובסוף השבוע הוא נאלץ גם כן לעזוב את כל הדרום וללכת באותה דרך של ייסורים חזרה לנצרת, עיר מגוריו. מסלול כזה הוא מסלול של מעין עבודת פרך כזאת, שצריכים לקחת אותה בחשבון כשבאים ומתחשבנים או עושים חישובים במשרד החינוך, או כשמחליטים לגבי הסכומים שמפצים בהם את המורים האלה, שמשקיעים סכומי עתק.

לפי הנתונים שאני ליקטתי וחקרתי ולמדתי לעומק: מה שמשרד החינוך, כבוד השר, משלם עבור הנסיעות, שעולות המון כסף, הסכום שמשרד החינוך משלם למורים האלה לא עולה על יותר מ-35% מהעלות בפועל שמורים אלה מוציאים מכיסיהם, על חשבון המשכורת שלהם. נושא שני, ואני רק אמנה בקצרה,

אבל גם הערה חשובה: לפי החוק צריכים להחזיר נסיעות לכל אדם, מלוא ההוצאה שלו. אני לא יודע למה 35%. זה המצב. זה המצב. אלה הנתונים, לצערי הרב. הנושא השני הוא הארנונה. הם משלמים סכומים גדולים מאוד על הבתים שהם שוכרים בבאר-שבע. כולנו יודעים,

שמחירי השכירות מיתמרים מעלה-מעלה בכל יום, בכל חודש. ולכן הסכומים שהם משלמים עבור שכירת דירה הם גם סכומים אדירים. מים, חשמל, גז, נסיעות בתוך באר-שבע לאלה שיש להם משפחות. לא כל המורים הם רווקים,

ואחוז גדול מהם, שהם גם נשואים, ונשותיהם וילדיהם נמצאים אתם בבאר-שבע, באותו מקום. אז יש נסיעות שמחייבות את המורה הזה להסיע את ילדיו, את פעוטותיו, ממקום המגורים, מהדירה שהם שכרו, לגני-ילדים בתוך העיר באר-שבע, וגם זה מהווה תוספת של עלויות, אחזקת רכב, של אלה שיש להם רכבים וכו'. סכומים כאלה באמת מהווים, לפי מסמך שיצא לאחרונה על-ידי קבוצת המורים שמלמדים שם, מה שמשרד החינוך משלם, 6,000 שקל לשנה, זה פחות,

מ-35% מההוצאות בפועל של המורים האלה. הדבר הזה מחייב טיפול מוסרי, טיפול שורש של משרד החינוך, כדי להקל עד כמה שאפשר על האנשים, שהגדרנו אותם בתחילת דברי כחלוצים שנושאים על כתפיהם את עבודת הקודש הזאת, מלמדים מאות אלפי תלמידים.

בבקשה, אדוני השר בני בגין, להשיב. עד שתגיע, הייתי מעדיף במקרים כאלה,

אני אדבר ותשמע תוך כדי הליכה, ששר החינוך היה נמצא במקרים כאלה. כי היריעה שהציג לנו פה חבר הכנסת צרצור בנושא הדרישות של המורים והבעיות, אני לא בטוח שתשובה שכתבו לך תקיף את כל הנושא. אבל, אדוני היושב-ראש, אנחנו לא יכולים.

עכשיו אתה אומר זה, אנחנו צריכים להחליט. בוא נדבק בוורסיה הקודמת. אני מסכים אתך. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, בקשר להערתך האחרונה, אני

מסכים לגמרי עם דבריך, שלו עלה שר החינוך הפעיל, הפעלתן, היוזם שלנו, השר גדעון סער, זה היה מועיל לדיון, כי הוא בוודאי מתמצא בפרטים יותר ממני. אביא את הדברים בעיקרם ובקצרה, כפי שאכן נמסרו לי. אני מבקש קודם כול להודות לחבר הכנסת צרצור על העלאת סוגיה חשובה, שדורשת בוודאי לא רק תשומת לב אלא גם טיפול וגם פתרון. אנחנו כולנו מסכימים שאחת המשימות החשובות ביותר בכלל, ואצלנו בפרט, היא המשימה של חינוך הדור הצעיר. אנשים שמוכנים להקדיש את זמנם ומרצם לאורך שנים רבות להוראה, הם ראויים להוקרה בכל מקרה, ואנחנו גם יודעים שבדרך כלל קשה לפצות אותם על העמל הרב שהם משקיעים, אפילו במרכז הארץ. על-פי הנתונים שבידי, מדובר בבעיה שכרוכים בה יותר מ-1,000 מורים, 1,400 על-פי המספר שכאן, שמתגוררים בצפון, שמענו שגם במרכז, ואכן מועסקים באזור הנגב ועושים שם עבודה חינוכית חשובה. משרד החינוך

כלפי קבוצה חשובה זו מדיניות תגמול מועדפת, בהתאם להסכמים הקיבוציים שנחתמו עם הסתדרות המורים בנושא זה. במסגרת ההסכמים האלה, התגמול ניתן בשלושה סעיפים שונים, אולי באופן שאיננו מספק אבל עדיין בכל זאת בשלושה סעיפים: תוספת עבור שכר דירה, בסכום של 500 שקלים בחודש, מימון חלקו של המורה בהפרשות לקרן ההשתלמות, תשלום במקומו,

וכן תוספת עבור נסיעות, כפי שהעלה המציע, אבל בסכום של עלות נסיעה מהצפון לדרום, ובחזרה כמובן, אחת לשבוע, כאשר ההחזר נקבע בהתאם למחירי הנסיעה בקווי התחבורה הציבורית. זהו המצב הנוהג היום, וחבר הכנסת צרצור,

זה תיקון מאוד חשוב, כי אני הופתעתי שהצגת שמקבלים 35%, והשר עונה שמחיר נסיעה באוטובוס. אבל כאן הועלו לפחות, אנחנו מדברים על כך שהחוק מחייב לשלם למורה או לנוסע, אתה צודק וגם הוא צודק, אבל מדובר בנסיעה מנצרת

אני הספקתי להכיר את השר והוא אוהב לדייק. אני גם רוצה לעזור לך לדייק בנושא החשוב שעלה קודם, שהוא אמר שמקבלים רק

אולי אין הבדל. אולי בסופו של דבר יסתבר שאכן מה שמשולם איננו אלא שליש מההוצאה למעשה. אולי זו הכוונה. לכן, זה ראוי לבדיקה. נכון. זה המצב דהיום.

מוסרים לי מטעם משרד החינוך שסוגיית העסקתם של מורים מן הצפון במחוז הדרום נבדקת בימים אלה על-ידי משרד החינוך ומשרד האוצר ובשיתוף עם הסתדרות המורים. כפי שנמסר לי, במסגרת בדיקות אלה נבחן עדכון גובה המענק לנושא הדיור, כפי שהועלה על-ידך, אבל מכיוון שאתה העלית סוגיות נוספות, אני מציע שהצוות שעוסק בכך, תבוא אתו בדברים או יבוא הצוות לדיון בוועדת החינוך, כשיתקיים, כדי להעלות את כל הקשיים ולנסות למצוא פתרון משביע רצון.

אני שב ומודה לחבר הכנסת צרצור על העלאת הסוגיה הזאת לדיון, ואני מציע להעביר אותה לוועדה, כדי שהמכלול יובא גם בפני חברי הכנסת וגם בפני המשרדים הנוגעים בדבר, והאנשים האלה יוכלו להמשיך ולהתמיד לאורך זמן במשימה החשובה שנטלו על כתפיהם. תודה, אדוני היושב-ראש.

הצעה אחרת לחבר הכנסת זאב בילסקי. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני חושב שההצעה של חבר הכנסת צרצור מאוד במקום. זאת בעיה שאנחנו נתקלים בה, בייחוד בנושא הזה. מעט מאוד מקומות יש שהמורה צריך לנסוע מהגליל לנגב או הפוך, זה אך ורק במקרה הזה.

הייתי קורא לשר החינוך לנסות לפתור את הבעיה מהשורש. מה שהמציע אומר הוא שלפחות במצב הקיים, אלפי אנשים נוסעים כל הזמן הלוך וחזור, בוא תשפה אותם

אני הייתי מציע שמשרד החינוך יעשה מאמץ כדי לקחת מתוך הנגב, מתוך אותה אוכלוסייה שמסיעים אליה, ולקדם מהר מאוד את האנשים, לתת להם תמריצים כדי שילכו לסמינרים למורים, ובצורה כזאת נפתור את הבעיה כדי שלא יצטרכו לנסוע מהגליל לנגב ולבוא וללמד שם. תודה. לפני שאנחנו עוברים להצבעה, אדוני השר, פלאי הטכנולוגיה. סימס לי אחד המורים החיילים הדרוזים, וזו לא שעת פניות לשר החינוך, אבל הוא אומר שלא מכירים להם, באותה מסגרת הדרישות, בשירות הצבאי כחלק מהוותק שלהם. אני עונה לאותו אזרח שנטפל בזה. טיפלנו בזה בעבר, בשירות המדינה, השירות הצבאי, איך אפשר? אז כנראה יש בעיה. אלה ששירתו עשו את התפקיד כשירות חובה,

זה מוזר לי. אנחנו נבדוק את זה, אולי הכוונה לאלה, אני בשירות המדינה בפועל, בתוך המנגנון. שקלתי גם להיות בשירות המדינה כשהייתי מחוץ למנגנון. אנחנו ניתן תשובות לאותם אנשים. אם כך, אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החינוך, התרבות

בעד, 5, אין מתנגדים ואין נמנעים.

ההצעה לסדר-היום בנושא סיוע למורים ערבים מהצפון והמרכז המלמדים בנגב תובא לדיון בוועדת החינוך והתרבות. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הנושא הבא: ביטול התוכנית ללימודי הזהירות בדרכים,

של חבר הכנסת זאב בילסקי. בבקשה, אדוני. חיכית בסבלנות

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברי הכנסת הנכבדים,

אדוני היושב-ראש, כל פעם שמזלי שופר עלי,

אתה היושב-ראש כשאני מדבר, ותמיד יוצאים מזה דברים טובים. אני זוכר, כשהעליתי את הנושא של ניצולי השואה, הסכסוך בין הבנקים לבין החברה להשבת רכוש, כתוצאה מהסיוע שקיבלתי ממך, אני חייב להגיד לך שהנושא מסתייע: בימים אלה מתחילה בוררות במקום בית-משפט, ובתוך שלושה חודשים כנראה העניין יסתיים. אז יש לך זכות גדולה ולי יש מזל גדול כשאני מדבר. יכול להיות שגם הנושא שאני נמצא לשמו עכשיו, משום שאתה היושב-ראש אולי יהיה איזשהו,

אנחנו נעזור במידת האפשר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני זוכר אנשים נפלאים שעשו מאמץ אדיר בכל ממשלות ישראל כדי להקים רשות מיוחדת שתילחם בתאונות הדרכים. אמרו: בואו נעשה את הרשות הזאת נפרדת, שלא יהיו לחצים פוליטיים,

תאונות הדרכים הן דבר שמאחד את כולנו. סוף סוף הוקמה הרשות ונקבע התקציב שלה, ונקבעו החוקים כיצד היא תתקיים. לא רק שהרשות הזאת סורסה לגמרי, אין לה היום יושב-ראש, אין לה היום מנכ"ל, אולי בימים אלה זה מתחיל להסתייע, אבל נושא שהיה בלב הקונסנזוס: כאשר כולם סמכו את ידיהם על כך שלאור מכת תאונות הדרכים שממש הורסת כל חלקה טובה במדינת ישראל, ואני רוצה להזכיר לכל חברי הכנסת שיותר אנשים נהרגו בתאונות הדרכים מאשר בכל מלחמות ישראל, הנה, קרן אור נפתחה לנו כאשר החליטה הממשלה שהיא מקציבה כסף כדי ללמד ילדים בבתי-ספר את הנושא של לימודי תעבורה. אתה לא יכול ללכת בכביש כאשר אתה חושב שאתה תתנהל בכביש כאילו שאתה מתנהל בביתך הפרטי. הכביש זה מקום מסוכן. ותראו מה קרה לנו. כבר התחלנו, הכשרנו מורים, בתי-הספר הבינו את החשיבות של לימודי זהירות בדרכים, של הכשרת הנהגים. לא רק זה, אדוני היושב-ראש, ממחקרים שביצענו אנחנו למדנו שהמעורבות של נהגים צעירים בתאונות דרכים היא הרבה יותר גבוהה מאשר של נהגים בגיל שלנו.

ראינו,

אנחנו נזהרים, בחור צעיר שנכנס לרכב ושם את החברה שלו לידו

והוא חושב שהוא עכשיו יראה לכל עם ישראל איזה נהג מוכשר הוא, בצורה כזאת אנחנו מגיעים למצב שכל שנה אנחנו צריכים לספור את מתינו. אנחנו באים בלילה, משטרת ישראל דופקת בדלת ואלוהים ישמור. ילד שעבר את הכול, שההורים שלו גידלו אותו, שהביאו אותו לכך שיתגייס לצבא, שהוא מסיים בעזרת השם שלוש שנים של שירות צבאי, יש לו עכשיו חלום שהוא יעבוד קצת, ייסע לטיול, ילמד, ופתאום הדפיקות האלה ב-03:00 וקצין משטרה מודיע להורים שהבן שלהם נהרג בתאונת דרכים. איך יכולה ממשלת ישראל להחליט, ביום ראשון הקודם, שיופסקו לימודי התעבורה בבית-הספר? איך השרים נתנו את היד לכך, כשגם אם יש סיכוי אחד למאה, אצלנו אמרו: כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו, אולי אחד יינצל כתוצאה מזה שהוא ישב בבית-ספר ולמד, והדריכו אותו, ואמרו לו, והסבירו לו. הלוא מה קורה?

כשאתה לומד לנהוג יש לך 28, 30 שיעורי נהיגה. מרוב הפקקים, מרוב הקלאץ', מרוב העליות, עד שאתה מתחיל אתה כבר מסיים, והעסק הזה למעשה נגמר לך, ואתה הולך לטסט, עובר את הטסט. אם זה היה בקיץ, אז אין לך מושג איך נוהגים בחורף, ואם זה היה בחורף אתה לא יודע איך נוהגים בקיץ. לצערי הרב, האלימות במדינת ישראל היא כזאת שכל נהג הוא מלך. אנחנו רואים אלימות, חוסר סובלנות, מעט מאוד אנחנו רואים אנשים אדיבים. ואם כבר יש מישהו אדיב שעוצר ליד מעבר חצייה, אז עובר איזשהו נהג והורג את האנשים שהולכים במעבר החצייה. איזה נוהל של התנהגות יש פה בכבישים? דווקא פה, דווקא בשנה שלצערי הרב יש לנו, מתחילת השנה ועד היום, אדוני השר, עלייה של קרוב ל-20% בהרוגים בתאונות דרכים, דווקא בשנה כזאת, דווקא במקום שאנחנו כל כך צריכים לחוס על אותם חיי אדם, כשבסופו של דבר בכל תאונה לא רק הם, אותו נהג שנוהג שלא כדין, הוא זה שמשלם את המחיר. כמה משפחות תמימות נהרסו בדקה אחת, בשנייה אחת, בגלל נהג צעיר שלא למד, שלא הבין, שלא הפנים, שלא תרגל. ובאה ממשלת ישראל עכשיו ומבטלת, מכל הדברים שיש פה לעשות. אותה ממשלה שבהינף יד הניפה את ידה בעד 135 מיליון שקל, ואדוני השר, אולי הוא לא כל כך בקי בענייני חינוך, הוא לא כל כך בקי בעניינים אחרים שהוא משיב עליהם היום, אבל יש נושאים שהוא כן מכיר אותם טוב, ובטח מכיר נושאים,

שאנחנו התחבטנו בהם, וכל המדינה עמדה והסתכלה איך אנחנו הולכים לזרוק 135 מיליון שקל כאשר יש לנו פיקוח נפש יומיומי בבית-החולים באשקלון. אנחנו ראינו איך אנחנו, תמורת כל מיני הסכמים משלמים כל כך הרבה כסף. ואתם יודעים מה, אני מוכן להבין שצריך את זה, שיש פה דמוקרטיה, שיש מחיר לזה, שצריך לשלם.

אבל על מה אני מתחנן היום? מה אני מבקש, אדוני השר? שלפחות תיקחו את אותם 20 מיליון שקל, כסף קטן בשביל ממשלה כזאת. לא רוצה להיכנס ולהגיד לכם מה עשיתם ב-20 מיליון שקלים בהינף יד, בלי לחשוב פעמיים, לבקש מכם, ולהגיד לכם: תחוסו על אותם אנשים שיצטרכו לנקוש על הדלת שלהם ב-03:00. תחשבו על זה.

באחד מתפקידי הקודמים הייתי ראש עיריית רעננה, ואני לפעמים התלוויתי לשוטרים בלילה כזה, כשצריך להגיע, כי אני מכיר את המשפחה.

אני צריך לספר לכם מה זה לשבת עם משפחה שאתה מבשר לה, ועל מה ולמה? ותופסים את הראש אחר כך, ובוחנים איך זה קרה, ולמה זה קרה. ובאה הממשלה והחליטה שנלמד את הילדים קצת נהיגה. עכשיו אני אספר לכם איך זה קורה במדינות העולם החופשי. יש מדינות ששם כבר בגיל 16 נותנים לבן-אדם לנהוג.

נותנים לאבא שלו ללמד אותו נהיגה. אז הוא לאט-לאט לומד, עוד שעה ועוד שעה, ויושב עם אבא. באוסטרליה יש תוכניות של נהג צעיר, איך צריך, רשיון מדורג, לא על המקום נותנים לך רשיון. כל המחקרים הובאו לפה, לא נעשה פה שום דבר.

מילא אם הממשלה היתה אומרת: תשמע, חבר הכנסת בילסקי, נניח הממשלה היתה אומרת: תשמע, אנחנו מונעים את תאונות דרכים, לא צריך יותר מדי ללמד. לדוגמה, התקנו מצלמות אלקטרוניות. לפני עשר שנים בדקו בסידני באוסטרליה: שמו שם 3,000 מצלמות, והורידו ב-50% את תאונות הדרכים, מצלמות אלקטרוניות. ואז כל נהג יודע שבכל מקום שהוא לא נוסע, הוא נתקל במצלמה, הוא מוריד את הרגל מהגז. הוריד את הרגל מהגז, פחות ביקור ב-03:00 אצל המשפחה. פה, אלוהים ישמור. ממשלת ישראל עשר שנים עוד לא התקינה מצלמה אחת. אגיד לכם את האמת, אומרים לי: חסר תקציב. אתם יודעים מה, חסר תקציב? אני מוכן לתת לכם עשרה אנשים שמוכנים, על חשבונם, מחר להציב את המצלמות והם יקבלו גם את ההכנסות. עסק לא רק בכלל, אם ממשלת ישראל לא מבינה את זה. אתה אומר שיורידו את הרגל מהגז.

גם אחרי ה-50% שיורידו את הרגל, אתה יודע כמה נשאר מה-50% הנותרים? 1,800 שקל קנס, מצלמה. תוך 48 שעות זה מגיע הביתה, יש לך שבעה ימים לשלם. לא שילמת? שוטר דופק לך בדלת, אומר: אדוני, בבקשה, או שאתה הולך אתי או שאתה משלם. ואז אנשים מתחילים להבין שמתייחסים פה ברצינות. זה רעיון לא רע, אם אותם אנשים גם ישלמו את השוטרים. האמן לי, עשיתי את החשבון. אני לא אגיד לכם שאני, סך הכול עבדתי קשה כדי להגיע לפה, אני לא כל כך מהר רוצה לעזוב, אבל אם תהיה הצעה של איזו חברה של משהו כזה,

שווה לשקול את זה, עסק כלכלי לא רע בכלל. אבל נעזוב את העסק הכלכלי, נציל חיי אדם. לא עושים פה שום דבר,

תראו איך אנחנו נוהגים פה.

שאחת הסיבות לתאונות דרכים היא מעבר ברמזור אדום. עכשיו, בזה שאנשים מוכנים לעבור ברמזור אדום, הם למעשה עושים אחד מהשניים: או שנוטלים את נפשם בידם או שנותנים את נפשותינו בידם, כי זה רולטה רוסית. הוא יוצא, אז ברור שמישהו נוסע באור ירוק ולא יודע שמישהו נכנס לצומת. לסיכום, אדוני היושב-ראש, אני באמת לא מצליח להבין את ממשלת ישראל: מצד אחד, לא עושה שום דבר להפחתת תאונות הדרכים, מצד שני, לא מקיימת ישיבת חירום. לא רק התרגיל, שלא קיימו את ישיבת הקבינט. אבל עכשיו, ישיבת חירום, יש עלייה של 20% בתאונות דרכים. מה אני מצפה מממשלה? שיעזבו את הכול, יעשו ישיבת חירום. ראש הממשלה מכנס בשעה 18:00 את הקבינט, ב-24:00 את שר המשטרה והמפכ"ל. מתחילים לעשות תוכנית. כי נהרגים פה אנשים. את זה לא עושים. הדבר היחידי שמצליחים לעשות, אדוני היושב-ראש, זה לבוא ולהפסיק חלום של אנשים, חלום שהם הגשימו אותו והצליחו להביא ללימודי תעבורה בבתי-ספר. לכן אני באמת נמצא כאן כדי להגיד לך, אדוני השר: אם אתה יכול להעביר את דברינו, אנחנו האנשים הפשוטים, לבקש על נפשותם של אותם אנשים, ולבקש משר החינוך, שלמעשה, מה הוא יגיד, הלוא הוא יגיד, אדוני השר, הוא יגיד: רבותי, אם יהיה כסף אני מוכן לעשות, אני לא נגד לימודי תעבורה, אבל שהשר ההוא יעביר לי כסף ואז אני מוכן לעשות את זה. לכן אני מבקש מכם, תשבו ביחד, תחליטו, זה לא סכום גדול, ותמשיכו את לימודי התעבורה.

תודה רבה לך, חבר הכנסת זאב בילסקי. השר זאב בנימין בגין, בבקשה.

בילסקי, כראש עיר, אתה ידעת איך לפעול ואיך להביא לשיפור גדול בעיר שעמדת בראשה שנים רבות, אחר כך עשית גם דברים והראית שאפשר גם לעשות דברים בסוכנות היהודית. אתה הצעת שהשרים יתכנסו יחדיו וימצאו פתרון, אני חושב שאוכל לומר,

תשובת שר החינוך, שאכן התקבלה הצעתך מראש, וכך גם נעשה. אני מבקש להקדים, ביקש שיקבלו החלטה חיובית,

מייד. כיוון שחבר הכנסת בילסקי אמר שהוא איננו מבין את החלטת הממשלה, אז זה קורה, אז תפקידי עכשיו להסביר על מנת שחבר הכנסת בילסקי גם יבין,

בטוח שהוא גם יתרצה. אבל, כהערה כללית, הנושא כשלעצמו, עצם העלתו היא חשובה ביותר, והמציע הזכיר את העובדה שבחודשים האחרונים אכן יש עלייה חמורה, קשה, בנפגעים בתאונות דרכים. אבל ראוי להזכיר שבשנה שעברה, שנת 2009, היתה ירידה אמיתית, חשובה, של כ-25% במספר ההרוגים. אני לא זוכר את מספר הפצועים, אבל במספר ההרוגים. זהו הישג שאין להמעיט בחשיבותו, מפני שהמספרים האלה לא מתורגמים למה שקרוי "נסועה". אתה אמרת בצדק שאני אינני מתמצא בחלק מן הנושאים שאני צריך להשיב עליהם היום כאן בפני הבית הנכבד הזה, אבל את המלה נסועה למדתי לפני שנים רבות. אם לוקחים בחשבון, לטובת הצופים, את הקילומטרז' שעושות מכוניות בישראל, שעוברות מכוניות בישראל בשנה, רואים שלמרות זאת ניתן באופן עקבי להפחית מאוד את מספר הנפגעים מתאונות דרכים.

יש כאן הצלחה, צריך גם לברך עליה. צריך להבין מאין היא באה, אין זו גזירה משמים. זו ההוכחה שלא מדובר בגזירה, ובעבודה מתואמת, הרשות לבטיחות בדרכים עם משרד החינוך ועם המשרד לביטחון פנים וכל הרשויות כולן, אפשר להגיע לתוצאה, וכנראה אפשר עוד, עד גבול מסוים להפחית את המספר, חלק הוא מספרים סטטיסטיים, חיכוכיים, שלא נוכל להשתלט עליהם. האמת שלאחר ההסבר הזה אני רוצה לחזור בי מכך שאמרתי שאדוני לא מבין בדברים האלה, אז אני לוקח את דברי בחזרה. לא, לא, אני הרי תמיד, יותר קל לי להודות בבורותי, ואז יש לי אליבי לכל השטויות שאני עוד אומר. אין לי בעיה עם זה. היום, כפי שחברים אחדים שמו לב, אני עניתי בכמה נושאים שאני אינני אמור לדעת עליהם יותר מדי, אלא כקורא עיתונים. מכל מקום, אני מבקש בשם שר החינוך להביא את העובדות כדלהלן: החלטת הממשלה מיום 23 במאי 2010, כפי שהעלה אותה בפנינו המציע, אינה מבטלת את התוכנית ללימודי הזהירות בדרכים אלא היא מבטלת את החלטת הממשלה מס' 1906, תד/8, מיום 23 בספטמבר 1993,

את כל הפרטים האלה אני יכול לקרוא בעצמי.

על כל מקום, זה חשוב, משום שההחלטה ההיא ב-1993 אינה מתאימה למצב הקיים היום הן מבחינת התכנים והתוכניות, הן מבחינת הגופים הפועלים במערכת החשובה הזאת. מאחר שההחלטה ההיא מ-1993 לא מומשה כלשונה מאז התקבלה, ולאחרונה היוותה עילה לבג"ץ, נמצא שיש מקום לבטל אותה, ובמקומה לנסח החלטה שתתאים למצב המשפטי הקיים, שלפיו גורמי המקצוע במשרד החינוך הם המגבשים תוכניות לימודים. זהו גם המצב הראוי, ולפיכך קובעת ההחלטה החדשה, שהתקבלה בשבוע שעבר, כי משרד החינוך יגבש את התוכן ואת דרכי ההוראה בנושא בטיחות בדרכים ויפרסם, במסגרת הנחיות פנימיות למערכת, על-פי המקובל, את הדרוש. בכל מקצוע אחר זה כך. משרד החינוך הוא זה הקובע את תוכניות הלימודים, וזה גם בהתאם להוראת סעיף 4 בחוק החינוך הממלכתי, הקובע כי את תוכן תוכניות הלימודים ודרכי ההוראה קובע שר החינוך, לאחר המלצה של המזכירות הפדגוגית בלבד. בהחלטת הממשלה שציינת אותה, לאו דווקא לברכה, צוין כי בשנת התקציב 2010 התחייבה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים להעביר למשרד החינוך תקציב של 15 מיליון שקלים, בהתייחס ללימודים בחטיבה העליונה.

המשרד איננו סומך על כך שיימצא תקציב ואולי לא יימצא, אלא יש כבר התחייבות לכך. וכן נאמר, או הוחלט, כי במסגרת דיוני התקציב לשתי השנים 2011 2012 תפעל הממשלה להגדלת התקציב המוקצה ללימודי חינוך לבטיחות בדרכים בשנות הלימודים תשע"א ותשע"ב. המשמעות המעשית היא כי עתיד להתקיים בקרוב דיון בפורום של משרדי הממשלה הנוגעים בדבר: משרד ראש הממשלה, משרד החינוך, משרד התחבורה ומשרד האוצר, כפי שהצעת, שבמסגרתו תסוכם המסגרת התקציבית בנושא זה לגבי שתי שנות הלימודים הבאות. החלטת הממשלה דווקא מעגנת, על כן, התחייבות של הממשלה להגדלה של התקציב ביחס למצב הקיים, ולא להקטנתו. כלומר, על זה אפשר להגיד שקלעתי לדעת גדולים. כיוונת לדעתנו. אני מציע להסתפק בכך.

יכולתי גם לומר להיפך, חבר הכנסת בילסקי, ואני שוב מודה על העלאת הנושא. עכשיו צריך להביא לידיעת החברים את העובדות החשובות הבאות, ואני שוב

בטרם קראתי את התשובה הזאת והתכוננתי לעלייה לדוכן, לא ידעתי את ההפרדה הזאת: התקציב המועבר למשרד החינוך מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מיועד להפעלת החינוך לכך בבתי-הספר העל-יסודיים. במקביל, מממן משרד החינוך את הוראת החינוך לבטיחות בדרכים בגנים, בבתי-הספר היסודיים, במכללות להכשרת עובדי הוראה וכן בבתי-ספר במגזר החרדי. בשנת הלימודים הזאת, תש"ע, עמד המימון של משרד החינוך לכל אלה על סך של כ-42 מיליון שקלים. המגמה היא, כפי שמסתייג המשרד, בזהירות, אם לא יחולו שינויים וזעזועים בלתי צפויים בתקציב המשרד, ונקווה מכל הסיבות הטובות שלא יקרה כדבר הזה, התוכנית היא להמשיך במימון כל הפעילויות האלה גם בשנת הלימודים תשע"א, וזאת בנוסף לתקציבים האמורים עוד להגיע למשרד החינוך ממקורות חיצוניים, כגון הרשות הלאומית ומשרד האוצר, בהתאם לאותה החלטת ממשלה מיום 23 במאי 2010 כאמור, שכנראה בכל זאת קיבלנו אותה לאחר שיקול ובשום שכל.

עקב חשיבות הנושא, ואולי יש הערות נוספות ויהיו הצעות נוספות, אני מציע, אולי בהסכמת המציע, להעביר את הנושא לדיון בוועדת החינוך. תודה, אדוני היושב-ראש. אם גם המציע מסכים, אנחנו נעבור מייד להצבעה. אבל לפני שאנחנו עוברים להצבעה, נמצאים אתנו ביציע חברי מועצת המנהלים הבין-לאומית של בית-החולים "שערי צדק". אנחנו מקבלים אותם בברכה ובהוקרה. תודה רבה לכם. אם כך, חברים, אחרי שאנחנו נותנים ומאפשרים לשר לשוב למקומו, אנחנו נעבור להצבעה. מי שמצביע בעד, זה בעד דיון בוועדת החינוך,

ומי שמתנגד לכך, מבקש להוריד מסדר-היום, הוא כמובן מתנגד. בעד זה בעד דיון

בעד, 4, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעה זו לסדר-היום, ביטול התוכנית ללימודי הזהירות בדרכים, של חבר הכנסת זאב בילסקי, תידון בוועדת החינוך, התרבות והספורט.

נעבור להצעה הבאה לסדר-היום, אבל לפני כן יש הודעה למזכירת הכנסת. בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הסכם בדבר שיתוף פעולה דו-צדדי במחקר ופיתוח תעשייתי במגזר הפרטי בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת מדינת ויסקונסין. מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בנושא: מורשת הרב אבוחצירא. תודה. תודה למזכירת הכנסת.

אנחנו עוברים להצעה הבאה לסדר-היום, של חבר הכנסת מאיר שטרית: סכנת סגירת בית-הספר לרפואת שיניים בתל-אביב, הצעה לסדר-היום שמספרה 3223. בבקשה, חבר הכנסת מאיר שטרית. אדוני היושב-ראש,

אני מתכבד להעלות את ההצעה הזו לסדר-היום כהצעה רגילה לסדר-היום, והיא: סכנת סגירתו של בית-הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב.

בית-הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב עומד כבר שנים אחדות בסכנה של

בשנה האחרונה? 12 תלמידים, או שישה, אני לא בטוח, בין שישה ל-12 בשנה האחרונה ו-40 תלמידים בשנה ב' גמרו עכשיו שנה א' ועולים לשנה ב'.

אף-על-פי שבאוניברסיטאות כמעט כבר נגמרה ההרשמה לכל הפקולטות, לא נפתחה עדיין

כך. אני רוצה לומר שכבר שש שנים הכנסת מתעסקת עם העניין, לא פעם אחת ולא פעמיים. אפילו במאי 2009 הכנסת עסקה בעניין, ואז ניתנה הבטחה שתוך שלושה חודשים יקימו ועדה שתבוא עם

בדלת. האנשים הצעירים היום לא מכירים את זה, ואני יכול לספר לצופים שכשהיינו ילדים אחת השיטות להוריד שן כואבת היתה שקשרו חוט

רופאי השיניים במדינת ישראל.

תודה לחבר הכנסת מאיר שטרית. השר בנימין זאב בגין, דברי תשובה בשם שר החינוך.

אדוני היושב-ראש, לעתים קרובות, אני שוב אומר את זה גם כקורא עיתונים וגם כחבר הכנסת בתקופה קודמת, מועלות בכנסת הצעות לסדר-היום שהן לפחות נגועות בקנטרנות לשמה.

אני מאוד שמח לציין שאני כבר יושב במליאה שעות אחדות ואני עונה להצעות אחדות לסדר-היום, והן גם ענייניות, גם חשובות, גם משרתות את הציבור וגם מהוות באמת דוגמה לשליחות ציבורית כראוי. כיוון שהמציע, חבר הכנסת שטרית,

תיאר את התהליך של עקירת שן כפי שנהגו בילדותנו, אני חושב שאפשר לומר שחבר הכנסת שטרית העלה בפנינו נושא כאוב או כואב. אני אתכבד להביא שוב את תשובתו של משרד החינוך בשם שר החינוך לנושא זה. אגב, ברפואת שיניים זה גם כאוב וגם כואב. כך שאתה יכול לבחור מה שאתה רוצה.

ואחר כך עוד משלמים על זה,

לעניין זה אכן פעל רבות סגן השר ליצמן, שהוא לכל דבר ועניין בפועל שר הבריאות, כדי שלא יבכו שלוש פעמים, גם כאשר חותמים על הצ'ק. מכל מקום, כפי שתיאר חבר הכנסת שטרית, בית-הספר לרפואת שיניים בתל-אביב אכן מצוי בקשיים שנים רבות, ובשנה שעברה, ביוזמתו ובהתערבותו של שר החינוך גדעון סער, נמצא הסדר להפעלתו,

בין הוועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה לבין אוניברסיטת תל-אביב. במסגרת הסדר זה הוקמה ועדה מקצועית בראשותו של אדם שידיו רב לו בניהול של מוסדות ומוסד להשכלה גבוהה, הלוא הוא פרופסור זאב תדמור. ועדה זו הגישה לאחרונה את המלצותיה לוועדה לתכנון ותקצוב. ועדת-תדמור הצביעה על הצורך, אכן, בקיום בית-ספר שני לרפואת שיניים בישראל, כפי דעתו של המציע, והיא גם הציעה לאפשר לאוניברסיטת תל-אביב לבצע פעולות בבית-הספר כדי לקדמו. המלצות הוועדה אושרו במסגרת ישיבת הוועדה לתכנון ותקצוב בישיבתה ביום 5 במאי 2010, זה לא כל כך מזמן מבחינת קצב דחיפת העניינים הידוע לנו במקומותינו, וכן אושרה העברת סיוע כנדרש לאוניברסיטת תל-אביב עבור בית-הספר, כדי לאפשר ביצוע פעולות ממשיות לשיקומו על-ידי הנהלת אוניברסיטת תל-אביב. התקיימו דיונים אחדים, כפי שאני חושב שציינת, גם אתך ועם אחרים, בין יושב-ראש הוועדה לתכנון ותקצוב, פרופסור מנואל טרכטנברג, רב-הפעלים, רב-ההשראה, אני מאוד שמח על כך שהוא נבחר להיות יושב-ראש הוועדה לתכנון ותקצוב בימים אלה. אני יכול לומר שאנחנו עומדים, כפי שאנחנו מקווים, תתאשר התוכנית הרב-שנתית הכוללת, הכוללנית, שהוא עומד להביא בפני הממשלה. אז בהנהגתו, בשנים הקרובות אנחנו נראה ממש שינוי חשוב,

במערכת ההשכלה הגבוהה. אסגור את הסוגריים לאחר שאמרתי את הדברים האלה. התקיימו דיונים אתו, עם נציגים אחרים מטעם הוועדה לתכנון ותקצוב והנהלת אוניברסיטת תל-אביב, על מנת לגבש תוכנית עבודה לקידום בית-הספר, שתהיה מעמיקה מספיק ותממש את יעדי בית-הספר לאורך שנים, באופן יציב. לפני שבוע, בכל זאת, למרות הקשיים, אושרה קליטתם והרשמתם של סטודנטים לשנה הקלינית הראשונה, הלוא היא שנה רביעית, שנה ד', בבית-הספר. יש בכך משום, אלה סטודנטים שלמדו בחוץ-לארץ ארבע שנים ובאים לעשות,

גם זו לטובה. מכל מקום, אנחנו רואים בכך צעד. בית-הספר לא ייסגר, איננו נסגר וייעשו הצעדים המתאימים. שוב, כיוון שגם בנושא הזה חשובה תרומתם של כל מי שיכולים להעלות תרומה בנושא זה בעצה טובה, אני מציע להעביר את הנושא לדיון בוועדה. לעניות דעתי, הוועדה המתאימה לעניין זה היא הוועדה שעוסקת בדרך בחינוך בכלל, בחינוך הגבוה, והיא עומדת בבקרה מול משרד החינוך,

ועדת החינוך של הכנסת. למציע יש אולי רעיון אחר ואני מוכן לשמוע. על כן אני מציע שוועדת הכנסת, אנחנו אולי לא נחליט כאן, וחבר הכנסת שטרית יביא את ההצעות בפני ועדת הכנסת, ושם תיפול ההחלטה. למעשה יש שתי הצעות. אני מקבל את ההצעה להעביר לוועדת החינוך.

כמובן, בלי ספק יושב-ראש ועדת המדע ואולי חברים בוועדת המדע ישתתפו בדיון החשוב הזה. תודה, אדוני היושב-ראש. אני שוב מודה למציע. אני מודאג מסיבה אחת: לצערי הרב, ועדת החינוך, כמו ועדות אחרות בכנסת,

בנושאים שהן לא מגיעות אליהם, עד שהם דנים. ועדת המדע פנויה לגמרי, לא מעבירים לה עבודה בגין היותה ועדה חדשה יחסית,

לעומת אחרות, שכל החוקים כבר תלויים בהן.

משום שיש ועדה של הכנסת, סטטוטורית,

שהיא חסרת עבודה.

היום אני מחליף בתפקידם כמה שרים ואין לי שום יומרה להחליף בתפקידו גם את יושב-ראש ועדת החינוך. לעתים נהוג להקים לעניינים דחופים ועדת משנה שתוכל לעסוק בעניין. ועדת המשנה איננה מוגבלת דווקא לחברי ועדת החינוך. אדוני חבר גם בוועדת החינוך? לא. אז יצורף בכל מקרה לדיון זה. יימצא הפתרון, לא נחליט עכשיו.

תודה רבה לך. יש לנו הצעה אחרת, של חבר הכנסת אריה אלדד. אדוני היושב-ראש, תודה, תודה גם לשר על תשובתו. אני מצטרף לדברים שאמר חבר הכנסת שטרית ביחס לצורך. תמונת העולם שהוא צייר היא מדויקת. הצורך קיים. סטודנטים רבים נוסעים לחוץ-לארץ ללמוד, וחלקם לא חוזרים. יש צורך ברופאי שיניים רבים מאוד, יש התייקרות אמיתית של השירות כתוצאה מהמחסור הזה. לכן הייתי תומך בבקשה, וביתר שאת הייתי תומך גם בבקשתו של חבר הכנסת שטרית לגבי ועדת המדע. אני חבר בוועדה אחרת שיש לה נגיעה בעניין הזה, ועדת העבודה,

ואני מכיר את הוועדות העמוסות, שנושאים מהסוג הזה לא מקבלים בהן קדימות. ואם יש אדם שהוועדה שלו אולי היא לא הטבעית ביותר לעניין, אבל יכולה לעסוק בזה ולקדם את זה, הייתי מצטרף לבקשתו. פרופסור אלדד, רפואת שיניים זה לא, ההצעה של השר היא לוועדת חינוך. איך שלא יהיה, מכיוון שגם היועץ המשפטי אומר ועדת חינוך, אנחנו נציע ועדת חינוך. אבל מכיוון שיש הצעה אחרת, להעביר לוועדת המדע, נעביר לוועדת הכנסת. כדי שלא לפגוע באפשרויות אחרות, כפי שאמרו המציעים, לא נחליט עכשיו. נעביר לדיון בוועדת הכנסת, ותהיה עוד שהות לחשוב על העניין. ובעיקר, בקשתי,

היא לבוא בדברים עם חבר הכנסת זבולון אורלב, יושב-ראש ועדת החינוך. הדברים ברורים. חבר הכנסת אברהם מיכאלי, אתה רוצה הצעה נוספת?

כבר יש לנו. בבקשה, חבר הכנסת מיכאלי. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, מכיוון שהנושא משותף לחינוך ומדע, ופרופסור אלדד אמר קודם שהיום למזלנו ישנן ועדות בכנסת שההתמחות המיוחדת בנושאים שכאלה, נכון שבחינוך דנים בחינוך, אבל מכיוון שיושב-ראש ועדת המדע נותן תשומת לב מיוחדת בתקופה האחרונה לסוגיה הזאת של אוניברסיטאות וכו', אני מציע שזה יעבור לוועדת המדע ובוועדת הכנסת נכריע בין שתי הוועדות החשובות האלה. תודה רבה. בעצם יש כאן הצעה אחת. בעצם מיצו כל האפשרויות. זו הצעה לסדר אחת ויש הצעה אחרת אחת. אבל מכיוון שהיא הסכימה להצעה אחת, אמרתי שאולי יש עוד הצעה אחרת, אבל מעבר לזה כבר אין. אני חושב שיש כאן הצעה מוסכמת. יש כאן הצעה לסדר של המציע, שמבקש מליאה. השר הציע לוועדה והמציע הסכים. עלתה השאלה לאיזו ועדה. השר אומר שבאופן טבעי ההצעה הזאת צריכה להידון בוועדת החינוך, אבל מקובלת עליו גם הצעה אחרת. לכן אנחנו מצביעים ומי שבעד, זה בעד ועדה, ומי שנגד, זה הורדה מסדר-היום. איזו ועדה, ועדת הכנסת תחליט, מכיוון שיש בפניה שתי הצעות. אם כך, מייד ניגש להצבעה. מי שבעד, בעד דיון בוועדה. מי שנגד, בעד הסרה מסדר-היום. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 7, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעה זו תידון באחת מוועדות הכנסת שוועדת הכנסת תחליט. אני מוסיף לפרוטוקול שבעצם הוצעו כאן שלוש הצעות: ועדת החינוך, ועדת המדע וועדת העבודה והרווחה. תודה רבה לחברים, תודה רבה לשר בנימין זאב בגין על כל התשובות בכמה הצעות לסדר-היום. אנחנו עוברים להצעה האחרונה על סדר-היום,

של חבר הכנסת אריה אלדד, בנושא: הארכת תקופת כהונתו של נציב שירות המדינה. ישיב שר המשפטים השר יעקב נאמן.

אדוני. אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אין חולק על כך כי אחד התפקידים החשובים ביותר בשירות המדינה הוא נציב שירות המדינה. האיש העומד בראש המנגנון המטפל ברבבות משרות בשירות המדינה, מרכז בידיו כוח עצום. כשכוח כזה בידי אדם אחד מוכפל במשך הזמן שהאיש מכהן בתפקידו, במקרה הנוכחי 13 שנה, נדמה לי ללא אח ורע וללא מקבילה בתפקידים בכירים אחרים בשירות הציבורי, אנחנו רשאים להיות מודאגים. בייחוד במקרה שהחלטת הממשלה מהימים האחרונים להאריך עוד את כהונתו של הנציב הנוכחי בארבעה חודשים, בעצם הפכה על פיה החלטת ממשלה קודמת לקצוב את כהונתו, שהיתה אמורה להסתיים בימים אלה ממש. לכאורה, מה רע בכך. אם יש עובד ציבור מצטיין והמערכת תחתיו מתפקדת ללא דופי ושומרת כהלכה על כל ספיה של מערכת שלטון החוק, אפשר אולי לשאוף לכך שהמצב הזה יימשך עד אין קץ. אבל כל מי שקבע שצריך לקצוב כהונות, גם כהונות בכירות, יודע היטב למה. וכל מי שמכיר את חולאיה של נציבות שירות המדינה, צריך להתגייס למאבק כדי לסיים את כהונתו של הנציב הנוכחי לאחר 13 שנים ארוכות, יש אומרים ארוכות מדי. לו רק אני הייתי אומר ארוכות מדי,

אבל שני מבקרי המדינה, שני האחרונים, זה אחר זה, גם השופט גולדברג וגם השופט לינדנשטראוס, הצביעו על פגמים מהותיים בתפקודה של נציבות שירות המדינה, על ליקויים קשים ביותר, והמליצו לסיים את הכהונה, לפחות לקצוב אותה. הממשלה אימצה את המדיניות. בכנסת הקודמת העליתי הצעה לסיים ולקצוב את הכהונה. ההצעה הזאת נדחתה, כי אמרו: לא נוגעים באדם, ולא נוגעים בתפקיד אחד, נגיש הצעה רחבה יותר שתקצוב כהונתם של נושאי כמה משרות בכירות. הכול טוב ויפה בתיאוריה, אבל כשזה מגיע לטסט שבים ומאריכים את הכהונה. שירות המדינה שלנו נגוע, ואני בין אלה שסבורים שהוא נגוע עד לעומק, עד לשורש, במינויים פוליטיים, במינויים שהקשרים ולא הכישורים מכתיבים אותם. מכרזים תפורים הם הכלל, לא היוצא מן הכלל. בימים אלה ממש נמשך, בשנה המי-יודע-כמה, משפטו של חבר הכנסת הנגבי, מי שהיה ראש הממשלה וכיהן בכמה משרות שרים, אהוד אולמרט, נחשד ונחקר גם בנושאים הללו, רק השבוע היו פרסומים על המינויים הפוליטיים בשיטה הזאת, הגילויים, ההקלטות המזעזעות באמת מפרשת רשות המסים שנחשפו לאחרונה הראו לנו איך השיטה עובדת, איך מרימים טלפון לוועדת המכרז, מבררים יום קודם מי בוועדה, את מי מינו, את מי סגרו, "הבטחת לי", "התחייבת לי", והדברים הם כמעט על פני השטח. בכיר לשעבר במשרד המשפטים, שהופיע בדיון השדולה למאבק בשחיתות,

בלי כחש, בלי כחל ושרק, שהוא מעולם לא נכשל במכרז במשרד המשפטים, כי הוא מעולם לא ניגש למכרז שהוא ידע שלא תפרו בשבילו. הוא אמר את זה כסח לפי תומו. הוא אומר: וזאת השיטה. מי שלא מכיר את הדבר הזה מזדעזע. וכששואלים את הנציב באותם דיונים,

יכול להיות שיש פה ושם, בשוליים, מינויים כאלה.

מי שמכיר את התופעות לעומק ומכיר עוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה, מבין שזאת השיטה, ולא היוצא מן הכלל, והכול תחת עינו העצומה היטב של הנציב הנוכחי. אנחנו תמהים מדוע, אחרי מה שאמרו מבקרי מדינה, אחרי החלטת ממשלה קודמת, מדוע קמה הממשלה להאריך עוד את כהונתו? עכשיו, יש כל מיני תירוצים שנותנים. נדמה לי שהתירוץ שניתן בעניין הזה הפעם זה שממש בחודש שמתקיים בו המונדיאל לא טוב להחליף נציב,

זה לא היה התירוץ הזה. ביום שיש פיליבסטר לא טוב להחליף, לא, זה היה התירוץ למה הקבינט לא ביקר בתרגיל העורף.

אה, יש תקציב דו-שנתי, יש תקציב דו-שנתי וזה לא ממש מתאים עכשיו להחליף נציב. מה הקשר? אולי הרפורמות במבנה הנציבות, מה הקשר? הלוא הרפורמות במבנה הנציבות, הרפורמות במבנה הנציבות כבר נדונות עשר שנים, וכבר קבעו שהנציב הנוכחי לא הולך לתקן אותן, והוא לא מזיז שם אבן, אז עכשיו, בארבעת החודשים הללו, הוא יספיק לחולל את הרפורמות בנציבות שירות המדינה? זה ממש מצער שאפילו היצירתיות בהמצאת תירוצים אזלה, ואפילו לא מתאמצים. יש תקציב? אוקיי, בגלל התקציב אנחנו לא מחליפים נציב.

יש סיבות עמוקות, אחת שהיא מדאיגה מאוד, שאינני יודע אם היא קיימת, אבל היא לפחות מעלה חשד כאילו הנציב שעבד בשירותם של כל כך הרבה ראשי ממשלה ועזר לכל כך הרבה שרים,

למנות את מקורביהם לאלפי תפקידים בשירות המדינה, כל אחד שם, כשיודע שהנציב רוצה להמשיך את כהונתו ויודע שהוא מעוניין בכך עוד ועוד ועוד, למה הוא צריך לריב אתו? לך תדע מתי הוא יאמר משהו, יכתוב ספר חדש, הלוא על ספרו הקודם היו ביקורות לכאן ולכאן. אבל מה שמדאיג אולי יותר מזה זה האפשרות שהממשלה מאוד נהנית מטכניקה כזאת שנציב שירות המדינה מפעיל בשנים האחרונות, שזה מאוד נוח לממשלה שיש לה כלי כל כך מוצלח ליישם את השיטה של המינויים. אחד הדברים הקשים שראינו במלחמת לבנון השנייה זה קריסה של מערכות שירות ציבוריות שונות, לא כולן באחריותה של נציבות שירות המדינה, רבות מהמערכות שקרסו היו ברשויות המקומיות, חלקן רשויות מצטיינות שתפקדו להפליא, חלקן קרסו בלא כל תפקוד שהוא. אחת התופעות שצמחה והתבלטה באותה מלחמה קשה, שישראל לא הצליחה בה במיוחד, היתה העובדה שהמערכות הציבוריות מתקשות לתפקד. אני מאלה הסבורים שהמערכות שלנו כושלות בשעות מבחן מהסוג הזה משום שבמשך עשרות שנים התמנו בהן אנשים כי הם היו הגיס של, האח של, הקרוב של, מהמרכז, מהפריפריה, מראש הסניף, קשרים ולא כישורים, אינטרסים ולא הצטיינות. אני מקבל עשרות מכתבים בחודש של אנשים מיואשים, עם תואר שני, ותואר שלישי, שאומרים: אני ניגש למכרז, אני יודע שאני האיש בעל הכישורים הגבוהים ביותר במכרז הזה, ואני מקבל כשיר י"ט, כשיר כ"ג, כלומר לא שאני לא כשיר לתפקיד, אבל ה-20 ברשימה כי המכרז תפור לאחרים לפני. התחושה הזאת זורעת ייאוש בקרב המשרתים הטובים בשירות הציבורי, והם רבים, כי הם יודעים שהקידום בשירות הזה לא נקבע על-פי הכישורים, על-פי ההצלחה, אלא על-פי הקרבה לצלחת, על-פי הקרבה למקבלי ההחלטות. וזה רע, זה גורם לשירות ציבורי בינוני ומטה, זה גורם לשחיתות במערכת, וזה גורם לכל מדינת ישראל לגרור רגליים ולהיכשל במקומות חשובים. דווקא בעת הזאת, כמו שאומרים, דווקא בעת הזאת, זה לא הזמן להאריך את כהונתו של נציב שירות המדינה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אריה אלדד. שר המשפטים מר יעקב נאמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, אני שמח שיש לפחות "מזומן" חברי כנסת באולם, שלושה חברי כנסת, לדיון בשאלת הארכת כהונת נציב שירות המדינה. זה יכול להיות בית-דין, זה לא סתם. בית-דין מומחים זה יכול להיות, לא רק "מזומן". אנחנו אומנם בסנהדרין, בדף היומי, אבל עכשיו אנחנו בפרק "חלק", ואני לא רוצה להיכנס לשאלה מה דינה של גיהינום וכיוצא באלה. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, אני ארשה לעצמי לא להתייחס לכתב האישום שהגיש חבר הכנסת הנכבד, ד"ר פרופסור אריה אלדד, נגד נציב שירות המדינה. האיש מכהן בשירות המדינה שנים רבות, מקדיש את חייו לשירות המדינה, אי-אפשר לבוא ולהגיש כתב אישום כזה בלי לברר אותו קודם.

רוצה לומר, יש בעיות, אבל צריכים לראות את האור ולא רק את החושך. נציב שירות המדינה זה תפקיד קשה ביותר, ואני רוצה בהזדמנות זו, מעל במת הכנסת, להודות לנציב שירות המדינה מר שמואל הולנדר, שאני מכיר אותו ומוקיר אותו אישית, על מילוי התפקיד הקשה הזה במשך למעלה מ-13 שנה. אני חסיד גדול של נושא סיום תקופת הכהונה במועדים קבועים מראש. אמרתי זאת בממשלה בתפקידי השונים, ואני עומד על כך גם היום, במאבק קשה מאוד נגד לחצים למנוע סיום תקופת כהונה לאחר למעלה מ-20 שנה של נושא תפקיד אחר. לחצים פוליטיים מופעלים עלי, ואני עומד בהם. ולכן, עם כל ההערכה שלי לדברים של חבר הכנסת הנכבד, אני רוצה לתת את התמונה האובייקטיבית.

הנציב נקבעה בעקבות החלטות הממשלה שעסקו בקציבת כהונת בכירים, יחד עם משרות רבות אחרות בשירות המדינה החלטה מס' 4470 מיום 8 בפברואר 2009, שקיבלה עוד הממשלה הקודמת, והחלטה מס' 1154 מיום 27 בדצמבר 2009, של הממשלה הנוכחית, שבעצם הוציאה לפועל את ההחלטה הקודמת, אף-על-פי שהיתה התנגדות קשה מאוד להעברתה. על-פי החלטות אלה,

מר הולנדר אמור היה לסיים את כהונתו ביום 27 ביוני 2010, דהיינו חודש מהיום. הממשלה החליטה, מתוקף סמכותה כמי שמינתה אותו מלכתחילה, להאריך את תקופת כהונתו עד 30 באוקטובר 2010. האם באמת, הכצעקתה, חבר הכנסת אלדד? יש לכך סיבות, שחלקן נמנו על-ידך, להארכת תקופת הכהונה. הסיבה הראשונה היא התקציב הדו-שנתי העומד בפתח לשנים 2011 ו-2012, אבל במקביל יש לראות שנעשית עבודה רבה מאוד ללוות את התקציב בחוק ההסדרים או חוק עיצוב המשק, לא חשוב איך שזה ייקרא, בעזרת השם, הכולל בחובו שינויים מהותיים במשרדי הממשלה, שייזומם, ליווים וביצועם קשורים באופן ישיר ומובן מאליו בנציבות שירות המדינה, וזו לא העת כרגע לבצע, כי הדבר יפריע, באוקטובר כן?

דקה. תיכף אני אסביר. הסיבה השנייה, בנוסף ובמקביל לכך מתקיימת בחינה מעמיקה ויסודית של שינויים מבניים הנדרשים בנציבות שירות המדינה, בתחומי עיסוקה ובכוח-האדם הממשלתי, ואנחנו זקוקים לעזרתו של הנציב הנוכחי, שיש לו ניסיון רב בנושאים הללו, שיסייע בגיבוש ההמלצות בנושא הזה.

לפיכך יש צורך חיוני, כי נציב שירות המדינה מר הולנדר, שיש לו ניסיון רב והבנה מעמיקה בשירות הממשלתי, וראה את התפקידים שהוא כיהן בהם, כולל מזכיר ממשלה, כולל יועץ משפטי בנציבות שירות המדינה, כולל נציב שירות המדינה, כולל תפקידים אחרים, שהוא יסייע בהכנת חוק ההסדרים עד הקריאה הראשונה וכן בכל האמור בגיבוש עיקרי השינויים המבניים במשרדי הממשלה ובנציבות שירות המדינה, על מנת שהנציב החדש שייכנס

יפעל למימוש ולביצוע של דירקטיבה שיקבל בהתאם לתוכניות שיגובשו ויאושרו בממשלה. אני רוצה להדגיש כי משרד ראש הממשלה פועל למציאת מחליף או מחליפה ראוי או ראויה לנציב במהלך תקופה זו, ואני רוצה להדגיש את הדברים הללו. הארכת התקופה איננה ארוכה. יש בינתיים גם תקופת חגים, ואני חושב שצריכים לא להשמיץ עובד מדינה מסור, שהיה מוכן להאריך באופן חד-פעמי תקופת כהונה כדי לסייע לממשלה בגיבוש המטלות שהדגשתי.

בסיום דברי, לנצל את ההזדמנות שאני עומד פה מעל במה זו, כי הכרתי את מר הולנדר בתפקידיו השונים, ולהודות לו על שירות ארוך ומסור

ולא לנסות להוקיע אותו כאשר הוא מסיים את תפקידו לאחר תקופה כה ארוכה.

אני מבין שאתה מציע להוריד את ההצעה. אני חושב שמן הראוי, כיוון שהנושא הזה הוא רק זמני, להוריד את ההצעה מעל סדר-היום ולתת לממשלה אפשרות לבצע את השינויים הדרושים בהקדם האפשרי. תודה רבה. המציע מסכים להצעה זו? לא. כולם תומכים בשר, אף-על-פי שהשכל הישר היה נותן שכל הנימוקים שלו היו אומרים ההיפך. אם כך, אנחנו נעבור להצבעה. הצבעה בעד זה בעד דיון במליאה, נגד זה הורדה מסדר-היום. מה השר אומר? השר ביקש להוריד מסדר-היום.

לא, אני הייתי בעד ועדה, אבל הוא לא רצה את זה. היתה הצעה אחרת.

אין בעד, יש שלושה מתנגדים ונמנע אחד. לפיכך אני קובע שההצעה הזו, ההצבעה שלי לא נקלטה,

נרשום את זה, שאתה היית בעד. לא נקלטה, אולי היה דין ודברים ביניכם,

אני חושב שגם ההצבעה שלי לא נקלטה, אני חושב. זה ירד מסדר-היום. אבל בכל אופן, איך שלא יהיה, לא נקלט, אני גם כן, כי הייתי עסוק. אבל ההצבעה לא משתנית.

סגן שר הבריאות ושר הבריאות בפועל, חבר הכנסת יעקב ליצמן, לשאילתות, ולאחר מכן ישיב שר הרווחה על שאילתות.

של חבר הכנסת איתן כבל: סימון מוצרי מזון, לפרוטוקול. חבר הכנסת איתן כבל שאל את שר הבריאות ביום י"ז באדר תש"ע (3 במרס 2010): בשנים האחרונות משווקים מוצרי מזון ומשקאות כ"מוצרי אנרגיה" או כמוצרים דיאטטיים כאשר בפועל הללו אינם מוצרים דלי-קלוריות או דלי-שומן, ובנוסף תרומתם התזונתית אינה מוכחת. מוצרים אלו עלולים לסכן אוכלוסיות מסוימות.

אם כך, נעבור לשאילתא הבאה, 840, של חבר הכנסת איתן כבל: ילדים אסתמטיים בחיפה בגלל זיהום אוויר, לפרוטוקול. חבר הכנסת איתן כבל

בניסן תש"ע (17 במרס 2010): ב-25 בפברואר 2010 פורסם ב"הארץ" מחקר שלפיו קיים קשר בין זיהום האוויר בחיפה ובקריות לבין רמות האסתמה בקרב ילדי האזור. רצוני לשאול: 1. האם למשרדך יש הסבר

הקמת קרן להצלת ארגונים חברתיים, שכללה הקצאת 100 מיליון שקלים בעבור כל אחת מהשנים 2009 ו-2010. במסגרת התבחינים שגובשו לקרן הסיוע בוועדה הבין-משרדית נקבע כי זכאים להגיש בקשה ארגון או עמותה,

שנתקיימו בהם כל אלה: העמותה מספקת שירות חברתי בעל חשיבות רבה לאוכלוסייה חלשה, העמותה מממנת בעצמה את הפעילות שלה, לפחות 20%; העמותה מספקת שירות ליותר מעשרה אנשים, העמותה פועלת למעלה משנתיים, האיתנות הפיננסית של העמותה נפגעה וחלה ירידה בהכנסותיה שמקורן לא בתקציבי הממשלה, מפני שהממשלה לא הקטינה את רכישת השירותים ואת התמיכות שלה במגזר העמותות, הארגון עומד בקריטריונים של החשב הכללי בנוגע לתמיכות, ובתוך כך החלוקה בין הוצאות המופנות להנהלה לבין ההוצאות המופנות לפעילות, שכר המנהלים בעמותות אינו עולה על שכרו של מנכ"ל במגזר הממשלתי, 34,000 שקלים, הגשת מסמכים חשבונאיים על מצבה הכלכלי של העמותה, הארגון מוכן לעבור אבחון כלכלי-ארגוני על-ידי גורמים שתקבע המדינה, ובמידת הצורך לפעול על-פי הנחיות ההתייעלות שייקבעו בעניינו, לפחות 80% מסעיף הפעולות של הארגון מממן פעילות חברתית שאינה תשלומי מלגות או תשלומי העברה לפרטים.

העמותות מקבלות תמיכה בגובה 10% מההכנסות העצמיות שלהן בממוצע השנים 2007 2008, טרם פרוץ המשבר. עמותות בפריפריה מקבלות תמיכה של עד 20%. 577 ארגונים הגישו בקשה לתמיכה, ומתוכם 393 המשיכו בהליך והגישו את המסמכים כנדרש לבחינת ועדת התמיכות המרכזית. כ-200 עמותות וארגונים המספקים שירותים לאוכלוסיית מגוונות כגון קשישים, בעלי מוגבלויות,

ילדים ונוער, עמדו בתבחינים וקיבלו סיוע בסכום כולל של 66 מיליון שקלים: שבעה ארגונים, למשל "עזר מציון" ו"יד שרה", קיבלו בין מיליון ל-7 מיליון שקל, 16 ארגונים קיבלו בין חצי מיליון למיליון שקלים ו-158 ארגונים קיבלו עד חצי מיליון שקלים. רשימת הארגונים המפורטת פורסמה זה מכבר ונשלחה ישירות לחבר הכנסת מיכאלי, וכן הועברה לאזכור בפרוטוקול הנוכחי. בסיומו של תהליך הבדיקה נפסלו 203 עמותות וארגונים בשל אי-הגשת טפסים ומסמכים כנדרש או בשל אי-עמידתם במבחני התמיכה. תהליך חלוקת התמיכות באשר הוא מופעל בהתאם לאמות מידה מקצועיות, שוויוניות ואחידות ומתאפיין בשקיפות מלאה לכל אורכו.

אני הנחיתי וכך נעשה, שגם כל ההתקשרויות החוזיות של המשרד עם ארגוני המגזר השלישי, בסך, תקשיב טוב, מיליארד וחצי שקלים בשנה, הועלו ונמסרו לידיעת הציבור. זה נמצא באתר האינטרנט של המשרד, אפשר לראות בדיוק כמה מקבל כל ארגון וארגון, קרוב ל-1,000 ארגונים שאנחנו מתקשרים אתם בהתקשרויות חוזיות.

תודה רבה לשר. לחבר הכנסת אברהם מיכאלי יש שאלה נוספת, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני חושב שצריך לשבח אותך על היוזמה שלך במשרד מאז כניסתך לשם. זה מראה כמה חשוב ששר ימשיך במשרד באותו תפקיד, שתי קדנציות ומעלה אולי, ואז הוא מגיע לגיבוש מדיניות טובה ומיוחדת, כפי שעשית כלפי העמותות. אין ספק שזה לא מספיק, הגיבוי שקיבלת מהממשלה או התקצוב מהממשלה, כדי לעזור לעמותות החשובות האלה שעושות את הפעילות. מה שפירטת פה, עוד לא קיבלתי את המכתב ששלחו אלי מהמשרד שלך. אני מבין שזה כנראה בדרך. אבל היה חשוב לשמוע את הדברים האלה,

כי עמותות כל הזמן פונות אלינו בבקשה נוספת ואנחנו מפנים את זה למשרדך. תמיד צריך לשאול אותן כמה הן מקבלות מהמדינה בכלל. אני פוגש מאות עמותות, כמוך. תברר כמה הן מקבלות מהמדינה בכלל. היתה אצלי לאחרונה עמותה בתחום חלוקת מזון. הוא בא כולו מלא טענות כרימון, ואז עשינו בדיקה,

הוא לא ענה לטלפונים, הוא לא הגיב על פקסים. אנחנו מדינה, אנחנו עובדים מסודר, זה כסף של הציבור,

לכן אני מציע, עם כל האמפתיה, להגיד לבן-אדם: תשמע, קודם כול תראה לי, אולי לא התמודדת במכרז, אולי אתה לא מספק שירותים נכון, לא יודע מה, בוא נבדוק. אני מסכים לזה, אדוני השר, לכן חשוב גם שמנית פה את אותם אלה שבאמת הגישו ולא קיבלו, שלא קיבלו בגלל העדפה כזאת או אחרת אלא בגלל קריטריונים שהמשרד קבע, ולגיטימי שהמשרד יקבע את הקריטריונים האלה, כדי שאנשים יבינו שמהמדינה לא מקבלים כסף שלא מגיע. זה נקבע,

בוועדה בין-משרדית, שיושבים בה החשב הכללי, נציגי ארבעה משרדי ממשלה,

רווחה, האוצר, וזה עבד מאוד יפה. אנחנו אחת המדינות היחידות בעולם שהושיטה יד לעמותות בנושא הזה. כדי שנסיים את הדברים שלי בשאלה: האם,

בוחנים במשרד סוג מסוים של עמותות, מדי פעם, כדי להגדיל ולתת עזרה נוספת, אפילו חלקית, לעמותות אחרות?

במבחני התמיכה השנה שינינו קצת את התמהיל ולקחנו נושאים בעדיפות. שנית, אני מקדם את התוכנית של ביטחון תזונתי, של כל נושא עמותות המזון. קשה לי, אני שובר את השיניים, אבל אני מקווה שסוף-סוף,

בעזרת השם, וקצת גם בעזרת כמה חברים שלנו במשרד האוצר שאתם מכירים, נוכל לשבור את ההתנגדויות ולצאת לדרך בתוכנית לאומית כוללת לחיזוק עמותות המזון. הערה אחרונה: בקרוב, אני מניח במהלך יוני, נוציא עוד מנה של סיוע לעמותות, מתוקף הקרן.

נמשיך עם שאילתא 786, של חבר הכנסת משה גפני: הפעלת בתי-תמחוי על-ידי המיסיון, לפרוטוקול. חבר הכנסת משה גפני שאל את

הרווחה והשירותים החברתיים ביום י"ז באדר התש"ע (3 במרס 2010): פורסם כי גופי המיסיון הפועלים בישראל מנסים להפעיל בתי-תמחוי ועל-ידי כך להשפיע ולהטיף לנצרות בקרב האזרחים והאוכלוסיות שבמצוקה

רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, מה נעשה למנוע זאת? תשובת שר הרווחה והשירותים החברתיים יצחק הרצוג: (לא נקראה,

להלן תשובות על השאלות שנשאלו: משרד הרווחה

חובת הדיווח ונוהלי העבודה הפנימיים שונים אף הם ממשרד למשרד ואינם אחידים.

היעדר הגדרה אחידה לאיתור ולזיהוי של ילדים בסיכון וסכנה, וקיומם של תדריכים שונים לטיפול ולדיווח. על-פי עבודת מיפוי יסודית שנערכה במסגרת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, עוד מהפכה חברתית שאנחנו מובילים, נמצא כי ב-56 היישובים המשתתפים בתוכנית ישנם כ-151,000 ילדים בסיכון. רק מחציתם, על-פי ההערכה, מוכרים לשירותי הרווחה. פירוש הדבר שאחד מכל שישה ילדים נמצא בדרגת סיכון מסוימת. מנתונים אלו ניתן לאמוד כי מספרם של ילדים בסיכון ברחבי הארץ עומד על 330,000. על מנת להתמודד עם החסמים שהוזכרו המליצה הוועדה הבין-משרדית,

על גיבוש חוק המחייב שיתוף במידע בין אנשי המקצוע השונים המטפלים בילדים בסיכון ובמשפחותיהם, חוק הנותן לגיטימציה לשיתוף ומונע מחסומים מינהליים וחוקיים ותורם ליצירת אתוס ותרבות של אחריות ושיתוף. אני רוצה לומר שהיום בוועדת שרים שעסקה בפדופיליה הצגנו את זה, וזה מפתח דרמטי ליכולת לאתר ילד בסיכון. זה גם נוגע לנושאים שחבר הכנסת רותם נוגע בהם. אנחנו מתכוונים להביא הצעת חוק, כסף.

לא, זה לא קשור. גם כסף יש לחוק שאנחנו הבאנו לך, יהיה לך מכתב ממשרד האוצר,

הם אישרו את זה היום, גם בוועדת הפדופיליה. הילדה לא הבינה במה מדובר כשהיא היתה אצלך שם. הם אישרו את זה, חזרו ואישרו כי סגרנו את זה מראש.

מתכוונים להביא תיקון לחוק הנוער (טיפול והשגחה), כדי ליצור מצב שלא יהיה חסם, שמשרד הבריאות יעביר את המידע למשרד הרווחה, משרד הרווחה יקבל ממשרד החינוך, ותהיה לנו מפה של סימנים המעידים על סיכונו של הילד. קח למשל את הילד המורעב. אם היינו יודעים מלשכת רווחה, באיתות במחשב, ועוד איתות מבית-החולים, היינו יודעים שיש בעיה, היינו מטפלים בזה לאט ובשקט, לא לאט, היינו מטפלים בזה בשקט ומראש בצורה מסודרת.

המליצה הוועדה על הקמת מערך בין-משרדי ותוך-משרדי, בשלוש רמות, ארצית, מחוזית ומקומית, לגיבוש נהלים והנחיות פנים-משרדיים והנחיות לשיתוף במידע ושיתוף פעולה בין המשרדים. עכשיו אנחנו גם עובדים עם המשטרה על הנושא הזה. ולבסוף, הגדרה אחידה של ילדים בסכנה ומתן איתותים לזיהוי מצבי הסכנה עבור הילדים. את הדוח הזה אני הבאתי בפני ועדת השרים לשירותים חברתיים, שאישרה אותו ברמה העקרונית, ואנחנו גם נמצאים בבחינה תקציבית מול האוצר. דהיינו, מטמיעים מה שלא עולה לנו כסף כבר, עובדים על זה, וכמובן מנהלים דיאלוג עם משרד האוצר על המימון הנדרש ליישום כל התוכנית.

חבר הכנסת נסים זאב, שאלה נוספת, בבקשה.

אני בהחלט מחזק את ידיך, ואנחנו חשים את השינויים, והייתי אומר, את התיאום בין הגורמים השונים יותר ויותר, ויש צורך בכך, אין ספק. רק אני אומר: עד שגיבוש כל התוכנית יצא לפועל, לפחות אפשר לחייב את הגורמים הרלוונטיים, לפחות כאשר מדובר בתלמידים בבתי-ספר, שיהיה תיאום כבר נכון להיום בין הרווחה, החינוך והבריאות, לפחות אותם גורמים רלוונטיים,

שכבר עוסקים באותה סוגיה ובאותה נשמה, באותה נפש של הילד. אתה צודק מאוד. אני ישבתי, כמובן מטה שר מול מטה שר, עם שר החינוך. אנחנו מנסים מאוד להדק את שיתוף הפעולה עם משרד החינוך, ולטובה. בתוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון זו פעם ראשונה שחמישה משרדי ממשלה עובדים בכזה תיאום, ואנחנו מאוד-מאוד מעוניינים, וגם בוועדה של מוטי וינטר היו נציגי משרד החינוך, ואכן הנושא של שיתוף פעולה עם משרד החינוך הוא קרדינלי, ואנחנו לוקחים אותו לתשומת לבנו. תודה רבה. תודה רבה. יש לנו עוד שתי שאילתות. שאילתא מס' 895, של חבר הכנסת רוברט טיבייב: זמני טיפול בתביעות במוסד לביטוח לאומי,

חבר הכנסת רוברט טיבייב שאל את שר

והשירותים החברתיים ביום כ"ח באייר תש"ע (12 במאי 2010): לטיפול בתביעות שמוגשות למוסד לביטוח לאומי נדרש זמן המתנה ארוך מעבר לסביר. רצוני לשאול: האם קיים פרק זמן קבוע, המעוגן בחוק או בתקנות,

שהוגשה?